אנחנו פותחים בשאילתות דחופות. אני רק מזכיר לחברי הכנסת שלא נמצאים דווקא כרגע באולם, נמצאים אולי בחדרים, שבשעה 12:00 נציין את יום איחודה של ירושלים, אז נא להגיע לאולם. השאילתה הראשונה שלנו היא של חברת הכנסת מירב בן ארי. מי שישיב הוא שר הבריאות חבר הכנסת ליצמן.

מתכבד להזמין את חבר הכנסת

נא לגשת למיקרופון באולם ולקרוא את נוסח השאילתה. הנושא: סגירת המכון להתפתחות הילד ב"בני ציון". בבקשה, גברתי. תודה, אדוני היושב-ראש, אדוני השר, המכון להתפתחות הילד, לקויות ראייה, ייסגר. המשמעות היא שמחלקות הפגים, השיקום והילדים ייסגרו, ואתן השירותים הניתנים שם, כגון פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק וקלינאות תקשורת. מה תעשה כדי שהמכון לא ייסגר? תודה לחברת הכנסת מירב בן ארי. בבקשה, אדוני השר. תודה, אדוני היושב-ראש, חברת הכנסת מירב בן ארי, המכון להתפתחות הילד בבית-חולים "בני ציון" הוא בין הוותיקים והמובילים בארץ, אך בשנים האחרונות הקימו קופות-החולים כללית, "מכבי" ומאוחדת מכונים ויחידות בקהילה והן נותנות מענה מספק למבוטחיהן. נוסף על כך, קופת-חולים לאומית במהלך הקמת יחידה באזור. הטיפול בקופות ובמכונים הוא איכותי ונמצא תחת בקרה ופיקוח של משרד הבריאות. עקב ירידת נפח הפונים למכון, וכן עקב אי-מציאת מנהל במקום המנהל שיצא לגמלאות במצבת העובדים, המכון אינו יכול להיות מוכר או מוכר להתמחות.

למכון להתפתחות הילד בבית-החולים יש מעון-יום שיקומי לילדים זכאים על-פי חוק. המעון ממשיך וימשיך לפעול, ואין קשר בין סגירת המכון להמשך הפעילות המתקיימת במעון.

מובן שאין כל קשר בין קיום מחלקות ילדים, פגיות וכדומה לקיום המכון להתפתחות הילד במסגרת בית-החולים. מחלקות אלו תמשכנה לפעול כמקודם, עם כל הצוות הנדרש בהן. יש להדגיש כי במרבית בתי-החולים בארץ אין מכון להתפתחות הילד, והדבר אינו פוגע בפעילותם. כדי שלא לפגוע ברצף הטיפולי, ילדים המטופלים כעת במכון ימשיכו לקבל את הטיפול עד סיומו. סגירת המכון תהיה הדרגתית ולא תפגע במי שכרגע מקבל טיפול בו. תודה לשר הבריאות חבר הכנסת ליצמן. שאלה נוספת לחברת הכנסת מירב בן ארי, בבקשה. אדוני השר, ראשית, תודה רבה על התשובה שלך. אני רק רוצה להדגיש בפניך שאומנם המעון "עופרים" יישאר, אבל רוב השירותים, כמו ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, קלינאות תקשורת, כל אלה ייסגרו, כולל מחלקת הפגים ומחלקת שיקום ילדים. האם אתה מודע לסגירה של כל המחלקות האלה? תודה, גברתי. בבקשה, אדוני השר. אני לא יכול להגיד לך שאני מודע בדיוק לכל פרט אם הוא מתקיים או לא, אני יכול להגיד רק שני דברים משרדיים: א. אני לא אתן שהשירות ייפגע. מי שלא מקבל שירות בבית-חולים יקבל את זה בקופות-חולים, מה שכבר התחילו לקבל. אני לא יכול להחזיק מכונים פתוחים כאשר אין להם זכות קיום, כאשר לא באים אליהם, אבל מה כן? אני צריך לדאוג שיהיה שירות, שיש שירות בקופות-חולים אחרות, ב. כפי שאמרתי, אלה שמקבלים היום טיפול ימשיכו לקבל, עד שיסתיים, הכול יעבור לקופות-החולים. אני בטוח בשני דברים: א. מי שצריך, יש מענה, ב. אני לא יכול להחזיק דבר שאין לו כרגע זכות קיום. תודה לשר הבריאות חבר הכנסת יעקב ליצמן. יישר כוח לך גם על ההשתתפות אתמול ביום ההוקרה לתורמי הכליה בישראל. בעיני זה היה אירוע מאוד חשוב ומרגש. הייתי מאוד רוצה להזמין את סגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן להשיב על שאילתה, אבל מכיוון שאני לא רואה אותו במליאה, פשיטא לי שגם לא אוכל להזמין אותו להשיב על שאילתה. שאלת שאלה קשה כנראה, חבר הכנסת טרכטנברג, אז יש כנראה הכנות קדחתניות במשרד האוצר להכין לך את התשובה. שאלה שנייה. כן, אבל כאן נעדר לנו השואל דווקא. השר יריב לוין נמצא, השואל נעדר. השר המקשר יריב לוין ודאי מודע לכך שהוצאתי מכתב לראש הממשלה, שראש הממשלה גם קרא,

בישיבת הממשלה, על כך ששרים, לרבות סגני שרים, לא מדייקים ולא מגיעים בזמן. אנחנו הגענו בזמן. אתה רק השר המקשר, בעוונותיך הלא-רבים, לכן אני אומר לך שכנראה ההתעסקות שלי בתחום האפיסטולרי וההתכתבות עם הממשלה לא הועילה בינתיים, וסגן שר האוצר לא כאן. אבל אני לא איחרתי.

קודם כול שאני אהיה אחראי לעצמי, אחר כך, לא אתה ולא השר ליצמן איחרתם.

אין לי אלא להכריז על הפסקה של חמש דקות. אה, הנה, יואב בן צור מציל את המצב. אז, אדוני השר, אני מתנצל, קודם כול. חברים יקרים, אני מזכיר לכולם שגם המשיבים וגם השואלים אמורים בשעה 11:00 להיות כאן במליאה. אם מישהו נעדר, עוברים מייד לשאילתה הבאה.

סגן שר האוצר חבר הכנסת המנוסה יצחק כהן, להבא, כמעט עשינו הפסקה בישיבת המליאה. בבקשה, חבר הכנסת מנואל טרכטנברג, אתך הסליחה.

למיקרופון באולם וקורא את נוסח השאילתה, ואז סגן שר האוצר ישיב. אדוני היושב-ראש,

לאחרונה התפרסם כי מנהלת מינהל התכנון עתידה לעזוב תפקידה באוגוסט השנה, על-פי חוק, לאחר שמלאו חמש שנים לכהונתה. לאור חשיבות התפקיד ומשמעותו לפתרון משבר הדיור, רצוני לשאול: אילו פעולות מקדם משרדך כדי למנות מחליף או מחליפה בהקדם?

בבקשה, אדוני סגן השר. תודה, אדוני היושב-ראש. פרופסור טרכטנברג, שר האוצר הודיע כי בכוונתו לבקש מהממשלה להאריך את כהונתה של מנהלת מינהל התכנון בשנה נוספת, לנוכח משבר הדיור ובשל חשיבותו של תפקיד מנהל מינהל התכנון, שהוא תפקיד ביצועי מורכב הדורש התמחות והתמקצעות. השר החליט כי בתקופה זו של התמודדות עם משבר הדיור יש לשמור על רציפות תפקודית ולא להחליף בעלי תפקידים בכירים. הצעת החלטה בדבר הארכת כהונתה של מנהלת מינהל התכנון תוגש לממשלה בקרוב, וצפוי דיון בה בממשלה בתקופה הקרובה. שאלה נוספת, חבר הכנסת טרכטנברג? אין שאלה נוספת. לחבר הכנסת דב חנין וחבר הכנסת איציק שמולי יש שאלות נוספות.

תודה לך, אדוני היושב-ראש. אני לא בטוח, אדוני סגן השר, שאתה מעודכן שהוגשה עתירה נגד תפקידה של הגברת שוורץ כמנהלת מינהל התכנון, עם כל מיני טענות.

כיוון שאנחנו איננו בית-משפט, אני בוודאי לא מתכוון, לא לפרט את הטענות האלה ולא לבקש ממך להתייחס לטענות האלה, שהגיעו לבית-המשפט. אבל בית-המשפט העליון, כך אני מבין, אדוני, הציע למדינה, כלומר לך ולשר הממונה עליך, לשקול את הפתרון שעל-פיו מינויה של הגברת שוורץ לתפקיד לא ייפסל, אבל לעומת זאת השר יודיע שהיא תסיים את תפקידה במועד, כלומר לא יוארך מינויה בשנה נוספת. השאלה שלי היא: האם אתם שוקלים את המלצתו של בית-המשפט? תודה לחבר הכנסת חנין. גם חבר הכנסת שמולי ישאל שאלה, ואז אדוני יתייחס. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני סגן השר, אני רוצה לשאול אותך בעניין אחר, שאתמול גם פורסם בכלי התקשורת. חברות הביטוח עושות שינוי בעניין הביטוח הסיעודי, אחרי שאפשרתם להן לכסח את הקשישים ואת הנכים, עכשיו הן התחילו לגמור את החיילים. עד היום חייל, לפני שהוא התגייס, מגיל אפס ועד 18, שילם, הוא או הוריו, עבור ביטוח סיעודי ועבור ביטוח רפואי. בתקופת הצבא זה הוקפא, וכשהוא השתחרר הוא חזר, בלי שאלה, לפוליסה. עכשיו, במדיניות החדשה שנכנסת לתוקף ב-1 ביולי, אתם נתתם אור ירוק לחברות הביטוח, אפשרות לא לקלוט בחזרה חיילים, נגיד אם נפגעו או חלו או נפצעו בשירות. אז שאלתי אליך היא: איך השילוב בין ש"ס, כמפלגה חברתית שרואה את השקופים, ושר האוצר החברתי כחלון, הביא למצב כזה שהתוצאה היא פגיעה משמעותית ביותר בחיילי צה"ל? תודה, חבר הכנסת שמולי. בבקשה, אדוני סגן השר. אני אענה על ראשון ראשון, חבר הכנסת דב חנין, אתה מוכר לי כאדם מאוד הגון ומאוד ישר. דיונים שמתנהלים במקומות שצריכים להתנהל ואתה מביא אותם פה לכנסת, שזה משודר לאומה, ואתה מדבר כאילו הדברים הם עובדות, אתה עלול לפגוע באישה שהיא מאוד יקרה ומאוד מקצועית, אני לא אמרתי שום דבר,

וזה לא טריבונל וזה לא המקום לדון בנושאים מהסוג הזה. אתה בעצמך ציינת שזה בית-משפט, אז שבית-המשפט יפסוק את פסקו. אתה רוצה שפה נקיים דיון משפטי?

בית-המשפט הציע לשר האוצר לשקול את האפשרות הזאת,

אבל, דב, צריך להיות מאוד זהיר,

אתה יודע, הציבור רואה אותנו עכשיו ושומע אותך, והוא חושב מי יודע,

ואתה רוצה שכבר נקבע עמדה שתעזור לשופטים להחליט. זה קצת לא הגון. אבל מכיוון שאני מכיר אותך, שאתה אדם מאוד ישר ומאוד הגון,

שזו שגגה שיצאה מפי השליט.

לגבי שאלתו של איציק שמולי, אני לא מבין מה הקשר בין ש"ס לבין כחלון לבין זה, כל הסיפורים. אני רגיל שהוא תוקף את הממשלה ואת המפקחת על נושאים של ביטוח סיעודי, אם יש לו בעיה, אני מבקש שיעביר אותה בכתב, ואנחנו נבדוק אותה כמו שצריך לבדוק בעיות מהסוג הזה, ותקבל תשובה בכתב. תודה, אדוני היושב-ראש.

לחבר הכנסת יצחק כהן, סגן שר האוצר. אני מזמין את השר המקשר בין הממשלה לכנסת, שר התיירות חבר הכנסת יריב לוין, להשיב בשם שר התקשורת על שאילתה דחופה מס' 197 מאת חבר הכנסת יואב בן צור. הנושא הוא: ליקויים ואיחורים בחלוקת הדואר. בבקשה, חבר הכנסת בן צור. אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, חברי חברי הכנסת, השבוע קיבל אדם ממרכז הארץ ארבע מעטפות שנשלחו אליו מהכנסת, שנשלחו בהפרש של שבוע ביניהן.

הליקויים בהגעת דואר ליעדו נמשכים. לפני כשנה בדיוק התחייבה השרה רגב לפתרון מהיר של הבעיה, ולשווא. רצוני לשאול: 1. מה ייעשה לזירוז חלוקת הדואר? 2. מה הוא הגורם לאיחורים? תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, חבר הכנסת בן צור, קודם כול, אני מוכרח לומר לך שלפני כ-25 שנה עבדתי כדוור, אז אני יכול, אז אתה בניגוד עניינים. אז אני מקווה שאני לא בניגוד עניינים, אבל אני לפחות יכול לומר שבאמת עובדי הדואר עושים עבודה נאמנה, ובמאמץ גדול, ועבודה לא קלה ולא פשוטה, והם, לפחות בעניין הזה, ראויים להערכה, ובתקלות ובבעיות שיש צריך כמובן לטפל. זה לא סוד שחברת "דואר ישראל" נמצאת בשנה האחרונה בתהליך הבראה שבמסגרתו, ואני חושב שהציבור כבר מרגיש, יש שיפור באיכות השירותים הניתנים על-ידיה, ובכלל זה שיפור בשירותי העברת הדואר. במסגרת זו הורחבו שעות הפעילות של יחידות הדואר, קוצר משך ההמתנה, נפתחו מרכזים למסירת דברי דואר ועוד. טיב השירות של משלוח דבר דואר נקבע במסגרת הרישיון הכללי של חברת הדואר, ונוסף על כך נקבעה ברישיון חובה על חברת הדואר להטמיע ולהפעיל, מיום 30 ביוני 2016, קרי החל בסוף החודש, מערכת ניטור שתוכל לעקוב אחר כל דברי הדואר הנשלחים באמצעותה. כפי שנמסר למשרד מחברת הדואר, החברה ממשיכה להשקיע גם בהטמעת המערכת הזאת, וגם בשיפור השירותים, בין היתר, מוקם מרכז מיון חדש לחבילות ודברי דואר. התופעה של שימוש בסחר אלקטרוני כדי לייבא ולהביא לכאן מוצרים היא כמובן תופעה רחבה מאוד, שהולכת ומתרחבת. מוקמים ומופעלים מוקדים משוכללים למיון אזורי של החבילות, מוצבים אוטומטים למסירת דברי דואר, וצפוי שכל הפעולות האלה יקצרו כבר בחודשים הקרובים את משך העברת דברי הדואר והחבילות. יש תקלות, ההיקפים הם כמובן אדירים, של מיליוני דברי דואר בשבוע, וברור שבהיקפים כל כך גדולים יש גם תקלות, ובוודאי שכל תקלה כזאת, מנסים לטפל בה ולשפר. חבר הכנסת בן צור, אני גם אשמח אם תוכל להעביר כמובן את המידע הספציפי המדויק למנכ"ל משרד התקשורת, על אותם מכתבים מסוימים של נשוא השאילתה, ותיעשה גם בדיקה מיוחדת לגבי אותם מכתבים, כדי לבדוק ולאתר היכן בדיוק הייתה התקלה. ברור לגמרי שהם היו צריכים להגיע כולם מהר, ולא יחד. משרד התקשורת, מבחינתו, ממשיך לעקוב אחר יישום הרפורמה המקיפה בענף הדואר, והכול נעשה כמובן בשים לב לדבר שצריך תמיד לזכור: ככל שניתן שירות טוב יותר גם צריך לשלם יותר, הדברים עולים כסף, ונעשה פה כל הזמן ניסיון לאזן בין הדברים, כדי לא להגיע לתוצאה שבה המחיר של שירותי הדואר יהיה גבוה מדי ויפגע קודם כול באוכלוסיות החלשות. אני חושב שבסך הכול במצב הקיים נעשים שיפורים מרחיקי לכת בלי להביא לייקור של תעריפי הדואר, ותוך מחויבות מוחלטת, גם של החברה וגם של משרד התקשורת, לשפר את השירות, לעקוב אחר התקלות ולתת להן מענה. ושוב, כפי שאמרתי קודם, חבר הכנסת בן צור, מנכ"ל משרד התקשורת בהחלט ישמח לקבל את הפירוט של התלונה במקרה הזה, ושל כל תלונה אחרת שתגיע, כדי לאתר את התקלות הנקודתיות ולטפל בהן, נוסף כמובן על הטיפול הכולל שתיארתי קודם. תודה לשר לוין. שאלה נוספת לחבר הכנסת בן צור, וגם לחבר הכנסת דב חנין יש שאלה נוספת. אדוני השר, אם הייתי לוקח עכשיו את התשובה של השרה רגב מלפני שנה, בשינוי הנוסחאות ומשפטים פה ושם, זו כמעט אותה תשובה.

מישהו כתב לך את התשובה, וזה בסדר גמור. אני רוצה לספר לך מניסיון אישי, אני עושה איזו שמחה בקרוב. את רוב דברי הדואר שלחתי באמצעות דואר ישראל, האנשים שאני מזמין, לא לכולם יש ווטסאפים ומיילים. אז הייתה לי אלטרנטיבה: יש חברה שעובדת רק בערים החרדיות, בן צור,

ואם הקואליציה תתמוך אז החוק שלי עובר. יריב יענה לי את מה שהוא ענה לכם, ואתם תצביעו נגד ההצעה שלי. ההצעה שלי פותרת את הבעיה, תסתכל בהמשך סדר-היום. לפחות ביחס לתשובה שלי אתה צודק. הזדמנות לתמוך בהצעה. בבדיקה בחברה שאתה שלחתי את דברי הדואר לערים החרדיות, שרק שם היא עובדת, שילמתי שקל פחות למכתב, שקל פחות, והחברה אמרה לי במפורש: אנחנו מחלקים דואר כל יום חמישי. עשיתי בדיקה

ביום שישי וביום ראשון, למקומות ששלחתי, לא מצאתי אחד שלא קיבל את דבר הדואר שלו, את המכתב ששלחתי.

עשיתי בדיקה לדברי הדואר ששלחתי ביום ראשון שעבר, התחלנו לעשות את הבדיקות אתמול, אנשים, בין 5% ל-10% קיבלו. אני שואל, אדוני: חברת הדואר שלנו היא החברה שצריכים להסתמך עליה, והיא מגיעה לכל נקודה ולכל מקום בארץ, ויפה שעושים מרכזי מיון חדשים, ויפה שעושים עכשיו חלוקות מחדש, זה בסדר גמור, הכול טוב ויפה, אבל אנחנו כמעט לפני שנה, אותה השאילתה, לפני שנה, אותן תשובות כמעט: הדואר ישתפר, והדואר יעשה, והוא עכשיו בהבראה והוא עכשיו בתוכניות.

אני לא נגד הדואר, זה דואר ישראל, זה לא דואר של מישהו פרטי, זה דואר של מדינת ישראל, אנחנו מאוד רוצים. אם 5%, 10%, לא היו מקבלים את הדואר, אדוני צודק. אבל אני אומר מניסיון אישי שלי, מבדיקה אישית שלי, ואני מקווה שאני לא אופתע, ואני מקווה שמה שאני מכין לא יהיה לשווא, כי בסוף אני סומך על ההזמנות האלה, שיגיעו ליעדן, אין לי חברת הפקה,

אבל אני לא יודע מה לעשות. תודה, אדוני. השאלה ברורה. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה. תודה, תודה לך, אדוני היושב-ראש. אדוני השר לוין, כדרכך אתה יודע לענות על שאלות גם בנושאים שאינם בתחום המשרד שאתה מטפל בו, ויש לך גם יתרון יחסי נוסף, כי אתה גם התנסית בעבודת הדיוור בעברך, וזה בוודאי מוסיף ליכולת להשיב. ובכל זאת, אדוני היושב-ראש, מתעוררת בפנינו השאלה העקרונית: יש לנו שר תקשורת שאיננו מגיע לכנסת כדי לענות על שאילתות, ושר התקשורת הזה אולי לומד ממודל גרוע של שר הכלכלה, שר החוץ, השר לשיתוף פעולה אזורי, שרים שאינם ערים לכך שחלק מהתפקיד שלהם וחלק מהאחריות המיניסטריאלית שלהם זה להגיע לכנסת ולהשיב תשובות על שאלות בתחום תפקידם. הטענה איננה אליך, השר לוין, אתה עושה את תפקידך, אתה נשלחת לכאן, אין לי שום טענה, אתה גם מנסה לעשות את זה בצורה הטובה ביותר, אבל השר שממונה על המשרד יודע גם לענות לנו אולי בצורה יותר מפורטת, מכיר את התהליכים בתוך המשרד, אתה לא יכול היות שר לכל המשרדים שאתה לא השר שלהם. השאלה הזאת, אדוני היושב-ראש, אני חוזר ומעלה אותה לא כדי לקנטר ולא כדי ליצור איזושהי פרובוקציה. השאלה הזאת היא שאלה עקרונית, איך הכנסת תופסת את האחריות הפרלמנטרית, ואיך הכנסת תופסת את האחריות המיניסטריאלית? אני חושב שאנחנו נמצאים, אדוני היושב-ראש, במצב שגובל באי-חוקיות. זה נכון שמדי פעם אם שר לא יכול להגיע, אף אחד מאתנו לא נוקשה עד כדי כך שאנחנו נאמר תמיד שייקוב הדין את ההר. יכול להיות מצב ששר נמצא באיזשהו עיסוק, יכול לקרות מצב כזה. אבל כשהדברים הם שיטתיים, ויש משרדי ממשלה שבהם באופן שיטתי ועקבי אנחנו איננו מקבלים תשובות מהשר הרלוונטי, זו פגיעה בכנסת, פגיעה במעמד הכנסת, פגיעה במעמד השאילתות והתנערות מאחריות מיניסטריאלית של שרים. ולכן, אדוני היושב-ראש, אני מציע שאתה תזמן במשרדך ישיבה עם היועץ המשפטי של הכנסת ועם מזכירת הכנסת כדי לבחון את השאלה הזאת. אני לא מתכוון לפנות ולקבל תשובה בסגנון התשובות לתלמידי כיתה ג', שהסתכלנו בחוק ולא ראינו שזה אסור. את זה אני יודע לקרוא לבד. אני מתכוון לדיון מהותי בשאלה איך נראים יחסי כנסת ממשלה ואיך נראים יחסי כנסת משרדים כשהשר לא יכול להגיע כדי לענות לנו.

תודה, חבר הכנסת דב חנין. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, שאלה נוספת, ואז השר ישיב לכולם. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, אני מודה על השאילתה של חברי בן צור בעניין הדואר. אני מפה יוצא עוד שעה לפגישה עם מנכ"ל הדואר, ואני מלווה את העניין של הדואר ושל השירותים שהדואר נותן בחברה הערבית. אני כבר ביקרתי עם נציגים מהנהלת הדואר, וגם עם מנכ"ל הדואר ועם מנהלי המרחבים, בכמעט 30 יישובים בשנה האחרונה, ואנחנו רואים שבאמת יש בעיות רבות בדואר, בחלוקת הדואר, במבנים הקיימים, יש מבנים שבאמת מבייש לקרוא להם אפילו דואר, סניף דואר. למשל, בעיר שלי, עראבה, כבר 40 שנה באותו מקום, חדרון עלוב של 2X2. אנחנו כן רואים שיפור, אדוני השר, ובאמת הנהלת הדואר ומנכ"ל הדואר מתאמצים לתת את השירותים ולהרחיב. אנחנו כבר מקימים כמה סניפים חדשים. פתחנו כמה סניפים חדשים, וזה לזכות, לשבח את הנהלת הדואר. אבל בכל זאת, אתה יודע שהיום חברת הדואר נמצאת בתהליך הבראה, ומצבה הכלכלי קשה, וגם בנק הדואר, שנותן שירותים באמת חיוניים, אפילו בלי עמלות, לשכבות הכי חלשות שיש במדינה, באמת צריך לחזק אותם. מה אתם מתכוונים, כממשלה, לעשות כדי באמת לדחוף את פעילות חברת הדואר, בנק הדואר, ולשפר את כל הליקויים שיש בחלוקת הדואר, בתורים הארוכים, לשפר את זה לאין-ערוך? תודה, אדוני השר. תודה. חבר הכנסת בן צור וחבר הכנסת סעדי, ראשית,

יש עדיין ליקויים. איש לא אומר שלא.

חבר הכנסת בן צור, אני לא חושב שהתשובה שלי היא בדיוק אותה תשובה שהקריאה השרה רגב בשעתה. נכון שהתהליך שחברת הדואר עוברת הוא באמת תהליך יסודי, והוא תהליך מתחייב ונעשה גם בתנאים לא קלים, מכיוון ש,

חבר הכנסת סעדי, מצבה הכלכלי הוא קשה מאוד, ואתה כל הזמן נמצא בדילמה הזאת, שלא תעלה את העלויות של השירות למקומות שיפגעו באוכלוסיות רבות, ולכן אני חושב שהתהליך נמצא כל הזמן בביצוע, ועובד לפי אבני הדרך שנקבעו לו, והוא לא תהליך שנגמר ביום, אבל אני חושב שהוא תהליך שמתקדם יפה מאוד.

חבר הכנסת סעדי, שיש כבר נקודות לא מעטות שבהן השיפור מורגש, ויש עדיין דברים שנמצאים בתהליכי עשייה וצריך להשלים אותם. למשל, סוגיית פריסת סניפי הדואר, שנקבע הסדר ברור לגבי המרחק המקסימלי שיכול להיות מביתו של אדם לסניף הדואר הקרוב אליו, והדבר הזה מחייב פריסה והתאמה, וכמובן רכישת מבנים והגעה להסדרים עם סוכנים שמפעילים סוכנויות, וכן הלאה. זה תהליך שמטבע הדברים אינו קורה ביום. אותו הדבר, הקמת מרכז מיון.

יש גם עוד תהליך שקורה, וצריך לומר את זה בגילוי לב, ואני לא חושב שיש מישהו שצפה והעריך את הגידול העצום שיש בהגעה של חבילות, ובכלל את השינוי העצום שעבר הדואר מהתקופה שתיארתי לך קודם, כשאני הייתי דוור, ואני יכול לומר לך שהממוצע היה אולי חבילה או שתיים ביום על כל אזור החלוקה שבו אני עבדתי, למציאות של היום, שמכתבים יש הרבה פחות, כי יש דואר אלקטרוני, ווטסאפ וכן הלאה, ודווקא הנושא של החבילות הפך לדבר בהיקפים אדירים שלא היו כמוהם, לא דומים בכלל למה שהיה בעבר, כפי שאמרתי, מיליונים בשבוע, לא מדובר כאן באיזה מספרים זניחים. והדבר הזה מחייב הקמה יש מאין של מרכזי מיון, ושל מערכות שלמות, ואני אומר שוב: תוך זהירות שלא נגיע למצב שנעלה את המחירים למקומות לא טובים. עוד דבר אחד שאני מוכרח לומר: תראה, אין ספק, חבר הכנסת בן צור, שחברה פרטית שמחלקת דואר במקום מסוים, בעיקר בריכוז עירוני, יכולה לעבוד הרבה יותר בקלות והרבה יותר מהר מגורם שפועל בכל הארץ וצריך לתת שירות גם לשני בתים בודדים שנמצאים במקום מרוחק. ואני אומר עוד פעם, הרי אף אחד מאתנו לא רוצה, למשל, שהדואר יגבה תעריפים דיפרנציאליים, כלומר יאמר שאם אתה רוצה לשלוח הזמנה לאדם שגר ביישוב של 20 משפחות בערבה, אז במקרה הזה נחייב אותו פי אני לא יודע כמה, משום שעלויות השינוע של המכתב הזה לשם הן אסטרונומיות.

ברור לגמרי שאם אנחנו רוצים לתת שירות מלא, אחיד ושוויוני וטוב לכולם, התוצאה של הדבר הזה היא כזאת, שאתה צריך להעמיס את העלויות העודפות העצומות האלה על חשבון אחד משניים: או לגבות מהצרכנים הרבה יותר, או לגבות מהם אולי קצת יותר, והשירות לא יכול להיות זהה למקום שבו אתה מחלק רק בריכוז עירוני, שבו כמובן הדבר הרבה יותר פשוט ויותר קל, וההכנסה הרבה יותר גבוהה פר-עובד, פר-מתקן ופר כל דבר שאתה יכול למדוד. לכן, אני חושב שאי-אפשר באמת להשוות בין שני הדברים, מכיוון שהם לא נותנים את אותו שירות ולא מחויבים לאותו דבר.

אני חושב שיש מחויבות מלאה להמשיך במהלך הזה. יש מחויבות כזאת גם מצד העובדים של הדואר, שנרתמו לעניין הזה, יש טיפול ונכונות לטפל נקודתית בכל תלונה, בכל בעיה שמתגלה, כדי לשפר את הדברים עד כמה שאפשר, תוך כדי תנועה, ואני חושב שאנחנו בהחלט מתקדמים בקצב בהחלט טוב ובצורה משמעותית לקראת עידן אחר לגמרי, שיהיה מותאם גם לדרישות, גם לסוג הדואר שנשלח, ומה שלא פחות חשוב מזה, ייתן שירות כפי שצריך במחירים שהם הוגנים וסבירים. לעניין האמירה או הדברים שאמר כאן חבר הכנסת חנין, אני מוכרח לומר, אדוני היושב-ראש, שאני מצטרף לדברים במובן, ואמרתי את זה כאשר ישבתי בכנסת ואמרו לי: כשתגיע לממשלה תראה את הדברים אחרת,

אני לא רואה את הדברים אחרת, אני רואה אותם בדיוק באותה צורה, אני חושב שאנחנו צריכים לעשות הסדרה אחרת לגמרי של כל מה שקשור ביחסי הכנסת והממשלה, על כל ההיבטים שנוגעים בעניין הזה, מהיבטי החקיקה הפרטית ועד היעדר הכלים לחברי הכנסת לקיים פיקוח שוטף ואפקטיבי על עבודת הממשלה ושרי הממשלה. אני חושב שזאת משימה ענקית, שצריך לקחת אותה. אני מוכן, לפחות מהצד של הממשלה, להיות שותף מלא לכל תהליך כזה. אני חושב שזאת עת רצון לקדם אותו, דווקא משום שאולי בתפקידי כשר המקשר אני רואה את הדברים ומוכן לעשות דברים שהממשלה בעבר התנגדה להם. אני במפורש אומר לחברי הכנסת: אני כשר זקוק לפיקוח שלכם, לביקורת שלכם ולמעקב שלכם אחרי מה שקורה במשרדי, ואני יודע שאין לכם יכולת אמיתית לעשות את זה, כפי שלי לא הייתה כאשר ישבתי כחבר הכנסת. מצד שני, אני כן חושב, דווקא כמי שהעביר כאן כל כך הרבה חוקים בשתי הקדנציות הקודמות, שגם בעניין הזה צריך לעשות איזשהו איזון נכון, שיביא את הכנסת למקום הרבה יותר נכון מבחינת צורת העבודה שלה, שבעיני, כמו בכל פרלמנט אחר בעולם, צריכה להיות ממוקדת בעיקרה בפיקוח השוטף, בטיפול המעמיק והיסודי בהצעות החוק הממשלתיות, כדי לתקן בהן את הדברים, ולא כפי שהדבר מתקיים כאן,

ובואו נאמר את האמת, בגלל היעדר כלי פיקוח והיעדר קרדיט כאשר אתה עוסק בהצעות החוק הממשלתיות, כמעט כל תשומת הלב מופנית לחקיקה פרטית, בהיקפים ובדרך שלא קיימים בשום פרלמנט בעולם, ואינני חושב שזה המבנה והמתכונת הנכונים. הדבר הזה מצריך פשרות ונכונות ללכת כברת דרך, גם מצד הממשלה וגם מצד הכנסת, בוודאי מצד האופוזיציה. כדרכי, אדוני היושב-ראש, אני גם מוכרח לומר, כפי שעשינו בשעתו עם התקנון, אני חושב שזה חייב להיעשות בהסכמה גורפת, רחבה, ולא בדרך של איזה כפיית החלטה ברוב מקרי כזה או אחר. אבל אני כאן אומר בצורה ברורה: אני נכון להיות שותף מלא לתהליך כזה, אני מאוד רוצה שהתהליך הזה יתקיים, ואני חושב שבמסגרת שלו צריך גם לבדוק את הסוגיה שהעלית כאן, חבר הכנסת חנין, שהיא בסוף סוגיה אמיתית. כפי שאתה רואה, אני משתדל ללמוד את החומר ולתת כאן תשובות מלאות, גם הרבה מעבר למה שנשאל בשאילתה, אבל נכון שלא אני האיש שקובע את המדיניות, ובמובן הזה צריך לראות כיצד אנחנו מוצאים איזון יותר נכון. אני אומר שוב: אני חושב שהוא חייב להיעשות במכלול הכולל, כי הבעיה היא של עודף חקיקה פרטית מצד אחד והיעדר כלי פיקוח ועבודת פיקוח אמיתית מהצד השני. אני חושב שאם תהיה נכונות ללכת למהלך בכיוון הזה, אני בוודאי אשמח להיות שותף לו.

תודה רבה, אדוני. אנחנו נעבור לחקיקה. נשתדל עד השעה 12:00, שבה אנחנו עוצרים את מלאכת החקיקה ועוברים לציון יום ירושלים, לטפל בהצעת חוק פיקוח על רווחי שיווק בתוצרת חקלאית, התשע"ה 2015. להצעה זו, של חבר הכנסת איציק שמולי, צורפו שתי הצעות, של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס ושל חבר הכנסת חיים ילין. עשר דקות לרשותך, אדוני. תשובה והצבעה במועד אחר.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, אני לא צריך עשר דקות, אני צריך דקה אחת, כדי לשאול שאלה פשוטה: למה שר האוצר כחלון עמד בראש המתנגדים בוועדת השרים כדי להפיל לי את ההצעה? אין הצעה יותר טובה, שהייתה מפחיתה את יוקר המחיה, חבר הכנסת ברושי, בשקט בבקשה. שהייתה יכולה להפחית את יוקר המחיה במאות אחוזים בשוק הפירות והירקות באופן דרמטי, בהחלטה של מחר בבוקר. למה את צריכה לצעוק?

לא, אבל למה, לא, סליחה, תני לו לדבר. לא צריך תמיד להתחיל לצעוק כשמישהו מתחיל.

מה המגינים הגדולים? תכבדי אותו. הסיבה היא מאוד פשוטה: מאז שאני מוביל את המאבק נגד הפגיעה בביטוחים הסיעודיים והזריקה של קשישים לרחוב, שר האוצר לא עונה לי בכלל.

למרבה המזל, לפחות היה שם שר החקלאות, שהצליח להפוך את ההחלטה. ולמרבה הבושה של הממשלה, שמניפה את הדגל הזה, אדוני היושב-ראש, של הורדת יוקר המחיה, מתכנסת ועדת השרים, ובלי שום בושה, מי שאמור להוביל את המאבק הזה, של הורדת יוקר המחיה, שזה היה ה-ticket שלו בבחירות, השאיר הנחיה לפקידות, השאיר פתק הצבעה של התנגדות נחרצת להצעת החוק. אז מזל שאתה היית שם, אדוני שר החקלאות,

כי עדיין חובת ההוכחה כמובן היא עליך, במהלך הזה, אבל לפחות הסכמת לבוא בגישה עניינית, ולהגיד: חבר'ה, בואו, אנחנו הממשלה מדברים על זה בחדרים הסגורים, למה להפיל את ההצעה? הצעת החוק הזאת, לראשונה, למיטב ידיעתי, הופיעה בכנסת הקודמת, הצעת חוק של זבולון כלפה,

של עמר בר-לב ואחרים, שלי עברה בקריאה טרומית.

שהעלה בכנסת הזאת הצעה דומה, איתן ברושי ואחרים.

יש בבית הזה אנשים מכל סיעות הבית כמעט שחושבים שיש טעם לקדם הצעה מהסוג הזה. אז מה הסיבה שמגיעים לוועדת השרים ומחליטים לסגור חשבונות עם חברי כנסת שאחת לכמה זמן יוצאים מגדרם?

פעם הם באים ואומרים דברים טובים על חלק מהדברים שעושה הממשלה ואף אחד בקואליציה ואף אחד בממשלה הזאת לא יכול להפנות אלי אצבע מאשימה שאני לא מפגין גישה עניינית, אני בבית הזה מפגין גישה עניינית, ולפעמים גם חוטף עליה ביקורת בתוך המחנה שלי, שאני מוכן לגבות דברים טובים שאתם עושים, לא יותר מדי, אבל אחת לכמה זמן יוצא לכם. אז למה היחס הוא לא הדדי, ולמה צריך להזדעק לחדר שר החקלאות כדי שלא יפילו לי את ההצעה? אז לא אני צריך להתבייש, אתם צריכים להתבייש, אתם, שהנפתם את דגל המלחמה להורדת יוקר המחיה, אתם, שדיברתם על מחירי הדיור ותקפתם את השר לפיד לא הייתה שם הצלחה מסחררת,

בהורדת מחירי הדיור, אבל בשנה האחרונה המשיכו מחירי הדיור לעלות, ב-8%. השבוע התקבלה החלטה: רפורמת הקורנפלקס. כמה דיברתם על הרפורמה הזאת, שרק אם נעביר אותה מחירי המזון ירדו. אז מה הסיבה שהשבוע התקבלה החלטה לדחות את היישום של הרפורמה בעוד ארבעה-חמישה חודשים? ההחלטה הזאת, אתה יודע שתצא לפועל בעוד כמה שבועות. זה מה שאומרים לי מאז חוק ההסדרים בשנה שעברה.

מה הסיבה שאחרי, סליחה, על איזה החלטה מדובר? רפורמת, ועדת העבודה והרווחה, לא לא,

זה לא יהיה, סליחה, זה לא יהיה בעוד כמה שבועות, קיבלו ארכה של ארבעה חודשים.

אני ישבתי בראש הוועדה, הוא ניהל את הישיבה. טוב, מירב, כנראה את שרת האוצר בפועל, בסדר. לא קשור לשרת האוצר, זה מה שהשר, מה הסיבה שאחרי שסיימו לכסח את הקשישים ואת הנכים בביטוחים הסיעודיים עכשיו עוברים לחיילים? מה הסיבה? מה, אין במי להתעלל יותר במדינת ישראל? הרי עד היום חייל שהתגייס, אחרי ששילם מגיל אפס עד גיל 18 לקופת-החולים עבור ביטוח סיעודי וביטוח רפואי, היה מתגייס, המצב היה מוקפא, הוא היה משתחרר וחוזר לפוליסה. אבל מה קרה עכשיו? התקבלה החלטה, עוד פעם, על-ידי המפקחת על הביטוח, וצריך להגיד ביושר: האגף הזה עובד אצל חברות הביטוח, ומי שמסוגל לסתור את מה שאני אומר פה שיעלה ויגיד את זה, אבל העוול הוא לא רק של האגף, העוול הוא של מי שנותן להם להתנהג ככה. אדוני היושב-ראש, ומה הסיבה שחייל משוחרר, שההחלטה שהוא קיבל לתת את הגוף שלו ואת השנים שלו למדינה, עכשיו, במקום לחזור באופן אוטומטי לחברות הביטוח, עכשיו נתנו הזדמנות, אפשרות, לחברות הביטוח להגיד לו: לא מקבלים אותך.

תגיד לי אתה: חייל שחלה יותר מדי בשירות הצבאי, חייל שנפגע אבל לא הוכר על-ידי אגף השיקום במשרד הביטחון, איזו חברת ביטוח תסכים לקבל אותו בדיוק? מי יסכים לקבל אותו? ועבור מי אתם עובדים? על מי אתם עובדים? דווקא, אם הוא נכה צה"ל הוא צריך לשלם הרבה יותר,

אדוני היושב-ראש, הדיון היום הוא לא על הצעת החוק שלי, הצעת החוק שלי תעבור או לא תעבור, זה כבר עניינה של הממשלה, זאת לא השאלה שאני שואל היום. היום אני שואל שאלה אחת: איפה כחלון של הסלולר? זו השאלה שאני רוצה תשובה עליה.

תודה רבה, אדוני. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס,

תשובה והצבעה במועד אחר. אורלי וחיים הצמידו את הצעותיהם. בבקשה, גברתי. שלוש דקות לרשותך. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש,

אנחנו באים ומתכנסים פה שוב בעבור נושאים שדנו בהם, ונדמה היה ששכנענו בהם. אני חייבת לומר, הייתה לי לא מעט ביקורת על מי שהיום יושב במשרד החקלאות, בנושאים אחרים לחלוטין, אבל ביקורת היא עניינית כאשר היא מופנית לנושא הביקורת. ובמקרה הזה, שבו מדינת ישראל מנסה לשמר ולהגן על קבוצה מסוימת, ואני שואלת: על איזה קבוצה? כי בהצעת החוק, שדרך אגב, עברה בכנסת הקודמת את ועדת שרים לחקיקה וקריאה טרומית, ואני אגלה לכם את האמת, ניהלתי מאבק לא קל מול מי שעמד אז במשרד האוצר, ואני חייבת לציין לטובה את חבר הכנסת אורי אריאל, שתמך בהצעה בניגוד לעמדת האוצר, ונדמה היה שעכשיו, כשאנחנו באים, ואתם יודעים מה? חברים בקואליציה אנשים שאומרים: ההתיישבות, החקלאות, זה ערך עליון בעינינו, זה בעצם יישוב וגם שמירה על הקרקע, היו כאלה שאמרו. אבל מה שאנחנו מגלים זה שהפקירו, הלכה למעשה, את החקלאים. וכשהפקירו אותם הפקירו גם את הצרכנים, את הציבור הרחב. ולמה אני אומרת זאת? כי יש תחושה שהפירות והירקות מאוד מאוד התייקרו במדינת ישראל.

הם התייקרו. וכשמשהו מתייקר, אתה אומר: מישהו עשה סיבוב והפך להיות עשיר.

יש אנשים שעשו המון כסף מייקור הפירות והירקות, אבל שלא תטעו, אלה לא החקלאים. החקלאים אפילו לא יודעים בכמה מותר להם למכור את התוצרת שלהם, אלא אם כן הם מקבלים הוראה באותו בוקר, ולפעמים רק שבוע אחרי. ולדוגמה, במקרים מסוימים האבוקדו נמכר בבוקר על-ידי החקלאים ב-2 שקלים, ובסוף היום הצרכן קנה אותו גם ב-14 שקלים. נראה לכם הגיוני? אותו דבר גם עם העגבניות ועם מוצרים נוספים. הצעת החוק שלי אומרת: שר החקלאות, באישור ועדת הכלכלה, יקבעו סל מוצרים בסיסיים לפירות וירקות, ועל זה לא יוכלו לעשות קופה, המתווכים. מה יותר הגיוני מזה? זה לא עולה כסף למדינה, זה מציל את החקלאות שאנחנו מתפארים בה ושולחים את הידע שלה לעולם, אנחנו רואים בביתנים של מדינת ישראל בעולם, כשרוצים לשווק אותנו ולתקן את הדימוי הלא-טוב שלנו, איך אנחנו מפריחים את השממה, איך אנחנו מצמיחים במדבר פירות וירקות. רק מישהו שכח שאת אותם חקלאים פה, הפקרנו. אז אנחנו הולכים ללמד את העולם, ואנחנו צריכים אולי ללמוד משהו במוסר בסיסי. לא רק במוצר בסיסי, גם במוסר בסיסי. אתה רואה היום את החקלאים המתבגרים, ואתה רואה שדור ההמשך לא רוצה לגעת בזה. הם סיכנו את האידיאולוגיה שלהם, הם סיכנו את הכספים שלהם, והם סיכנו את הבריאות שלהם, בעבור מה? הם היום אוכלוסייה במצוקה. ואני פונה שוב לשר האוצר: אל תביא יצוא במקום אותם חקלאים, מאחר שגם אז, אם לא תטפל בפערי התיווך, אל

הפרי יימכר בסוף התהליך ביוקר. לא החקלאים הבעיה, ולא המחירים שהם גובים בעבור התוצרת שלהם, הבעיה היא מה קורה באמצע, תודה רבה. והרשתות פתחו גם כן חברות שינוע. אז בבקשה, תודה רבה, גברתי. אנחנו רואים שכשאין תיווך עושים שוק פירות וירקות ישירות מהחקלאים ונהנים ממחירים זולים. המדינה צריכה לחזור למוסר הבסיסי שלה ולהבטיח מוצרים בסיסיים לכולם.

חבר הכנסת חיים ילין, בבקשה. תקפידו על שלוש דקות, אנא ממך. שלוש דקות שלמות. איציק אמר: אני צריך דקה, דיבר חצי מהזמן. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, דז'ה-וו. לכל מי שלא מבין, לפני כשמונה חודשים הצעת החוק הגיעה לפה, שר החקלאות אורי אריאל אמר: בבקשה תוריד את הצעת החוק, ייתכן מאוד שאנחנו נעשה דיונים, או שנביא בתקנות,

כמו שקיבלו החלטה בוועדת השרים לחקיקה: דחייה בשלושה חודשים. יודעי דבר, אני הייתי טירון בכנסת, מהר מאוד אתה מבין את חוקי המשחק, אמרו לי: חיים, אל תוותר, כי מורחים אותך.

אנחנו נמצאים פה לאחר שהפכנו להיות טוסטים ומרחו אותנו כהוגן. אבל ניחא, אותנו, כחברי כנסת, מורחים, אבל את העם ואת החקלאים. חברים יקרים, יש חור שחור, וכולם חוקרים אותו, אבל יש חור שחור שהוא יותר גדול מאשר אתם חושבים, בין החקלאי לצרכן שקונה זה חור שחור ענק, שאף אחד, לא אורי אריאל, שר החקלאות, לא שר האוצר כחלון, אף אחד לא רוצה לשים יד שם. כולם ידברו על זה, אף אחד לא רוצה. מה ביקשנו בחוק, אותו חוק שכולנו עכשיו רוצים? שיהיה כתוב, בין היתר, ליד העגבנייה: קנינו את זה בשקל, אנחנו מוכרים את זה ב-3. זה מה שביקשנו. שמישהו יפקח בבסיס על פערי התיווך. אבל יש פה שרים שחושבים שעגבנייה גדלה במזרח-ירושלים, גדלה על אבנים. לא, היא גדלה בחממות בעוטף-עזה, היא גדלה בצפון, בקו עימות צפון, שם גדלה העגבנייה. כשאתם הופכים את החקלאות לפוליטית ולא לציונות ולא לעצמאות כלכלית וביטחונית, כלפי המזון של מדינת ישראל, אתם פוגעים בכולם, ימין, שמאל, כל מה שאתם רוצים. התפקיד שלך, שר החקלאות, זה שלא יהיו במקררים 3,200 טון אגסים שנרקבים כבר שנה, כי פתחו את היבוא, חופשי. אתמול בלילה, חופשי. בעוד שבוע מתחיל הקטיף. אתה מפיל יחד עם האוצר את כל החקלאות בצפון של כל הנשירים, כמו שהיה עם האבוקדו. מה היה עם האבוקדו?

איפה יש אבוקדו? בעוטף-עזה. תבינו פעם אחת, כל השרים: איפה שיש חקלאות,

איפה שיש מדינה, יש ביטחון. אנחנו שומרים על גבולות המדינה. התפקיד שלכם זה להגן עלינו ועל הצרכנים, לא על הטייקונים, לא על החור השחור הזה שאתם מפחדים ממנו כאילו שהממשלה תיפול.

תודה רבה, אדוני.

אנחנו עוברים להצעת חוק מבקר המדינה (תיקון, תלונה של עובד משרד המבקר), התשע"ו 2016. יציג את הצעת החוק חבר הכנסת דוד ביטן. בבקשה, אדוני. דוד ביטן, בבקשה, אדוני. הנה, אני בא. ותיזהר מהשיפוע. אה, תאמין לי. דוד, מה עם השיפוע? הבטחת. ביטן, ההתחייבות שלך עדיין בתוקף. אני אקיים את ההתחייבות, אין בעיה. התקציב במדינה, הבטחת שיפוע ולא קיימת, חבר הכנסת ביטן, תוך כדי,

כשהם עשו את התיקון הזה הם שכחו את זה,

אם אני לא שולח אליך את קסניה, אני לא חיליק. חכה. הרצפה ישרה, או רק בוועדות?

בבקשה, אדוני, תציג את הצעת החוק שלך. תוריד ועדה אחת, תטפל בשיפוע. ועדת שיפועים, דוד.

אני יכול להיות יו"ר ועדת שיפועים? לראשונה, לא. יש בעיה, אתם מתנגדים להקמת ועדות,

יש לנו בעיה ציבורית בעניין הזה,

כבוד היושב-ראש? מעניין מי יעמוד בראשה. נראה לי שהייתה התנגדות גדולה יותר עם יושב-ראש הכנסת.

אגיד לכם את האמת, אם המחנה הציוני מתנגד לוועדות, אנחנו ניתן את זה למישהו אחר באופוזיציה, אין שום בעיה,

תעמדו במילה עד הסוף. לא לא לא לא, גם אנחנו מתנגדים.

אנחנו בהצגת הצעת החוק.

חבר הכנסת ביטן, בבקשה. זאת ועדה לחבר כנסת, בבקשה.

טוב, רבותי, הצעת החוק היא הצעת חוק ייחודית, משום שיש בחוק לקונה, היום מבקר המדינה, ברגע שיש חושף שחיתויות במוסד ציבורי כזה או אחר, רשות מקומית, ממשלה או איזושהי חברה ממשלתית,

לתת לו הגנה על-פי החוק. זה דבר שנעשה באופן קבוע מאז שאני מכיר את מבקר המדינה. הבעיה נוצרת, ופה יש לקונה, מה קורה כאשר הטוען ומבקש ההגנה הוא מתוך משרד מבקר המדינה? במקרה הזה למבקר המדינה יש ניגוד עניינים, הוא לא יכול בעצם לשקול את, ניגוד עניינים מובנה, והוא לא יכול בעצם לשקול את העניין בלי להתייחס בעצם לזה שהוא בא מתוכו.

במקרה הזה אנחנו צריכים לקבוע איזשהו הסדר אחר, שמישהו אחר יבדוק את העניין ומישהו אחר ייתן לו את ההגנה, אם הוא ראוי לה. ויש מקרה כזה, דרך אגב. עכשיו יש עובדת במשרד המבקר, ד"ר דחוח, שהגישה דוח שלם מאוד על מה שקורה במשרד המבקר, ביקשה הגנה, אבל בעצם אין לה ממי לבקש את ההגנה הזאת. גם הוועדה לביקורת המדינה אינה מוסמכת, גם למבקר יש בעיה, והתוצאה היא שהיא תלויה באוויר.

במקרה הזה אין ברירה, ואנחנו צריכים לעשות איזשהו תיקון כדי, חברים בצד שמאל, אנא מכם. לפתור את הלקונה הזאת בחוק. יהיה, סליחה?

מאוימת עכשיו, בעקבות הדוח, רצו לפטר אותה, כן. תראי, אני אומר, זה לא משנה, יש מה שנקרא חשש לניגוד עניינים, איך המבקר אומר בדוחות שלו? חשש לניגוד עניינים, חשש לזה, חשש לזה. זאת אומרת, גם פה יש חשש. והיום, מבקר המדינה, יש 400 עובדים, זה לא לא-יודע-מה, אבל יש מאות עובדים, זה לא מצב רגיל. אז בעניין הזה אנחנו בעצם צריכים לתת מענה חוקי ללקונה שקיימת. לא חשבו על זה כשעשו את החוק, שיכול להיות מצב שמישהו מתוך משרד המבקר יתלונן על דברים שמתרחשים שם, שהם לא בסדר מבחינת הנוהל התקין או מבחינת החוק. בלי להתייחס לגופו של עניין, אם זה נכון או לא נכון, מישהו צריך לשקול. בהצעת החוק שלי, שהגשתי לפני שיצאנו לפגרה, והיא הגיעה לוועדת שרים לחקיקה רק ביום ראשון האחרון, הלשכה המשפטית בהתחלה כתבתי בהצעת החוק שהיועץ המשפטי לממשלה הוא זה שבעצם יקבל את החומר לידיו, והוא יקבע אם צריך לתת צו הגנה או לא צריך לתת צו הגנה, העירו לי בלשכה המשפטית של הכנסת שיש בעיה עם העניין הזה. באיזה מובן בעיה? שבחוק מבקר המדינה כתוב שמי שמבוקר על-ידי מבקר המדינה לא יתערב במה שקורה בתוך מבקר המדינה, ולכן יש פה בעיה משפטית. גם היועץ המשפטי מבוקר על-ידי מבקר המדינה, ולכן יש בעיה מבחינת חוק-יסוד: מבקר המדינה, שהוא יקבע בעצם אם לתת הגנה לאותו עובד או לא לתת הגנה לאותו עובד.

חיפשנו יחד אתו, יחד עם היועץ המשפטי שטיפל בזה, זה תומר, שהוא היועץ המשפטי של הוועדה לביקורת המדינה, חיפשתי איזשהו מתווה אחר, ומה שתיקנתי לקראת ההגשה לוועדת השרים זה שהיועץ המשפטי ימנה שופט בדימוס או שופט מחוזי, מרמת מחוזי והלאה, שיהיה מוסמך לבדוק את החומר ולתת את צו ההגנה,

זה הגיע לוועדת שרים. ועדת שרים, משרד המשפטים יש לו איזושהי תובנה בעניין הזה, שהם לא רוצים שהיועץ המשפטי ימנה שופט,

אמרתי שאין שום בעיה, אני לא מתעקש על זה. מה שאני מתעקש זה על זה שיהיה מישהו נייטרלי שיוכל לעשות בדיקה של המקרה ללא ניגוד עניינים ובאופן אמיתי. לכן אני אומר פה שבנושא של מי קובע ואיך קובע אני אגיע להסכמות עם משרד המשפטים לקראת קריאה ראשונה, כי המגמה היא לפתור את הבעיה באופן אחר ממה שקורה היום. לכן אני מבקש מהחברים, בנושא הזה של התיקון הספציפי הזה, הוא תיקון ראוי, יש לקונה אמיתית בחוק, תודה. יש מקרה שהיום הגיע לשולחן ואי-אפשר לתת לו מענה, לכן אני מבקש לא לשקול שיקולים קואליציוניים אופוזיציוניים פה, ולשקול לגופו של עניין,

בחוק הספציפי הזה. אני מבקש מהחברים לתמוך כרגע בהצעה הזאת בקריאה טרומית. תודה רבה. תשובת הממשלה, על-ידי שרת המשפטים. אני חושב שנוכל לשמוע את תשובתה. בבקשה.

אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון, תלונה של עובד משרד המבקר), התשע"ו 2016, של חבר הכנסת דוד ביטן, מבקשת לתקן את חוק מבקר המדינה כך שייקבע שעובד משרד המבקר רשאי להגיש תלונה על מעשי שחיתות, הפרה חמורה של חיקוק או פגיעה חמורה במינהל תקין, שבוצעו במשרד המבקר, וכן לקבוע את אופן בירור התלונות באמצעות יצירת מנגנון לתלונה, שתבורר בידי שופט בדימוס של בית-המשפט העליון או בית-המשפט המחוזי, שימנה היועץ המשפטי לממשלה, ולאותו שופט יהיו נתונות הסמכויות המסורות למבקר המדינה לעניין התלונה. חוק מבקר המדינה קובע מנגנון לבירור תלונות בהקשר של פעילות של גופים מבוקרים, בידי מבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור. במסגרת המנגנון לבירור תלונות, עובד של גוף מבוקר שחשף מעשי שחיתות, הפרה חמורה של חיקוק או פגיעה חמורה במינהל התקין, שבוצעו בגוף שבו הוא עובד, זכאי הן להגיש תלונה והן, במקרים מתאימים, לקבל הגנה מנציב תלונות הציבור. מאחר שמשרד מבקר המדינה אינו גוף מבוקר, אותו מסלול, הפתוח בפני עובד של גוף מבוקר שחשף מעשה שחיתות, אינו קיים במקרה של עובד משרד מבקר המדינה.

הצעת החוק מבקשת ליצור הסדר המאפשר לעובד משרד מבקר המדינה להתלונן על מעשי שחיתות במשרד מבקר המדינה ולקבל, במצבים המתאימים, את ההגנה על עובדים חושפי שחיתויות. המטרה הזאת היא טובה וראויה, כמובן. עם זאת, המנגנון המוצע אינו מוכר, אין לו אח ורע במדינת ישראל, והוא מעורר שאלות כבדות משקל הדורשות בחינה משפטית מעמיקה. ועדת השרים לחקיקה החליטה לתמוך בהצעה בקריאה טרומית, ולאחר מכן ההצעה תמתין עד שייבחן מנגנון מתאים על-ידי המציע יחד עם משרד המשפטים. עוד נקבע, כי לכל אורך מהלך החקיקה תידרש הסכמת משרד המשפטים, וכן כי לפני קריאה ראשונה ההצעה תוחזר לדיון בוועדת שרים. כפוף לאמור לעיל, ובהסכמת חבר הכנסת דוד ביטן, חבר הכנסת דוד ביטן, בהסכמה שלך, הממשלה תומכת בהצעת החוק. תודה לחברת הכנסת איילת שקד, שרת המשפטים. חבר הכנסת דוד ביטן, אתה מקבל את ההתניה של הממשלה,

לכן אנחנו עוברים להצבעה. הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון, תלונה של עובד משרד המבקר), התשע"ו 2016, של חבר הכנסת דוד ביטן, מי בעד ההצעה? מי נגדה? קריאה טרומית. נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון, תלונה של עובד משרד המבקר),

סגן השר יצחק כהן נמצא במקומו אך לא יכול להצביע אלקטרונית. מצרפים את קולו.

התוצאה: 47, בצירוף קולו של סגן שר האוצר יצחק כהן. אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה טרומית ותועבר להכנה לקריאה ראשונה בוועדה לענייני ביקורת המדינה. חברי הכנסת, השעה 12:00. אנחנו נתחיל את הישיבה המיוחדת של הכנסת לציון יום ירושלים, אבל עוד לפני זה, אם חברי הכנסת ישבו, יש לנו פרוצדורה נעימה לבצע, אבל זה בתנאי שיתיישבו חברי הכנסת. חברי הכנסת, נא לשבת. השר הנגבי, חברת הכנסת לביא, חבר הכנסת דיכטר, נא

חברי הכנסת,

הביטחון. לפי סעיף 25(א)(1)

חייב סגן שר להצהיר אמונים, ולכן אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת אליהו בן-דהן, מעתה גם סגן שר הביטחון, להצהיר אמונים ולחתום על הצהרת אמונים.

אליהו מיכאל בן-דהן, בן שלמה ורוזין, זיכרונם לברכה, מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כסגן שר ולקיים את החלטות הכנסת. (חותם על ההצהרה) ברכות לחבר הכנסת אליהו בן-דהן, סגן שר הביטחון. חברי הכנסת, אנחנו עוברים לישיבה מיוחדת לציון יום ירושלים. אני מאמין שראש עיריית ירושלים וחברי מועצת העיר נוספים עוד יצטרפו אלינו. נא לשבת.

אדוני ראש הממשלה חבר הכנסת בנימין נתניהו, רבותי השרים, ראש האופוזיציה חבר הכנסת יצחק הרצוג, חברי הכנסת בהווה ובעבר, מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ,

תלמידים, קהל נכבד, אני שמח לפתוח כעת דיון מיוחד לכבודה של עיר בירתנו, ירושלים, לרגל יום שחרורה ה-49, שנציין בימים הקרובים. בבוקר יום שני, כ"ו באייר תשכ"ז, 5 ביוני 1967, החל צבא ירדן להפגיז את ירושלים הישראלית. ממשלת ישראל התכנסה באותו יום בחדר הישיבות כאן בכנסת, אך בשל ההפגזות הוחלט לעבור ולקיים את הדיון החשוב במקלט שבקומה הראשונה. במקלט קטן וממוגן זה, קומתיים מתחתינו, קיבלה הממשלה בראשות לוי אשכול את ההחלטה החשובה להורות לצה"ל לשחרר את העיר העתיקה. בזכות החלטה היסטורית זו שבה לידינו יומיים לאחר מכן העיר העתיקה, ובה הכותל המערבי והר-הבית, והעיר חוברה לה יחדיו. מקלט זה קיים כאן עד היום, והשתמר כמוזיאון קטן המנציח את הרגעים ההיסטוריים של איחוד ירושלים. על אופייה המיוחד של העיר כתב איתן פרץ בשירו "זאת ירושלים": גגות של בניינים ואבן מסותתת / וברחובות המיית שלווה כמוסה / ומשבים רעננים, צמרת מרטטת / וצחוק בחצרות בינות חבלי כביסה. שנת היובל הנכנסת לאיחוד העיר היא נקודת זמן ראויה להעלות הרהורים על אודות מקומה של ירושלים בחיינו, בקרב הציבור הישראלי: מיהי ומהי ירושלים עבורנו? האם היא ניתנת להגדרה או לאפיון? האם היא עיר של קודש, או של חולין? כלומר האם היא גאולה ומאה-שערים, או דווקא נחלת-שבעה ומתחם-התחנה? האם היא בעיקר רוחניות ותפילות, או היי-טק, מרתון ופסטיבלים? ואיך מחברים בה בין המתחים לכיסופים? נדמה לי שיופייה וייחודה של ירושלים מתבטאים בכך שהיא כל אלה גם יחד, הנוף הטופוגרפי הייחודי לה, פסגות ועמקים, מבטא את העושר והגיוון של העיר, שאין בה אחידות או פלקטיות. כל אחד מתושביה, ממטייליה וממבקריה מוצא בה את שאהבה נפשו: "זאת ירושלים של אבני החושן, זאת ירושלים הבנויה לתלפיות". ירושלים היא הניחוחות המיוחדים של נחלאות ומחנה-יהודה, וגם הקסם המשתמר של ימין-משה ומשכנות-שאננים. היא אותו קילומטר מרובע של סמטאות העיר העתיקה השוקקות, ובתי-התפילה, ובאותה מידה היא גם ירושלים החדשה, של רמות ופסגת-זאב, גילה ותלפיות. מכובדי, יש בנו הדוחים את רעיון האחיזה בירושלים על כל חלקיה ומרחביה. הם רואים באיחוד העיר טעות, ולא זכות ומימוש חזון הדורות. כדי לחדד את הטענה הם מנופפים בטיעון השחוק כי כשאמרנו "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני" לא התכווננו לשועפאט או לג'בל-מוכאבר.

בעיני, טועה ומטעה, כי כשנעים זמירות ישראל, דוד המלך, שישב בירושלים, כתב את שורות הגעגוע האלה לעיר הקודש, הוא לא הכיר גם את רחביה או את טלביה, הוא כתב פשוט על ירושלים. גם חכמינו, שתיקנו את התפילה "ולירושלים עירך ברחמים תשוב", או "ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים", הנאמרת יום-יום זה דורות, לא התכוונו לסילואן ולא להר-נוף, אלא פשוט כתבו והתפללו על ירושלים שהייתה באותה שעה. ברוך השם שזכינו לראות את ירושלים בפארה ובשגשוגה, עד שאבות אבותינו, לו היו מבקרים בה, היו ממלאים שחוק פיהם ולשונם רינה, כי ירושלים היום בנויה וגדולה כפי שלא הייתה מעולם. היא מצויה בתנופת פיתוח מתמדת ומרשימה, ועוד נכונו לה עלילות. זאת ירושלים, רבותי, זו אותה עיר הקודש והמקדש שהייתה בירתו של דוד, זו שעברה מיד ליד ומשלטון לשלטון עד ששבה להיות בירת ישראל המאוחדת. וכשם שירושלים מאוחדת ואיתנה, כשם שירושלים צריכה להישאר חזקה ויציבה, כך לטעמי ולטעם רבים צריך השלטון בישראל וצריכים נבחריו להיות מאוחדים ויציבים, למען המדינה והעם. הדור שלנו זוכה לקחת חלק בפרק היסטורי מרגש ביותר בתולדות ירושלים. גדולי ישראל בדורנו כבר הכירו בכך שאין עוד מקום לאותו נוסח עתיק של תפילת "נחם" הנאמרת בתשעה באב, שכן התפילה, שתוקנה בימי הביניים, מתארת את "העיר האבלה והחרבה והבזויה והשוממה, האבלה מבלי בניה והחרבה ממעונותיה, והשוממה מאין יושב". לתפילה זו הוצעו חלופות אמיתיות יותר, המשקפות את המצב לאשורו, כמימוש חזון הנביא זכריה: "עוד ישבו זקנים וזקנות ברחֹבות ירושלם", ו"ילדים וילדות משחקים ברחֹבֹתיה". ביום זה מחובתנו להודות ולהעריך את מה שזכינו לו בדורנו, שאיננו מובן מאליו. ירושלים ניצבת בפני אתגרים שלא הכירה מעולם, בתחומיה מתגוררים חילונים וחרדים,

מוסלמים ונוצרים, וכולם חוסים בצל ייחודה וקדושתה. בזה יופייה ובזה כוחה של ירושלים. אל ניתן לרואי השחורות ולמחרחרי המדון להציג את המארג הזה כבעייתי או הרסני.

נראה בו מודל של שילוב ידיים בין האוכלוסיות, נראה בירושלים עיר מחברת, עיר של שלום. אחתום במילותיו הנפלאות של יוסי גמזו, המבטאות את האהבה אין-קץ לעיר הנצח הזאת: "אהובתי, על מגדלייך הגבוהים פרוסה אדרת השקיעה סמוקת שוליים. קשה קשה שלא להיות בך נביאים, או לפחות משוררים, ירושלים. אז לילה טוב לירושלים האחרת, ירושלים של שלום". ברכות לעיר ולתושביה, ולכל העם היושב בציון, ליום ירושלים. אני מתכבד להזמין את ראש ממשלת ישראל חבר הכנסת בנימין נתניהו לשאת דברים. בינתיים מקבלים בברכה גם את ראש העיר, ראש עיריית ירושלים ניר ברקת, את הסגנים, ברוכים הבאים לכנסת. מכובדי יושב-ראש הכנסת יולי אדלשטיין, יושב-ראש האופוזיציה חבר הכנסת יצחק הרצוג, שרים, חברי כנסת, ראש עיריית ירושלים, חברי מועצת העיר, יום השנה ה-49 לאיחודה מחדש של בירת ישראל מוצא את ירושלים במגמה ברורה של התפתחות, של פריחה ושל הישגים מעוררי גאווה. יש הרבה נושאים ואתגרים שמונחים לפנינו, שבהם צריכים לטפל, אנחנו עושים זאת, נמשיך לעשות זאת, אבל דבר אחד ברור: ירושלים, לב האומה, בירתנו המאוחדת, מתפתחת בצעדי ענק. אתם רואים זאת, רואים זאת בבניינים, במנופים, בכבישים, במוסדות שמוקמים פה, במפעלים, אינני מתכוון למפעלי עשן וסוּד, אני מתכוון למפעלי תוכנה, כי מציון תצא תוכנה, וזה יוצא, וזה יוצא למקומות חדשים לגמרי, ובלתי צפויים, למשל בענף הרכב, כגורם עולמי, ועוד כהנה וכהנה. אין-ספור כתרים נקשרו לראשה של ירושלים מאז ימי התנ"ך ועד ימינו אלה. לא בכדי היא יוצרת חוויה בין-דורית מלכדת. אנחנו המבוגרים זוכרים את ירושלים השסועה עד מלחמת ששת הימים. אנחנו זוכרים מה היה בצד השני, כשלא הייתה שליטה ביטחונית ישראלית מעבר לגדרות התיל ושדות המוקשים, שטחי ההפקר.

הצעירים כבר נולדו לעידן אחר: הם מבקרים באתרי הקרבות, בייחוד גבעת-התחמושת, הם קוראים על גבורת לוחמינו, שיצאו למלחמת מגן שאין מוצדקת ממנה והשיגו ניצחון מזהיר, הם שומעים את הסיפורים על ירושלים החצויה, שבמשך 19 שנים הייתה קו חזית, זה מה שהיא הייתה, קו חזית ועיר ספר, וירושלמים, נערים ירושלמים, ילדים כמוני, זוכרים את זה, זוכרים שהיו יורים, תמיד יורים, אני חייב להגיד, ממזרח למערב, לא יזמנו ממערב למזרח, כי האויב, פיזית, שכן כמטחווי, אני הייתי אומר: מטווח, קשת מאתנו, וזה מה שקורה כשאין שליטה ביטחונית בשטח. ואנחנו כמובן איננו רוצים להחזיר מציאות זו אחורה. אני לא חושב שיש פה מקום לאפולוגטיקה כלשהי, איננו צריכים לתרץ את הימצאותנו בירושלים. מאז ראשית דרכנו כאומה קיומנו נקשר בירושלים, ותודעת הזכות היא אבן יסוד בחווייתנו הלאומית, באמונתנו הציונית. מעבר לכך, רוב מוצק, רוב מכריע בציבור, מבין שרק ישראל הדמוקרטית מסוגלת להבטיח את היותה של ירושלים עיר פתוחה וחופשית לכל הדתות. חופש דתי מותנה בסובלנות, וסובלנות מתקיימת רק אם יש נכונות אמיתית לכבד את קודשי הצד השני, קודשי הדת בראש וראשונה. לצערי לא כך קורה היום באזורנו. הרי תמונת המזרח התיכון נגועה בקיצוניות וברוח מסוכנת, מי ינשל את מי, מי יגרש את מי, מי ישמיד את מי, מי ישמיד את אוצרות התרבות של הצד השני, וכמובן, בהשפעת מגמות אלו, בשנה האחרונה היינו עדים להתרחשויות של הסתה והקצנה סביב הר-הבית. טענו נגדנו, זה פנטסטי, כשאתה חושב על זה, כי הרי כולכם יודעים את העובדות, וחבל שלא כל חברי הבית, כל חברי הבית, יושבים כאן, שאנחנו מבקשים כביכול לפגוע במסגד אל-אקצא, דבר שלא היה ולא נברא, והשקר הישן הזה קם לתחייה, הוא פגש את הדור של סבי, שנים קצרות לאחר שהוא עלה לארץ, ב-1921, 1920. אותו שקר קם לתחייה, וההסתה החמורה הזאת כמובן ליבתה גל טרור גם בזמננו, שהביא לפגיעה בחפים מפשע. מסתבר שבמקרה זה לשקר יש רגליים,

עד מטה האו"ם באונסק"ו, הארגון שהופקד מטעם האו"ם על שימור המורשת העולמית קבע לאחרונה שלהר-הבית אין קשר לעם היהודי, זאת אומרת שלנו אין קשר להר-הבית. זאת טענה כל כך אבסורדית, כל כך מקוממת, אני לא נרגע ממנה, גם אם היא מגוחכת, אבל הגיחוך והשקר הזה עושים להם רגליים ברחבי תבל. לנו אין קשר עם הר-הבית? הרי אבותינו פקדו את הר-הבית עוד לפני 3,800 שנה, שני בתי-מקדש של העם היהודי עמדו על הר-הבית במשך כ-1,000 שנים, דוד המלך קבע את משכנו בעיר-דוד, הסמוכה, הפך את ירושלים לבירתנו לפני 3,000 שנה, ומאז ומתמיד יהודים התפללו לכיוון הר-הבית ותמונתו פיארה את בתיהם, ולנו אין קשר להר-הבית? הזיקה המתמשכת של היהודים להר-הבית היא עובדת יסוד היסטורית שרק בורים מאונס או מרצון מתכחשים לה. ואני חייב לומר כאן, עיוותים היסטוריים כאלה שמורים אך ורק ליהודים, מישהו טוען שלפירמידות בגיזה אין קשר למצרים? שלאקרופוליס באתונה אין קשר ליוונים? שלקולוסיאום ברומא אין קשר לאיטלקים? הרי זה מגוחך לנסות לנתק את הקשר בין הר-הבית והיהודים. וכמובן, האמת הפוכה בתכלית. לנו, לעם ישראל, שמורה חזקת ראשונים בירושלים. שורשינו בה עמוקים משל כל עם אחר, וכך גם לגבי הר-הבית. ירושלים הייתה שלנו, היא תהיה שלנו. אני מאמין שמלחמת ששת הימים הבהירה לאויבינו שאנחנו כאן כדי להישאר. אותה הרוח של משחררי ירושלים מפעמת בנו. בשנה החולפת עמדנו איתן מול מחבלים צמאי דם. נקטנו נגדם פעולות נחושות בכל מקום, בכל זמן, בלי מגבלות, ואנחנו רואים שהצלחנו להוריד את עקומת הפיגועים, פיגועי הטרור, בצורה חדה. אינני יכול לומר שהגענו אל המנוחה ואל הנחלה. אנחנו עומדים על המשמר כדי לוודא שהשקט ישרור בבירה, ובכל מקום אחר בארץ. אבל לגבי הבירה אני רוצה לומר, ובייחוד לגבי הר-הבית, לפני חג הרמדאן: אנחנו עשינו מאמץ, אני אגיד: מאמצים עליונים, בחג הפסח, כדי שהנפץ הזה לא יופעל מחדש. להסתה סביב הר-הבית ולפרובוקציות סביב הר-הבית היה חלק חשוב בהנעת תהליך טרור היחידים, כפי שאנחנו קוראים לו, לפני שבעה חודשים, ובהדרגה זה ירד. אנחנו שוחחנו עם מדינות ערב השכנות, אנחנו שוחחנו עם ציבורים שונים, שוחחנו עם כלי תקשורת, הופענו, נציגינו הופיעו, בכלי תקשורת בערבית, ואמרנו את האמת, האמת שאני אומר כאן, לגבי יחסנו כלפי שימור הסטטוס-קוו. הצלחנו לעבור, להוריד את המתח, למנוע את הישנות עלייתו בזמן חג הפסח. עכשיו אנחנו עומדים בפני חג הרמדאן, ואנו עושים את אותו מאמץ, אני מקווה שבשיתוף פעולה מלא של כל חברי הבית ושל כל שכנינו. האלימות כמובן לא תכריע אותנו, והיא לא תרופף את אחיזתנו בירושלים. ירושלים היא עיר מעורבת, מתקיים בה מרקם חיים מורכב של יחסים בין יהודים ולא יהודים, ויש כמובן מתח בין האוכלוסיות.

זה מאפיין ערים מעורבות נוספות בעולם, כמעט את כולן. אבל הדו-קיום מוסיף להתקיים, גם אם הוא מתערער מעת לעת. אנחנו צריכים להמשיך לשמר אותו.

אבל הוא קיים, וצריך לשמור עליו, בכל התפתחות, בכל עתיד הנראה לעין. אני מאמין שרוב התושבים של מזרח-ירושלים רוצים שקט, ואני חושב שצריך לא לתת לאיש להצית תבערה,

כשניסו לעשות זאת פעלנו בתקיפות, ואם ינסו לעשות זאת שוב, כך נפעל גם בהמשך. אנחנו בינתיים מוסיפים, אדוני ראש העיר, לירושלים קבין של ביטחון, בשיתוף פעולה בינינו, בהנהגתך, אבל בתמיכה מלאה של הממשלה, ואני מאמין שגם של רוב חברי הבית, קבין של ביטחון, וגם של יופי. הרצל ביקר בירושלים לפני 120,

לפני 118 שנים, כדי להיות מדויק, ומצא עיר מוזנחת למדי. הוא כתב שהיא מלאה ב"קני זוהמה", כך אמר, קני זוהמה שיש לסלקם. אבל למרות זאת הוא הדגיש: "גם בחורבנה כיום עדיין היא עיר יפה ויכולה היא, אם נבוא לכאן, להיות שוב אחת מהערים היפות בעולם". אני חושב שהרצל היה מעריך שגם בתחזית הזאת הוא צדק, משום שהמעשה של בניית ירושלים, כינונה, שיקומה, פיתוחה, הופך אותה לעיר כזאת, אחת הערים היפות בעולם, בוודאי העיר היפה ביותר לעמנו, ללבנו. הגדולה בערי ישראל היא מטרופולין תוססת. היא קמה לתחייה, היא פורחת. תגיד גם למה היא העיר הענייה בישראל, בוא נגיד שירושלים היא עיר ישישה, ישישה מופלגת אפילו, כיוון שיש לה אלפי שנים, שמחדשת את עלומיה, ויש לה, חבר הכנסת מרגלית, עוד צעדים רבים לעשות כדי לפתור את בעיותיה,

אני מאמין שמתפתח פה משהו חדש, ואתה כאיש היי-טק יודע זאת: יש פה אנרגיות חדשות, ואנחנו מקימים בה, לא רק משקמים את העתיקות המרהיבות, אנחנו מקיימים בה יכולות של חדשנות ואפשרויות שלא חלמנו שיהיו בעיר הזאת לפני שנים בודדות. לפני כמה שבועות אנחנו הנחנו אבן פינה ממש כאן, למשכנה החדש של הספרייה הלאומית. ירושלים של רוח צועדת יד ביד עם ירושלים של חיי היום-יום,

בשווקים, בקניונים, במפעלי ההיי-טק. הדרך לירושלים משנה פניה באמצעות תוספת נתיבים ומסילות רכבת. השבוע נפתח, עדיין לא, חובר, החלק הראשון של גשר מוצא החדש, והחלק השני ייפתח גם הוא בקרוב. כל ירושלמי וכל מי שטיפס לירושלים מברך על השינוי הנפלא הזה. סיבוב מוצא המסוכן הופך לנחלת העבר. אנחנו נכנסים לשנת היובל של איחוד ירושלים. באמתחתנו עוד הרבה מאוד תוכניות והרבה מאוד יוזמות לקידום הבירה מקוטב אל קוטב. אנחנו נמשיך להבטיח שירושלים בירתנו המאוחדת תהיה בטוחה, משגשגת, פונה לפני עתיד, פונה לדו-קיום, פונה לשלום, פונה לשלום. "ויהודה לעולם תשב וירושלם לדור ודור", "כי חזק בריחי שעריך ברך בניך בקרבך." תודה לראש ממשלת ישראל חבר הכנסת בנימין נתניהו. אני מתכבד להזמין את ראש האופוזיציה חבר הכנסת יצחק הרצוג לשאת דברים. מכובדי יושב-ראש הכנסת חבר הכנסת יואל יולי אדלשטיין, ראש הממשלה בנימין נתניהו, שרים וחברי כנסת בעבר ובהווה, ראש העירייה, ראש עיריית ירושלים ניר ברקת, אני רואה את מנכ"ל העירייה אמנון מרחב, סגני ראש העיר, חברי הוועד המנהל של גבעת-התחמושת, אתר גבעת-התחמושת, מכובדי כולם, על קיר לשכתי במשכן הכנסת תלויה תמונה רבת משמעות עבורי. בתמונה, שצולמה ב-9 ביוני 1967, עומד ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל, דוד בן-גוריון, יחד עם אבי במדי אלוף בצה"ל, אל מול הכותל, עומדים ומשתאים אל מול הפלא שנגלה לעיניהם. הפלא, הכותל המערבי, שריד מקדשנו, שבו חזו לראשונה מאז כוננה עצמאות ישראל. בן-גוריון בכובע טמבל מרים עיניו אל מול אבני הכותל ומבטו מהורהר, נוגה משהו, מלא יראה והוד, כאומר שמצד אחד מומשו כיסופי הדורות, ומצד שני ישנם עוד אתגרים, אתגרים גדולים. אנו נכנסים לשנת ה-50 מאז אותו הרגע, מאז בישרו צנחני צה"ל לאומה שלמה, אומה מצפה ומתגעגעת, שירושלים עיר הקודש, ציון, שאליה התפללו אלפיים שנות, היא שלנו בשלישית, מאז בישר מוטה גור מח"ט הצנחנים, לימים ראש המטה הכללי, שהפך גם לחבר הכנסת ושר מטעם מפלגת העבודה, את המשפט האלמותי: הר-הבית בידינו. מכובדי, רש"י אמר כי "ציון נבראה תחילה, וסביבה נדבקו רגבים עד סוף העולם כל צד". ואכן, ציון היא הלוז, פנימיותו של העם היהודי. ציון היא לא רק אסופת אבנים, לא רק המקומות והסיפורים ההיסטוריים שאליהם אנו קשורים בנימי נפשנו, היא הרבה יותר מכך. במקורות מסופר כך: אמר להם קיסר רומא: הנה נתתי לכם זכויות כאזרחי רומא, למה אתם שומרים על קשריכם בכפר קטן זה באזור נידח של רומא, בירושלים? כלום אין גדולתה של רומא כובשת העולם וגבירת הארצות מספיקה לכם? למה אתם שבאים אלי מדברים על ירושלים? ענו לו: אי-אפשר לנו לנתק קשרינו לירושלים, כי רק בשלומה, לנו שלום כאזרחי רומא, ורק בה ועמה חיינו שלמים. זוהי אפוא מהותו של הקשר המטאפיזי המיוחד שעמד ועומד במשך אלפי שנים בכל הניסיונות והסכנות בין עמנו לבין ירושלים. שום החלטה בין-לאומית של ארגון זה או אחר, ושום סילוף של ההיסטוריה על-ידי אדם זה או אחר, לא יבתקו ולא יוכלו לקשר המיוחד הזה, כי עם הנצח קשור בעבותות לעיר הנצח. ירושלים שאליה חזרנו אחרי גלות ארוכה היא ירושלים המחייבת אותנו, בניה ובנותיה, אוהביה, לממש את חזון הנביאים שפיארוה, חזון של צדק ומשפט, חזון הדורש מכל איש להיות כזה, בעיקר במקומות שבהם אין אנשים. הנביא ישעיהו אמר: "ואשיבה שֹפטיך כבראשֹנה ויֹעציך כבתחלה, אחרי כן יקרא לך עיר הצדק, קריה נאמנה. ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה". בדבריו אלה הוא התנה את קיומה של ירושלים בצדקתה. הוא עושה את החיבור המתבקש כל כך, ומספר לנו כי את זכות הקיום הפיזי יש לקשור באופן בל יינתק לערכים בסיסיים של מוסר, צדק ומשפט. לצערי, אנו נמצאים היום במאבק על הצדק ועל המשפט בתוכנו. אנו רחוקים מקיום נבואתו של הנביא ישעיהו, הולכים ומתרחקים משמירה על עמוד השדרה הערכי שביקשו נביאינו להנחיל לאומה. מעשים נוראים וחמורים של אלימות וגזענות, שסעים, קיטוב ומילים קשות משאול הנזרקות לחלל האוויר כאילו נפרצו כבר כל הגבולות, כאילו נפרצו כל הסכרים, כאילו נעלם הריסון העצמי, והאחריות, כל אלה הם ההפך הגמור מהחזון, חזון ציון שאליו ייחלו נביאינו. במו-ידינו, אנו מתרחקים מן האמרה: "שאלו שלום ירושלם ישליו אהביך", כי הרי לא בהכרח נוכחות פיזית בירושלים הייתה חלום הדורות, מי שהתפלל אליה באודסה ובקזבלנקה, בצנעא ובאלכסנדריה, במוסקבה ובאמריקה, ואמר לשוב לציון, לא התפלל רק למגע ידיו באבני העיר הקרירות, ולא רק למימי הגיחון שבפכפוכם רצה לחזות, התפילה שנישאה תמיד ייחלה לחידוש חיי הצדק והאמת והרחמים בציון. בזאת אנו נבחנים, ובמבחן הזה אנו עלולים להיכשל וליפול. בעוד בתי-החולים בעיר קולטים את פצועי הפיגועים בחרדת קודש שלעולם אינה מבחינה בין דם לדם, עומדים כאן, בבית הזה, אנשים שקוראים להפרדה בין יולדות ערביות ויהודיות, בעוד חיילי צה"ל עומדים על משמר חומותיה של העיר, מחרפים נפשם על ביטחון העיר והמדינה, יש אנשים בבית הזה שמשמיצים את בכירי צה"ל, מפקדיו וחייליו,

שופטים יושבים בירושלים לשפוט משפט צדק ומגינים על מוסר הנביאים, אותו מוסר שנקשר בעבותות לירושלים, עומדים חברי כנסת בבית הזה ומסיתים באלימות נגדם, משלחים בהם גדודים של המון מוסת, מכפיש ומאיים. אדוני היושב-ראש, קשה היא ירושלים, פיזית ואנושית, הפסיפס האנושי המרכיב אותה הוא מתכון לקשיים תמידיים, כוחות מנוגדים פועלים בתוכה. יהודה עמיחי, אדוני ראש העיר, כתב בשירו "ראש העיר" כך: "עצוב הוא להיות / ראש העיר ירושלים / נורא הוא. / איך יהיה אדם / ראש עיר כזאת? / מה יעשה בה? / יבנה ויבנה ויבנה. // ובלילה, יקרבו אבני ההרים מסביב / אל הבתים / כמו זאבים הבאים ליילל על כלבים / שנעשו לעבדי בני-האדם". לצערנו הרב חווינו השנה ברחובות ירושלים גל טרור קשה. צעירים פלסטינים קמו מתוך שכונותיה השונות וכפריה ובאו בגלים לדקור את בני גילם בשכונות יהודיות. לפתע הסתבר שהחלום של העיר שחוברה לה יחדיו, בין שכונות יהודיות לכפרים מוסלמיים, הוא אשליה מסוימת. לפתע התברר שמערכת החינוך ברוב הכפרים העוטפים אותה ונחשבים חלק מן העיר היא פלסטינית, וזו שבעיר היא ישראלית. שני עולמות תוכן שונים, שני נרטיבים שונים, שני עמים שונים. ראינו בן 13 דוקר בן 13 במכנסיים קצרים, בצהרי יום שגרתי, כמעט למוות, במעשה טרור נפשע בחנות ממתקים, ושניהם לבסוף מאושפזים מיטה ליד מיטה בבית-החולים. האם זו המציאות שנוריש ביובל הבא של ימי איחוד ירושלים? האומנם ירושלים מאוחדת, או שמא המציאות האנושית הנגלית לעינינו היא קצת מורכבת יותר מהנאומים הבנאליים רוויי הקלישאות הנישאים מדי שנה בטקסי יום ירושלים? ירושלים לא תישאר יהודית, מוסרית, שלמה ובטוחה, אם לא יקרה פה שינוי מדיני דרמטי, אם לא נוביל בדחיפות, בלי שיהוי ובלי תירוצים מתירוצים שונים, להסדר בין העמים, לפחות ננוע לשם, ניצור תקווה. ראינו גם השנה כיצד גורמים חיצוניים משפיעים במישרין על המצב בירושלים, ראש הממשלה הזכיר זאת. הדוגמה הבולטת הייתה ההסדרים בהר-הבית. בסופו של דבר גילינו שוב, שגם אם עבר יובל שנים מאיחוד ושחרור העיר, עדיין הירדנים משפיעים, ומלך מרוקו משפיע, והסעודים משפיעים, וארצות-הברית משפיעה, ומי לא. כי זו המציאות האמיתית שחייבת לחלחל לכולם, לכל אוהבי העיר, שחשובה, באמת, למיליארדי בני-אדם ברחבי תבל. ואכן, ירושלים היא אתגר עצום, היא מדינה בתוך מדינה. היא מושא לגעגועים ולאהבה אין-קץ של עמנו, והיא גם מוקד חיכוך תמידי, מקומי, אזורי ועולמי. ומכאן מתבקשת אחריותנו הגדולה בכל הקשור אליה, כי כל צעד שאנחנו עושים בה מחייב זהירות מרבית. ואנחנו, כנאמניה של העיר בדור הזה, מוכרחים להבין את גודל האחריות בכל הקשור לירושלים, לפעול ברגישות, לשמור על חופש הפולחן בכל מחיר ולהימנע מפגיעה ברגשות האחרים. וכשנבין שככל שירושלים היא מוקד של סכסוך, היא גם, באופן פרדוקסלי, מוקד ההזדמנות לשיתוף פעולה אזורי, הזדמנות נדירה הניצבת מול עינינו, שיכולה לתת תקווה לעמים ולדור הצעיר באזור ולעולם כולו, רק אז נוכל לבסס את ריבונותנו בעיר הנצח. ההתייחסות הראשונית שניתנה על-ידיך, ראש הממשלה, ועל-ידיך, שר הביטחון, ליוזמת השלום הערבית, היא כשלעצמה חיובית. אך זכרו, מילים בלבד לא ישנו את המצב, בלא-מעט מקרים מתגלות המילים האלה כזגזוג או ככלי ריק. רק מעשים אמיצים, מפוכחים, נכוחים, שיבטיחו לנו את ישראל היהודית והדמוקרטית, ישנו את המצב ויבטיחו את עתידנו כאן ואת עתידה של ירושלים, שכולנו מאוחדים בדרישת טובתה ובאהבה אליה. גבירותי ורבותי, חברותי וחברי לכנסת, בדורנו זה נקבעים שוב בהיסטוריה של העם היהודי דמותה ותווי פניה של ציון, של ירושלים, משוש תבל, קריה נאמנה, מכאן ולהבא.

חברי ואני, ואני בטוח שגם רבים בבית הזה, מתכוונים ורוצים להיאבק כדי שכליה וחורבן לא יומטו עליה שוב,

חס וחלילה, ושלבו המפעם של עמנו יהיה חזק מתמיד, ולתמיד, שהעיר תמשיך להיבנות, לפרוח ולשגשג, ושתהפוך באמת לעיר האמת, הרחמים והשלום. תודה לראש האופוזיציה חבר הכנסת יצחק הרצוג. אני מתכבד להזמין את חברת הכנסת זהבה גלאון לשאת דברים. אדוני היושב-ראש, מכובדי כולם, במוזיאון ישראל, לא הרחק מכאן, מונח דגם מורכב ומפורט של ירושלים. הדגם הזה הורכב במשך שנים בזהירות ובקפידה והושלם רק ב-1966. הוא מציג את ירושלים של ימי בית שני, של שנת 66 לספירה, 1,900 שנים לפני בניית הדגם, ארבע שנים לפני שירושלים ההיא חרבה. בשבילי הדגם הזה מקפל חלק חשוב מהסיפור על ירושלים. אפילו דגם של העיר הזאת אי-אפשר היה לבנות כאן בלי שיתקיימו בתוכו כמה תקופות שונות במקביל, זו לצד זו. ירושלים, כמו הדגם שלה, היא קשר גורדי של זמנים, עמים ותקופות. ההווה כאן מוצף בהיסטוריה, אבל עמוס גם בחלומות על עתיד. זאת עיר מדהימה, אין עיר דומה לה. אבל בהווה, בחיי היום-יום, חברי חברי הכנסת, עיר הבירה שלנו משוסעת ומחולקת, עיר של אלימות ופחד, שבה כל ילד שלישי הוא ילד עני, שרצחו בה נערה במצעד הגאווה, שרפו בה את בית-הספר הדו-לשוני, וצועדים בה בריונים משולהבים שתוקפים פלסטינים, ופלסטינים בטרור של יחידים שדוקרים אזרחים ישראלים. עיר שנשפך בה דם מיותר של יהודים וערבים. עיר שמצעד הדגלים מתוכנן לעבור בה בכוונה ברובע המוסלמי עם תחילת הרמדאן. אני פניתי בעניין הזה לפני כמה ימים לשר לביטחון הפנים, שיורה למשטרה לקבוע לאלתר מסלול חלופי לצעדת הדגלים. בינתיים הם שינו את המועדים, זה לא רלוונטי, אבל לא עלה בדעתי, חברי חברי הכנסת, שהשר עצמו מתכוון להשתתף במצעד המתריס. אני פונה לשר לביטחון הפנים גלעד ארדן: אתה אמון על אכיפת החוק, ובמו-ידיך אתה משליך גץ שעלול להצית כאן תבערה. ואני פונה אל ראש הממשלה: מה עשית, אדוני ראש הממשלה, חוץ מלשחק עם החברים שלך בממשלה במי מתחנף יותר לימין הקיצוני והמתנחלי? רק הבוקר השר אורי אריאל עלה להר-הבית. הרי שנים שתושבי העיר הזאת חיים ללא ביטחון, ללא אופק מדיני, חבר הכנסת אורי אריאל עלה להר-הבית?

שנים תושבי העיר הזאת חיים ללא ביטחון, ללא אופק מדיני וללא שלום, ועם פערים כלכליים שרק הולכים ונפערים.

הכרזת כאן מעל הדוכן: ירושלים הייתה שלנו, תהיה שלנו, בירתנו המאוחדת. אתה מכריז בכל הזדמנות שירושלים תהיה שלמה, ומכתיב את גבולות הקבע של העיר בבנייה של מובלעות יהודיות בלב שכונות פלסטיניות.

הרי אתה יודע שבסוף כל זה יתפוצץ לנו בפרצוף, כי ירושלים היא עיר מעורבת, מסובכת ומורכבת, ואין בה פתרונות פשוטים. אי-אפשר לכסות את העיניים ולקוות שהכול יהיה בסדר. גם ראש הממשלה יודע שאין ולא יהיה הסדר קבע עם הפלסטינים, ואפשר עד מחר לשלם מס שפתיים ולדבר על פתרון שתי המדינות, לא יהיה פתרון בלי שירושלים תהיה בירתן של שתי מדינות עם מרחב אורבני משותף. פשרה קוראים לזה, אדוני ראש הממשלה. אבל גם אם אתם לא מסכימים אתי, וגם אם הפתרון שלכם הוא אחר לגמרי, ברור שירושלים צריכה להיות קודם כול עיר שאף אחד לא נדקר ברחובות שלה, שאוספים בה את הזבל בכל השכונות, ושבכל חלקיה יש צנרת, ביוב ומים. העיר הזאת חיה, שוקקת, וצריכה מנהיגים שמתייחסים אליה כאל יותר מסמל, גם פשוט כאל עיר, אנשים חיים כאן, והם חיים את הכישלונות של הממשלה שלנו, ואת היעדר הפתרון. מגיע להם יותר, מגיע לירושלים דגם חדש יותר.

תודה לחברת הכנסת זהבה גלאון. לפני שאזמין את אחרון הדוברים, השר זאב אלקין, אני רק רוצה להבהיר: יש הנחיה של היועץ המשפטי לממשלה ושל ראש הממשלה לשרים, ויש הנחיה מפורשת של קצין הכנסת לכל חברי הכנסת,להימנע מעלייה להר-הבית, כך ששום שר ושום חבר כנסת לא עלה הבוקר להר-הבית. מכיוון שהדברים נאמרים בשידור חי, והנושא הוא נפיץ, כפי שנאמר, אני גם חוזר על הבקשה הזאת, וגם חוזר ואומר: שום שר ושום חבר כנסת, לא יהודי ולא ערבי, לא עלה הבוקר להר-הבית. בבקשה, השר לענייני ירושלים חבר הכנסת זאב אלקין.

גם אני אתמול סיירתי באזור הר-הבית, קרי במנהרות הכותל, אבל זה לא נקרא עלייה להר-הבית. אפילו ירדתי, ולא עליתי. באזור, אמרתי. חברת הכנסת זהבה גלאון, לא רק שהכותל הוא אזור הר-הבית, במובנים מסוימים אפילו הכנסת זה אזור הר-הבית, אז כולנו עושים את זה כל בוקר. טוב, בסדר.

כן, בבקשה, אדוני.

אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, חברי השרים, חברי הכנסת, ראש עיריית ירושלים, סגניו וחברי המועצה, אנחנו מציינים בימים האלה את איחודה של העיר ירושלים, שהתרחש לפני

לפני 49 שנה הגיעו הצנחנים לרחבת הכותל, להר-הבית, הונף דגל ישראל מעל הכותל, שסימן אולי יותר מכול את המלחמה הזאת ואת חזרתה של ירושלים להיות עיר מאוחדת. אחד משני האנשים שלמעשה הצליחו להרים את דגל ישראל מעל הכותל, סגן מפקד החטיבה, סיכם את האירוע במילים המפורסמות: זה לא חשבון שלנו עם חיילים ליגיונרים ירדנים, זה חשבון שלנו עם חיילים רומאים של טיטוס. אנחנו לעולם לא נזוז מכאן. כשאנחנו פותחים היום את 50 השנה, למעשה התחלנו את שנת ה-50 לאיחודה של העיר. מי שיתבונן

עם כל הכמיהה של חלקים של הבית הזה לראות את העיר הזאת מחולקת, ושמענו רק עכשיו את זהבה גלאון, מי שיתבונן לרגע יבין שהעיר הזאת הייתה מחולקת פרק מאוד קצר בהיסטוריה שלה, הרבה פחות ממה שהיא מאוחדת אפילו מאז ההקמה של מדינת ישראל. כשאנחנו מתבוננים בשנת ה-50 הזאת, אני חושב שזה זמן נכון להסתכל גם אחורה וגם קדימה, ולראות עד כמה האמירה של אותו סמח"ט הצנחנים: אנחנו לעולם לא נזוז מכאן עד כמה אנחנו מצליחים לעמוד ברף הזה ובדרישה הזאת. ירושלים מאוחדת הייתה שנים רבות, קונסנזוס כמעט מוחלט של הפוליטיקה הישראלית, מכל עברי הבית, גם בימין וגם בשמאל. כולנו זוכרים את הציטוטים המפורסמים מדברי המנהיג, בימים האלה כמעט אפשר להגיד "המנהיג המיתולוגי" של מפלגת העבודה, יצחק רבין, דווקא בימים של הסכם אוסלו, בהתעקשות חוזרת ונשנית על כך שירושלים אינה נושא למיקוח, על כך שירושלים שלמה ומאוחדת הייתה ותהיה לעולמי עד בירתו של עם ישראל בריבונות ישראל. אלה היו דבריו של מנהיג מפלגת העבודה. השאלה כמה היום, יותר מ-20 שנה אחרי, מפלגת העבודה עומדת בדברים האלה ומוכנה לעמוד מאחוריהם. לצערי זה חלק מאותה דוגמה לכרסום באותו קונסנזוס. אבל לא רק מנהיגי מפלגת העבודה של פעם לא העלו בדעתם את הנושא הזה של חלוקת ירושלים. לא העלו בדעתם שמחנה הפליטים שועפאט יהיה חלק מירושלים.

באמת, בחייך, אתם יכולים לשקר, תגיד, מה אתה רוצה? כל הנאום שלך הוא על מפלגת העבודה? לא, אבל אתם מתעקשים, אתם מתעקשים,

אתה שר בממשלה, אי-אפשר שכל הרטוריקה שלכם תופנה רק נגדנו. אין לכם תפיסת עולם משלכם? אני מבין שזה לא נעים לשמוע, אני מבין שזה מאתגר.

אני מבין שאתם לא רוצים להודות בציבור, לא, זה מראה על ריקנות אידיאולוגית. כשיש ריק אידיאולוגי,

כשיש ריק אידיאולוגי, אבל זאת המציאות.

בואו נחזור לדיון על ירושלים. מה אתה רוצה, הנה, יש לך ממשלה, יש לך קואליציה, בוא נשמע אותך.

השר מתכוון לחזור לדיון על ירושלים, ובזה תם הפרק. תגיד, וולג'ה זה חלק, אתם בשלטון. אנחנו בשלטון, ועוד נהיה הרבה שנים בשלטון, דווקא בגלל העובדה שאתם, אפילו ירושלים מאוחדת הפסיקה להיות טבו אצלכם במפלגת העבודה. אתה קורא תיגר על האופוזיציה מהקואליציה?

תביאו תפיסת עולם,

שמענו כאן את זהבה גלאון. אפילו מנהיג מפלגת מפ"ם המיתולוגי, יעקב חזן, דיבר בתוכנית השלום שלו על ירושלים מאוחדת בריבונות ישראל. לא ייאמן, לא ייאמן, אין לכם אידיאולוגים משלכם? חזן מתהפך בקבר אתה יודע כמה שנים, חבר הכנסת השר אלקין? מאז,

באותן 20 השנה האחרונות, נשבר, תגיד למה ילד בקטמון מקבל 3,300 שקל וברמת-השרון 9,000. אתה אחראי לזה. תדבר קצת על ירושלים,

שהייתה פעם ברורה מאליו בבית הזה כמעט מהקצה אל הקצה, ולמה אתם מעבירים את רשות השידור למודיעין?

כפי שהדיון הזה מראה היטב, לנושא למחלוקת ולוויכוח. אנחנו, לצערי, שומעים בימים האלה מחדש דיבורים על כך שכדי להציל את ירושלים צריך לחלק אותה.

כולנו שומעים את חסיד חלוקת ירושלים הנצחי חיים רמון קם עוד פעם לתחייה עם הרעיון האווילי הזה.

אנחנו בשלטון, ולכן העיר הזאת, שלי, לא תחולק. ולכן גם ירושלים משגשגת. ולכן אנחנו גם נישאר בשלטון, כי הציבור הישראלי לא רוצה שהעיר הזאת תחולק. לכן ירושלים משגשגת? זה דיון חגיגי על ירושלים עכשיו. יש דיונים בשבוע הבא, תבוא תדבר על פוליטיקה. למה אתם מפריעים?

יש דיון חגיגי על יום ירושלים, שמסמל, נחמן שי, את ירושלים המאוחדת. זאת העובדה. את זה אנחנו מציינים היום, את איחודה של העיר.

מי שמרים יד לחלוקתה של העיר, שטדי קולק בנה פה יותר מכל אחד אחר מהליכוד. צריך להגיד את האמת לציבור. הליכוד אוהב להישבע על גבולותיה, והעבודה אוהבת לבנות את בנייניה, ואת חברותיה, ואת ירושלים בת-הקיימא,

כל מה שאתה יודע זה לדקלם ולדקלם ולדקלם.

הכנסת אראל מרגלית, זה נאום ארוך, ארוך מדי להיחשב קריאת ביניים. מה אתה עשית בירושלים? מה עשית בירושלים? חבר הכנסת מרגלית, תודה רבה. אתם יודעים, יאללה, מדקלמים כולכם. חבר הכנסת מרגלית, תודה. בירושלים כמו שאני לא יודע מה. אתם תהפכו את ירושלים לרחוב השוהדא בחברון, חבר הכנסת מרגלית, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. תודה רבה, כל עוד אתה לא צריך, תודה רבה לחבר הכנסת מרגלית,

עוד סרטון אחד נולד ברגע זה. כולנו בטח נצפה בו עוד מעט. אני חוזר, הייתה חסרה מילת הסיום. אני שמחה שהוא הגשים, ברקת שהכתיב לו מה להגיד. לרעיון האווילי הזה, שאומר, כביכול, בשם שמירה על ירושלים היהודית, לקחת ולחלק אותה. אני רוצה לשתף את הבית הזה בשיחה שהייתה לי פעם עם הוגה ודוחף הרעיון, חיים רמון. זה היה בימים טרום ועידת אנאפוליס. גם אז דיבר חיים רמון על חלוקת ירושלים.

ושאלתי אותו: חיים,

מתי בפעם האחרונה נסעת ממרכז העיר לשכונת פסגת-זאב? אז, באותן שנים, גרתי בשכונה הזאת. הוא אמר לי: מזמן לא נסעתי, למה אתה שואל? אמרתי: אני מציע לך לעשות את הניסיון הזה, לעלות לאוטו, לנסוע מהכנסת לפסגת-זאב, ואז תגלה להפתעתך שאתה עובר בכביש צר מאוד, שבצד אחד שלו השכונות שועפאט ובית-חנינא, שלפי תוכניתך, שאתה כל כך מקדם, כדי להציל את השכונות היהודיות של ירושלים, הן אמורות להפוך למדינה פלסטינית, ובצד אחר שלך מחנה הפליטים שועפאט, שגם הוא אמור להיות המדינה הפלסטינית. ואז תבין שבתוכנית שלך אתה גוזר על אחת מהשכונות הכי גדולות היהודיות של ירושלים, פסגת-זאב, ונווה-יעקב, להפוך לנצרים של רצועת-עזה. אתם יודעים מה הייתה התשובה של חיים רמון על השאלה הזאת? תגיד, מה זה שייך? מה אתה מבלבל את המוח? הוא אמר לי: מה אתם רוצים ממני? הרי אני מדינאי. מדינאי לא עוסק בפרטים הקטנים. יבואו מומחים ויפתרו את זה. אני צריך להציע את הפתרון בגדול. התשובה הזאת, הפרטים הקטנים זה שאתה בנית גדר ליד שועפאט לפני מפלגת העבודה. אתם היחידים שחילקתם את

התשובה הזאת מלמדת יותר מכול מה הבסיס, אנחנו איחדנו את ירושלים. אתם חילקתם את ירושלים בפועל. התשובה הזאת מלמדת יותר מכול עד כמה הזוי ואבסורדי הרעיון הזה, לנסות להחזיר את העיר הזאת אחורה לאותה מציאות של עיר מחולקת, ורק היום דיבר על זה ראש הממשלה כאן לפני.

למה אתם לא עושים שום דבר? מי שאיחד את ירושלים זה אנחנו, ומי שחילק את ירושלים זה רק אתם,

הרעיון הזה הוא הזוי, לא רק מבחינת טובתה של האוכלוסייה היהודית שבעיר, שחייה,

חס וחלילה, יהפכו לבלתי נסבלים, הרעיון הזה הוא גם הזוי מבחינת רצונו של רוב הציבור הערבי בעיר הזאת. כולכם מכירים את הסקרים.

רוב הציבור הערבי במזרח-ירושלים לא רוצה להיות חלק ממדינה פלסטינית. ולכן, מי שממשיך לדבר על חלוקתה של העיר דוחף את הציבור הזה בכוח למקום שהוא לא צריך להגיע.

אני מציע לבית הזה לחזור לקונסנזוס הישן והטוב, הקונסנזוס שידע להתייצב מול כל העולם ולהגיד: ירושלים אינה נושא למיקוח. אז תפסיקו כבר לחלק אותה. כי ברגע שאנחנו כאן, בבית הזה, לא מאוחדים סביב הקו האדום הזה, לא נתפלא שבכל יוזמות השלום למיניהן שעולות, אם היא תיקרא צרפתית, סעודית,

אזורית ככל שתהיה, החלק האינטגרלי שבהן מדבר על כך שהחובה זה חלוקת ירושלים. אם אנחנו נציב קו אדום מאוד מאוד ברור, שיהיה קונסנזוס ישראלי, כפי שהיה במשך שנים רבות, גם העולם יבין שאכן, כפי שאמר רבין, ירושלים אינה נושא למיקוח. אבל העיר המאוחדת מציבה בפנינו גם לא מעט אתגרים, אתגרים שאני לא בטוח שאנחנו ידענו עד היום להתמודד עם כולם.

אתגרים לגבי אופייה של העיר. זאת עיר מורכבת, עם סוגי אוכלוסייה שונים. זאת עיר שכדי להצעיד אותה קדימה ולשמור בה אוכלוסיות שונות צריך להשקיע בה לא מעט, בפעילות התרבותית שבה, ביצירת מקומות עבודה, ונעשית פה עבודה גדולה מאוד, גם של עיריית ירושלים וגם של ממשלת ישראל, בשנים האחרונות. דיבר כאן ראש הממשלה. אני יכול להזכיר רק פרט אחד,

חבר הכנסת מרגלית, תרמת לו באופן אישי תרומה לא מבוטלת, לא רק ממשלת ישראל ולא רק עיריית ירושלים: העיר הזאת הגיעה בשנים האחרונות להיות ברשימה של 50 המקומות בעולם שנחשבים כ-hub הכי מתאים לפיתוח הסטרט-אפים בעולם. זאת לא התדמית שלנו על ירושלים, שבדרך כלל מתקשרת אצלנו עם העבר, זאת ירושלים של העתיד, וצריך פה עוד לא מעט, ראש העיר הבא של ירושלים. או, הנה בוז'י מצא לעצמו פתרון.

זה בסדר? איזה פרגון פתאום, יא אללה. ראש העיר, יש פתרון. אני רואה שנפתרו הבעיות הפנימיות של מפלגת העבודה ברגע זה. אני שמח. לא, גם שלכם. ברקת לראשות הממשלה ואתה לראשות העיר. תודה רבה שאתם יודעים לסדר את כל המפה הפוליטית. בינתיים עוד לא הגעתם לשם.

מנסה, אתם נשארים, זאת מנהיגות. בתוכניות האלה, שמצעידות את ירושלים קדימה, ממשלת ישראל בשנים האחרונות משקיעה משאבים חסרי תקדים בפיתוחה של ירושלים, גם בתקציב השוטף של העיר, שמאפשר לעירייה לשנות את פני העיר. אתם יודעים שרק לאחרונה, בשנה הזאת, השקיעה ממשלת ישראל כחצי מיליארד שקל בתקציב השוטף של עיריית ירושלים, וגם בפיתוחה האסטרטגי של העיר. אנחנו מחר,

אדוני ראש הממשלה וחברי השרים, נאשר החלטת ממשלה חדשה לתוכנית רב-שנתית לפיתוח ירושלים, שמדברת על השקעה של 850 מיליון, כמעט מיליארד שקל, פי-2.5 מהתוכנית הרב-שנתית הקודמת לפיתוח האסטרטגי של ירושלים, להמשך התהליך הזה, להצעיד את ירושלים כבירת ההיי-טק והסטרט-אפ, להצעיד את ירושלים כבירת הביו-טק, זה עוד לא קרה, וזאת בהחלט משימה מאוד מאוד חשובה: כמרכז תיירותי וכמרכז אקדמי. אדוני היושב-ראש, אין ארוחות חינם ואין ימי ירושלים חינם. זה תמיד יום יקר. לכן עשינו את הדיון לפני.

איך נשאר לכם הרבה כסף אחרי ה-15 מיליארד למגזר הערבי? אתה רואה, נשאר, נשאר. כמה עבר? לירושלים נשאר. השאלה מה קורה,

והיא נותנת את התוצאות שלה, ומגיע כאן יישר כוח גדול לראש הממשלה, לשר האוצר, על כך שלמרות כל המצוקות התקציביות שאתם מדברים עליהן דואגים להקצות את המשאבים ולאפשר את הפעילות הענפה הזאת. אבל יש עוד אתגרים בפני ירושלים. אנחנו דיברנו כאן, בבית הזה, על הסוגיה המאוד-מאוד לא פשוטה של ההגירה השלילית מן העיר הזאת, הגירה שלילית שהיום מסכנת את הרוב היהודי בעיר. זו לא עזיבת החילונים, כולם עוזבים: חרדים, דתיים לאומיים, מסורתיים וחילונים. מכל הבדיקות, הסיבה לכך היא אחת ויחידה: הדיור. העיר הזאת צריכה כמה שיותר תוכניות בנייה, אחרת לא יהיה בה רוב יהודי. זה אתגר משמעותי, שאני מציע לבית הזה להתאחד גם סביבו. העיר הזאת צריכה להתפתח גם מזרחה וצפונה, מעבר לקו הירוק, וצריך לאשר לה תוכניות, אחרת לא יהיה בה רוב יהודי. בתוך העיר אפשר לבנות 60,000. העיר הזאת צריכה להתפתח גם מערבה, עם כל הסוגיות, הרגישות הסביבתית, אחרת לא תהיה לנו ירושלים יהודית. זה אתגר חשוב ביותר לשנים הקרובות. יש עוד אתגר אחד, ובו אני רוצה לסיים. אם אנחנו רוצים ברצינות לדבר על ירושלים מאוחדת, אנחנו לא יכולים להתעלם ממה שקורה במזרח-ירושלים. אנחנו לא יכולים להתעלם ממה שקורה באוכלוסייה הערבית של ירושלים. יש לזה הרבה מאוד היבטים.

יש כאן היבטים שחוק, דין וסדר וחינוך צריכים להיות בירושלים המזרחית בדיוק כמו בירושלים המערבית, באותן תוכניות לימודים, באותן דרישות של עמידה בתנאי החוק. גם כאן הממשלה עשתה לאחרונה צעד מאוד מאוד חשוב, בחיזוק פעילות המשטרה במזרח-ירושלים, צעד חסר תקדים, אבל יש כאן עוד הרבה מאוד עבודה, בהרבה מאוד תחומים, אבל זה נכון גם להשקעות. אדוני ראש הממשלה, הממשלה משקיעה המון בירושלים, סכומים גדולים מאוד, אבל ההשקעה במזרח-ירושלים עוד רחוקה מלהיות מספקת. לכן, אם אנחנו רוצים ירושלים מאוחדת באמת, אין לנו ברירה אלא לעשות כל מה שתלוי בנו כדי שההשקעות גם במזרח-ירושלים, ותוכניות אסטרטגיות גם למזרח-ירושלים, ייקחו את האוכלוסייה הערבית של מזרח-ירושלים, שרוצה להיות חלק ממדינת ישראל, ברובה הגדול, להיות באמת חלק אינטגרלי ממדינת ישראל, גם בתשתיות, גם במערכת החינוך, גם בחוק וסדר, בכל ההיבטים. יש כאן אתגר גדול לכולנו, ולאחר שנצליח, כפי שאמרתי, אני מקווה מחר להעביר בממשלה את ההחלטות לפיתוח האסטרטגי של ירושלים, אין לי ספק שמזרח-ירושלים תצטרך לעמוד בראש שמחתנו,

וזה המענה האמיתי, רב-השנים, לטווח הארוך, לאותן בעיות ביטחון שיש במזרח-ירושלים, שעליהן דיברנו כאן.

יש כאן נושא חשוב ביותר, שגם סביבו, כמו סביב הנושאים הקודמים שהזכרתי, אני חושב שכמעט כל הבית הזה יוכל להתאחד ולפעול יחד, ולשים בצד את המחלוקת הפוליטית. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת זאב אלקין, השר לענייני ירושלים. אני מודה לכל הדוברים, אני מודה לראש עיריית ירושלים ולכל האורחים הנכבדים ביציע, לחיילים ולתלמידים, כל אלה שכיבדו אותנו בנוכחות בישיבה המיוחדת לכבוד יום אחדות ירושלים, יום איחוד ירושלים. אנחנו חוזרים לחקיקה, הצעות חוק לקריאה טרומית. הצעת חוק בתי-המשפט (תיקון, בוררות חובה בתובענה כספית), התשע"ו 2016, מאת חברת הכנסת נורית קורן וקבוצת חברי הכנסת.

הכנסת קורן תעלה ותנמק את ההצעה. לאחר מכן שרת המשפטים חברת הכנסת איילת שקד תשיב או תמסור לנו את עמדת הממשלה.

אדוני יושב-ראש הכנסת, השר צחי הנגבי, השר לירושלים אלקין והשרה סופה לנדבר, חברי חברי הכנסת, הצעת החוק הזאת הוגשה בעבר על-ידי השר יריב לוין, ושמחתי להעלות אותה לסדר-היום בשנית. חברי חברי הכנסת, מטרת החוק היא ליישם מודל חדש, של הליך בוררות חובה. המודל החדש ייעל ויקצר את משך הדיונים בתובענות העוסקות בפיצויים עקב נזק שנגרם לנכס מליקויי בנייה, או בתובענות לפיצויים על נזק שנגרם לרכוש עקב תאונות דרכים.

מערכת בתי-המשפט לא מתייעלת בצורה מספקת ואינה עומדת בעומס. ממחקר של המרכז לניהול ומדיניות ציבורית עולה כי ישראל ממוקמת במקום השני לעניין דירוג העומס השיפוטי. יתרה מכך, מדינת ישראל נמצאת במקום הראשון גם ביחס בין מספר התיקים המתנהלים לבין גודל האוכלוסייה וגם ביחס בין מספר התושבים למספר השופטים המכהנים בבית-המשפט. על-פי המודל החדש שאני מציעה, תובענות שעניינן פיצויים בשל נזק שנגרם עקב ליקויי בנייה או נזק שנגרם לרכוש עקב תאונת דרכים, תובענות שבהן על-פי רוב השאלה העיקרית ואולי היחידה היא גובה הפיצויים, במקרים אלו הבירור יתנהל מול בורר, תעשי הפסקה. שכן בדרך כלל הליך הבוררות הוא מהיר, אינו יקר, והדיון בו על-פי רוב נעים יותר לכל הצדדים מדיון המתקיים בבית-המשפט. אני מאמינה שהחוק גם יביא לשינוי בדפוס ההתנהגות של הצדדים לסכסוך, ואף ימנע פעמים רבות את הצורך בהליך דיוני בבית-משפט. המצב הקיים היום לעתים גורם לצדדים להימנע מלהסדיר את המחלוקות ביניהם, בידיעה שתהליך הדיון יהיה ארוך ומייגע, ונוסף על כך, תמיד יודעים כיצד נכנסים לבית-המשפט, אך לא איך יוצאים ממנו. החוק ישנה את כללי המשחק וישפיע לטובה על התנהלות הציבור כולו, ישפר את מוסר התשלומים, ימנע עינויי דין מיותרים ויחסוך ריביות חוב אשר יכולות להתגלגל בקלות לחדלות פירעון של מתדיין בבית-משפט, ומשם, רבותי, קצרה הדרך אל ההוצאה לפועל. בהקשר זה אני רוצה לספר לכם שיש בישראל יותר ממיליון איש,

יותר ממיליון איש, החייבים בהוצאה לפועל. אני לא צריכה לספר לכם כמה עוול נגרם למשפחות במקרים שבהם הופכים להיות חייבים בהוצאה לפועל: חשבונות בנק מוגבלים, הם אינם יכולים לנהל חיים תקינים, ויש להם מעל ראשם מעקלים. נוסף על כך, אפשר לעקל להם כל רכוש שנמצא בבית, ולעתים אף ביתם נמכר על-ידי ההוצאה לפועל. אני רוצה לציין שעל שולחנכם, חברי הכנסת, ועל שולחני, נערמות פניות רבות בעניין ההוצאה לפועל, ולא תמיד אנחנו מסוגלים לסייע. הצעת החוק שלי בעניין הבוררות היא win-win, לשני הצדדים. כולם נהנים בחוק הזה, והוא יסייע גם למערכת המשפט וגם לאזרחים כולם. על כן אני מבקשת, הצביעו בעד הצעת החוק.

למה הם מתנגדים? תודה רבה, גברתי. שרת המשפטים, בבקשה. תשובת הממשלה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, במסגרת הצעת החוק של חברתי חברת הכנסת נורית קורן מוצע לקבוע כי תובענות לפיצויים בשל נזק שנגרם לנכס עקב ליקויי בנייה ותובענות לפיצויים בשל נזק שנגרם לרכוש עקב תאונות דרכים, המוגשות לבתי-המשפט, יופנו להליך של בוררות חובה במקום דיון בעניינן בבתי-משפט. ההצעה נועדה לשרת תכלית ראויה, של הקטנת העומס המוטל על בתי-המשפט ומתן שירות מהיר יותר לציבור המתדיינים בתביעות מסוג זה. עם זאת, הצעה זו מעוררת כמה קשיים:

היא פוגעת בזכותו של בעל דין לפנות לבית-המשפט ולקבל לראשונה סעד מרשות שיפוטית,

היא מאפשרת העברה של סמכות שיפוטית ממערכת המשפט לגורמים פרטיים, שלא חלות עליהם המגבלות החלות על שופטים בישראל, והתמריץ הכלכלי יעמוד בבסיס עבודתם.

ההצעה פוגעת בעקרון פומביות הדיון, שהוא אחת הערובות המרכזיות לתקינות ההליך המשפטי ולשמירת אמון הציבור ברשות השופטת. משרד המשפטים מצוי בהליכי גיבוש של הצעת חוק בתי-המשפט (תיקון, בוררות חובה). מטרת ההצעה דומה למטרתה של הצעה זו, והיא נועדה לחול על הליכים המתנהלים בבתי-משפט השלום, כפוף לשיקול דעת שיפוטי של נשיא בית-משפט שלום ולחריגים שנקבעו במפורש. הצעת החוק הממשלתית כוללת איזונים רבים, אשר יש בהם כדי לצמצם את הפגיעות האמורות ולהביא לכך שיתקיימו תנאי המידתיות.

למשל, נקבעו מנגנוני פיקוח ובקרה על דרך הפעלת הסמכויות בידי הבוררים, מתן שיקול דעת שיפוטי לנשיא בית-משפט שלום בעת הפניית תובענה לבוררות חובה, החלת ביקורת שיפוטית רחבה על פסק הבורר, הבטחת כללים בדבר מניעת ניגוד עניינים והחלת הסדר של ייחוד עיסוק על הבורר, רבותי בצד שמאל, אני מבקש. חבר הכנסת מקלב, אנא מכם שם. תשלום שכר הבורר על-ידי המדינה ועוד. כל האיזונים שנכללו בהצעה הממשלתית אינם קיימים בהצעה זו. אשר לתחולת ההצעה על תובענות לפיצויים בשל ליקויי בנייה, הרי בניגוד לתביעות שעניינן פיצויים בשל נזק שנגרם לרכוש עקב תאונת דרכים, מה שנקרא "תביעות פח" תיקים אלה מעוררים קשיים ייחודיים ומורכבות ראייתית ומשפטית שאינה קיימת, על דרך הכלל, בתביעות פח. על כן, הממשלה מבקשת שהכנסת תתמוך בהצעת חוק זו, כפוף לכך שתמתין להצעת חוק ממשלתית בנושא ותוכפף להסדרים שנכללו בה, וכפוף לכך שתחול רק על תביעות לפיצויים בשל נזק שנגרם לרכוש עקב תאונות דרכים. כמו כן, הממשלה קבעה כי המשך הליך החקיקה יהיה כפוף להסכמה של משרד המשפטים ושל משרד האוצר. חברת הכנסת נורית קורן. קואליציה, השתכנענו, השתכנענו. חברת הכנסת נורית קורן מקבלת. את מקבלת? את מסכימה? כל הסייגים,

בסדר? מסכימה. אוקיי, אנחנו עוברים להצבעה. רגע, רגע, עליזה, אני יכולה לרדת? למה מאפשרים דבר כזה?

אז כמה מילים, תישארי עוד כמה דקות,

פשוט המחנה הציוני נגד, אז אני רוצה רגע לברר למה הם נגד. אתם נגד? אתם בעד? נורית, הם בעד. המחנה הציוני נגד. חלק וחלק? יש עתיד בעד. גברתי.

אז לאור העובדה שחברת הכנסת נורית קורן מקבלת,

גברתי השרה, לאור העובדה שחברת הכנסת נורית קורן מקבלת את התנאים, וההצעה תחכה להצעה הממשלתית ולא תקודם כהצעת חוק פרטית, ולאור ההסכמה עם משרד האוצר ומשרד המשפטים, אנחנו תומכים בהצעת החוק.

אני מבקש מכולם לשבת, אנחנו מצביעים. אנא מכולם, לשבת. עליזה, במקרה הזה גם את יכולה לשבת.

מי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק בתי-המשפט (תיקון,

לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. 40 בעד, 18 נגד. ההצעה

אנחנו עוברים להצעת חוק מימון מפלגות (תיקון, הגדרת גוף פעיל בבחירות). אני מבקש מחבר הכנסת יואב קיש להציג את הצעת החוק. בבקשה. תשובה והצבעה. כן כן, יש תשובה והצבעה. למה הוא מציג, רגע, סליחה, סליחה, סליחה. אתה כבר הצגת. סליחה.

אכן. אנחנו ניגשים, כבוד היושב-ראש, אני מתנגד, אחרי ההצבעה. אתה מתנגד אחרי ההצבעה. אחרי ההצבעה, עיסאווי. אחרי ההצבעה, אחרי התשובה, לא אחרי ההצבעה, היות שפנה חבר הכנסת עיסאווי פריג' ראשון, אנחנו נסתפק בעיסאווי פריג', ובכל זאת, מזכירת הכנסת, מזכירת הכנסת, אני מבקש, לא לא לא, אתה תעלה אחרי ההצבעה, אני עומד על שלי. עכשיו יעלה, לא, אחרי תשובת הממשלה.

אחרי תשובת הממשלה, בבקשה. מי נציג הממשלה שעונה על הצעתו של יואב קיש? אדוני היושב-ראש,

אדוני חבר הכנסת השר יריב לוין. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש,

כבוד השרים, חברות וחברי הכנסת, הצעת החוק המונחת בפנינו, אדוני היושב-ראש, היא לא תולדה של איזו מחשבה תיאורטית, סליחה,

בכל מקרה אני מבקש שקט. מי שרוצה לדבר שייגש לצדי האולם. חבר הכנסת מיקי זוהר, השר צחי הנגבי, בבקשה. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, הצעת החוק שמונחת בפנינו היא לא תולדה של איזו מחשבה תיאורטית, אלא היא תולדה של אירוע חמור מאוד שהתרחש במערכת הבחירות האחרונה, כאשר חוקי מימון המפלגות בעצם נעקפו באמצעות מהלך שהיה חוקי אומנם, אבל פגע פגיעה אנושה סליחה,

אני מבקש ממך להפסיק. אני חוזר על בקשתי: כל מי שרוצה לדבר, שיצא מהאולם. אי-אפשר, לא שומעים מכאן את השר. מהלך שהיה לכאורה חוקי, אבל פגע פגיעה אנושה וקשה בשוויוניות הבחירות, ובעצם הביא למצב שהבחירות התקיימו בתנאים בלתי שוויוניים, כאשר יש מפלגות שנהנות הלכה למעשה, בפועל, גם אם בדרך עקיפה, ממימון עודף שמקורו הרבה פעמים היה בכסף זר, בלתי מפוקח ובלתי מוגבל. הדבר זה הוא דבר שאי-אפשר להשלים אתו, הוא דבר שמחייב תיקון, הוא מחייב תיקון כדי להבטיח עיקרון שנדמה לי שאף אחד בבית הזה לא יכול לחלוק עליו, של שוויוניות בהליכי הבחירות. אני חושב שהוא משרת את כולנו, משום שאם בפעם הקודמת לכם היה יתרון כזה, מי יודע בפעם הבאה למי עלול להיות יתרון דומה, איזה יתרון? ולכן, ולכן, הוביל חברי חבר הכנסת יואב קיש את הצעת החוק שהוא פירט והציג כאן בעת שההצעה הוצגה, שנותנת באמת את כל אותם איזונים ובלמים שיאפשרו מצד אחד פעילות לגיטימית, אזרחית, כפי שהיא קיימת במהלך מערכת בחירות, ובכלל, ומצד שני ימנעו מציאות שבה הבחירות מתנהלות בתנאים בלתי שוויוניים, בלתי הוגנים, ותוך ניצול של כספים שמועברים ללא בקרה וללא שום פיקוח. אגב, גם ללא שום שקיפות. אני מבקש להביא לידיעת הכנסת שוועדת השרים לענייני חקיקה תמכה בהצעת החוק הזאת, אבל נקבע בסיכום בין סיעות הקואליציה שהצעת החוק תועבר לאחר הקריאה הטרומית, תידון שוב בפורום ראשי מפלגות הקואליציה כדי לגבש נוסח מוסכם, לפחות על דעת הקואליציה, של החוק, ורק לאחר שהדבר הזה יקרה, הצעת החוק תועבר גם לוועדה מתאימה בכנסת להמשך הטיפול בה. לפחות מבחינת סיעות הקואליציה, כולן רואות עצמן מחויבות להסדרה הזאת, ואני מאוד מקווה שהכנסת תתמוך בהצעת החוק הזאת ברוב גדול, שנשכיל להגיע באמת לנוסח שיזכה להסכמה רחבה, נוכל להשלים את הליך החקיקה החשוב הזה ללא דחוי ונבטיח שהבחירות גם לכנסת הבאה וגם לזו שאחריה תתקיימנה באופן שוויוני, באופן שקוף, באופן הגון, כפי שמתחייב במדינה דמוקרטית.

תודה רבה, אדוני. אם כן, חבר הכנסת עיסאווי פריג', שלוש דקות.

ולאחר מכן, אם יואב קיש, חבר הכנסת, ירצה להגיב גם לך יש.

שמעתי את כבוד השר יריב לוין,

עקרון השוויון, משתמשים בו כאן, איך אני אגיד את זה, עושים צחוק מעקרון השוויון, למה אתה מחייך,

תראו את התהליך שאנחנו עומדים בפניו, אותו תהליך, V15. פוחדים. פחדנים. להשתיק בחוק את העמותות, את כל מי שמסוגל לפתוח את הפה. פחדנים.

חבר הכנסת חזן,

יש לו שלוש דקות להגיב. חוק השעיה, פחדנים, תראה איזה מודל מתפתח כאן, אתה יודע שגם השמאל, מודל סתימת הפיות מראה עד כמה אתם חלשים, במקום להבליט שראש הממשלה ואתם, תבליטו את האיכויות שלכם: למה אתם קוסמים, למה אתם טובים להיות בשלטון, אתם כל הזמן בשלטון, ומתים מפחד.

מאתרים ומנסים לסתום פיות בכל מיני שיטות. אין לכם גבול. אין לכם גבול. אתה סותר את עצמך, משתי קצוות, מצד אחד מדבר על עקרון השוויון, שעקרון השוויון, בתוכו חופש הביטוי וסתימת הפיות זה שני דברים שונים, ומצד שני אתה דורך על כל מי שמעז לחשוב. אתה רוצה שוויון, אדלסון הוא מחוץ לקטגוריה הזאת, ה-V15, וחופש הביטוי והדעה האחרת באה מהתיקון שלכם,

לכם מותר. לכם מותר. אדלסון ושות', עיתונות, להגיד את הכול. השיטה הזאת מראה עד כמה אתם ריקים מתוכן. אתם טובים בלייצר עוד ועדות, אתם טובים בלרמות את הציבור, אתם טובים בלהביא שקר על שקר על שקר, ולהגיד לציבור: זו דרכנו. זה לא יקנה, כמו שלא קנה אונס לאומני, לא יקנה את מסכת השקרים שלכם. זה המצב. ותפסיקו להשתמש בביטויים שהם לא מבית-הספר שלכם, עקרון השוויון זה לא אתם, אתם אנטי-עיקרון, אתם אנטי-שוויון, אתם בעד סתימת פיות, ואתם עושים את זה בכל הפלפול של המילים שלכם, אתה לא מפסיק לדבר,

זה רק יכרסם אתכם, אתה לא מפסיק לדבר בינתיים. אחד, ועוד אבן ועוד אבן ועוד אבן. כמו שאתם עושים בשיטה של ראש הממשלה, עם כל היציאות שלו, שעכשיו אנחנו רואים את זה ב"אונס הלאומני"; איפה שיש ערבי, לאומני, להוציא אותם. אז, די עם הצחוק הזה, אתם מנטרלים את הכנסת מכוחה.

עקרון הפרדת הרשויות, שזה הבסיס לכל דמוקרטיה,

תודה רבה, אדוני.

יש גבול לתעלולים ולשקרים שלכם.

אדוני היושב-ראש, נגמר הזמן.

חבר הכנסת חזן, סיימנו. זהו. אם כן, עוברים להצבעה. הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון, הגדרת גוף פעיל בבחירות), התשע"ו 2016, מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון,

התשע"ו 2016, לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה.

43 בעד, 31 מתנגדים, אין נמנעים. חברת הכנסת רויטל סויד, נגד.

לטענתה הלוח לא עבד.

להוסיף לפרוטוקול, נגד, את חבר הכנסת יצחק הרצוג.

אם כך, אנחנו עוברים, סליחה. סליחה. ועדת הכנסת. כן כן, אמרתי: לוועדת, ועדת החוקה.

חוקה ומשפט.

ועדת הכנסת תחליט. תודה רבה. אנחנו עוברים, ברשותכם, להצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון, זכאות בני משפחה), של חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. בבקשה, גברתי. אני מברך את כיתה י' מאולפנת "נווה חנה", ואת המדריכה יעל רפאלי, ואת שאר האורחים כאן, התלמידים. ברוכים הבאים לכנסת. כבוד היושב-ראש, הזכות היא שלי להעלות את הצעת החוק הזאת בשמי ובשם חברי חברי הכנסת דב חנין, באסל גטאס, מירב בן ארי, זהבה גלאון, ג'מאל זחאלקה, עבדאללה אבו מערוף, חנין זועבי ויוסף ג'בארין. הצעת החוק מתייחסת לחוק זכויות נפגעי עבירה, לסעיף הקשור לתיקון. אנחנו רוצים לתקן את הזכאות של בני המשפחה. לפני שאני מביאה בפניכם את ההצעה, ואיך אנחנו מציעים לתקן, כדאי להזכיר לעצמנו שמשנת 2011 עד 2016, עד היום הזה, נרצחו במדינת ישראל 109 נשים בשל היותן נשים, נרצחו על רקע מגדרי, 57 נשים נרצחו על-ידי בן-זוגן. אדוני היושב-ראש, זה לא, אני מבקש שקט. גם כשמוסרים נתונים כאלה טרגיים אתם ממשיכים? אנא מכם, רוצים לדבר, צאו החוצה. בצד ימין, אחמד טיבי, בבקשה, אדוני. חבר הכנסת טיבי, אני מבקש שקט. בבקשה. חשבתי שכאשר אני אדבר ואתן את הנתונים על רצח נשים, על 109 נשים שכבר נרצחו במדינה הזאת מ-2011 ועד היום, תהיה דממה באולם הזה. אחרי הכול, נשים נרצחות, ורק בשבוע שעבר נרצחה אישה, והכתובת הייתה על הקיר. כולם, כולל היא, ידעו שהיא בסכנה גבוהה, והיא בכל זאת נרצחה. מ-109 הנשים שנרצחו, 57 נשים נרצחו על-ידי בני-זוגן, 14 נשים נרצחו על-ידי קרוב משפחה אחר, 13, על-ידי גרוש, בן-זוג לשעבר, תשע על-ידי אחים, ושבע, על-ידי בנים, כלומר הבן של האישה רצח אותה, רצח את אימא שלו. אלה נתונים מזעזעים. 100 נשים מ-109 נרצחו על-ידי בני-משפחה או מי שהיה פעם בן-משפחה,

המצב הזה יוצר קונפליקט מסוים בחוק. לפי החוק במדינת ישראל, יש לנפגעי עבירה זכות להיות מעורבים בהליך הפלילי שתובע את מי שפגע בהם, יש להם זכות לקבל מידע איפה עומדת החקירה, יש להם זכות לדעת איזה סעיפים נכתבים בכתב-האישום, ויש להם זכות לערער על עסקאות הטיעון שנעשות במקרים כאלה. אבל במקרה שנפגע העבירה הוא אישה שנרצחה, שלא יכולה לתבוע את זכותה לעקוב אחרי הענישה של מי שפגע בה, כי היא נמצאת כבר מתחת לאדמה, כי היא נמצאת עמוק-עמוק בתוך האדמה, מועברת הזכות הזאת לבן משפחה שיכול לייצג אותה בתהליך הזה, בן או בת משפחה. במקרים הספציפיים, ואני יודעת, בהרבה מהעבירות הקורבנות בעצמם תובעים את זה, והרבה פעמים אני עשיתי את זה בתפקיד הקודם שלי, ליוויתי קורבנות עבירות כאלה כדי לתבוע את זכותן. במקרים של רצח נשים, מה שקורה זה שהרבה פעמים, כאשר 100 מ-109 זה בן-משפחה, מי שעשה את העבירה, המשפחה עומדת במצב כזה שהיא צריכה להכריע עד כמה היא נלחמת למען ענישה מרבית של מי שרצח את הבת שלהם, כי הוא גם כן הבן שלהם, בהרבה מקרים, או הבן, או האבא. יש מקרים, כמו המקרה, לצערנו הרב, של השבוע שעבר, שבן-הזוג הוא זה שרצח את האישה, או במקרים אחרים, כאשר הילדים נשארים בלי אימא, כי קברו אותה, כי היא נרצחה על-ידי האבא, והם גם צריכים להישאר בלי אבא, כי הוא נכנס לכלא, והם נקרעים בין לתבוע עונש מרבי, ולחיות כל החיים שלהם בלי ההורים, או לנסות, אולי, להקל. והיו מקרים, ראינו מקרים שהילדים פנו לבתי-המשפט וביקשו להתחשב בעצם העובדה שהם הפכו להיות יתומים, ראינו מקרים של אימהות שפנו לבתי-משפט, להקל בעונש או של הבן שלהן או של בן-הזוג שלהן, אפילו שהוא רצח את הבנות שלהן. כלומר, המשפחות נקרעות במקרה הזה. נכון שהחוק אומר שבמקרה שבן המשפחה שעוברת אליו הזכות להגן על זכות נפגעת העבירה, או הנרצחת, במקרה הזה, חשוד בסיוע, או חשוד בעבירה עצמה, הוא לא יקבל את הזכות.

כפי שאמרתי, זה לא תלוי רק במי שעבר את העבירה, בהרבה מקרים, ובמקרים של אלימות מתמשכת, יכול להיות שלא תובעים את שאר המשפחה על סיוע ברצח, אבל כל המשפחה ידעה. ברוב המקרים גם המשפחה וגם המשפחה המורחבת יודעת שקיימת אלימות שם. נכון שהם לא סייעו באופן ישיר ברצח עצמו, אבל אני חושבת שמי שידע ושתק, אין לו גם זכות לקבל מונופול על זכויות האישה עצמה, ולספסר בזה כדי להקל בעונש של הרוצח לאחר מכן.

הצעת התיקון היא שהזכויות האלה יועברו לארגוני נשים, ואפשר לפתח קריטריונים, איזה ארגוני נשים יכולים לקבל על עצמם את הזכות הזאת, להגן על הנשים. תופעת רצח נשים היא לא תופעה של המשפחה, היא לא עניין משפחתי פנימי, הרצח של כלל הנשים הוא עניין חברתי שלם, והוא אמור להיות אחריות של כולם. הנציגים יכולים להיות ארגוני הנשים שנאבקים נגד אלימות נגד נשים ונגד רצח נשים. הרבה פעמים הארגונים האלה ייאבקו למען זכויות הנפגעת יותר טוב מבני המשפחה שלה, שהחוק נותן להם את הזכות. אפשר לפתח קריטריונים, להגיד: אם האישה הייתה מטופלת ומלווה על-ידי ארגון נשים שעזר לה בתקופת החיים שלה, שטיפל בה, שהגן עליה, בעיני יש לארגון הזה זכות להגן על זכויותיה לאחר מותה יותר מלמשפחה ששתקה ועזרה לרוצח. אפשר גם להגיד שארגונים שיש להם ניסיון גדול, מוכח, או שמוכרים על-ידי המדינה, שהם נאבקים למען זכויות נשים ונגד רצח נשים, שהם יקבלו את הזכות הזאת. אני רק אזכיר: היה מקרה של הרצח של תסנים אבו קוידר, שאבא שלה, התברר בסוף, רצח אותה. בשלב מסוים הוסב כתב-האישום מרצח להריגה, והוא קיבל עונש קל, ואף אחד לא קם לזעוק את זעקתה של תסנים אבו קוידר, לא המשפחה שלה ולא מי שלפי החוק הקיים היום יכולים להגן על הזכות שלה. אנחנו מבקשים לעשות את התיקון הזה כדי שהמדינה באמת תגיד: רצח נשים זה לא עניין משפחתי פנימי, וזכויות של נשים שנרצחות הן האחריות של כולנו, אחריות של המדינה, אחריות של ארגוני הנשים ואחריות כל מי שנאבק להגן על נשים.

תודה רבה, גברתי. שרת המשפטים, תשובת הממשלה.

עאידה, את רוצה לדחות את זה בשבועיים ונשב? אם זה כולל דו-שיח על החוק, כן. לי אין בעיה, אם את רוצה. אני מאוד רוצה.

היא רוצה לשבת אתי על החוק. לדחות את התשובה ואת ההצבעה בשבועיים. לי אין בעיה. אני מוכנה. בסדר, אני אעשה את זה. חברת הכנסת עאידה תומא, את מסכימה? יושב-ראש הקואליציה מסכים? השרה מסכימה?

כך, תשובה והצבעה ייקבעו במועד אחר על-ידי מזכירות הכנסת.

אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה. גם בהצעת החוק הזאת תשובה והצבעה במועד אחר. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס למענק כספי בשל הישג בתחרות ספורט), התשע"ה 2015. אני מזמין את חבר הכנסת יואל רזבוזוב. בבקשה, אדוני, יוזם הצעת החוק. כבוד היושב-ראש, תודה רבה, חברי חברי הכנסת, בעוד 65 ימים תיפתח אולימפיאדת ריו, ובה תשתתף גם המשלחת האולימפית הישראלית. בימים שבהם מדינת ישראל מתמודדת עם תנועת החרם ונלחמת בדה-לגיטימציה שמנסים לעשות לנו, הספורטאים שלנו יניפו ויישאו על בגדיהם בגאווה את דגל ישראל מול כל העולם. אנחנו נרצה בהצלחתם, נעודד ונקווה לזכייה שלהם במדליה.

ראש הממשלה יתקשר לברך, יארגנו טקס הוקרה בבית הנשיא, ושרי הממשלה בני-המזל ימצאו את הדרך לצלם לעצמם איזה סלפי בשביל להעלות אותו לפייסבוק. הכבוד וההערכה שהספורטאים הישראלים יביאו למדינת ישראל כשהדגל שלנו יתנופף וההמנון הלאומי יתנגן לפני המשלחות כולן, הם עצומים. הרגע הזה יהיה גם התשובה הטובה ביותר לכל שונאי ישראל ולכל המדינות שהיו רוצות להיפטר מאתנו. אין ספק שבזמנים שבהם תפקיד שר החוץ ממתין כקלף מיקוח פוליטי, ההצלחה הספורטיבית במשחקים האולימפיים, אשר משודרים ללא הפסקה באמצעי התקשורת ומגיעים לעיניהם של מיליונים, היא ההישג הדיפלומטי המשמעותי ביותר שמדינת ישראל כולה יכולה לבקש לעצמה. אתם ודאי שמתם לב שאצלנו במדינה לא מרבים לדבר על ענפי הספורט האולימפיים. רק כשהאולימפיאדה מתקרבת, אחת לארבע שנים, פתאום כולם נזכרים בספורטאים האולימפיים שלנו, שעובדים קשה בשביל לייצג את המדינה ובשביל הזכות והכבוד, זה מה שהם מבקשים.

אנחנו משקיעים מעט מאוד בספורטאים המצטיינים שלנו. ביחס לתקציב המדינה, מדובר בסכומים זעומים, ובכל זאת, כנגד כל הסיכויים, הספורטאים שלנו מגיעים לעתים להישגים ולהצלחות גדולות. הישגים אלו נותנים את הרושם שמדינת ישראל היא מדינה שיש בה תרבות ספורט. זו הסיבה שהחליטו במשרד הספורט ובוועד האולימפי הישראלי לתת מענק כספי על הישגים גדולים בספורט. אל תתבלבלו, אף אחד לא נהיה עשיר מהכסף הזה, לרוב, הכסף הזה מצליח לכסות את ההוצאה שהספורטאים ומשפחותיהם השקיעו במשך כל השנים עד שהגיעו להצלחה. הספורטאים בישראל חיים ממלגות חודשיות ומעבודות צדדיות שגורעות מאיכות האימונים שלהם, כך שהעול הכלכלי מונח כל הזמן על כתפיהם. הם מתמודדים עם יריבים ממדינות שבהן רואים בספורט ערך, שם כבר הבינו מזמן שההצלחה הספורטיבית היא ההצלחה של המדינה כולה. אלא שבישראל, כמו בישראל, אף שרבים מהספורטאים נאבקים על המימון, כאשר הם זוכים במענק הם נאלצים לשלם עבורו מס. ברוב המקרים חצי מהמענק בכלל לא מגיע לידי הספורטאי או הספורטאית. לכן יש צורך בהצעת החוק שאני מביא בפניכם היום. לפי הצעת החוק הזאת, יש לבטל את המסים המוטלים על המענקים הכספיים שלהם זוכים הספורטאים הישראלים בתחרויות הספורט הבין-לאומיות, לרבות אליפויות אירופה, אליפויות העולם וכמובן המשחקים האולימפיים. אם אנחנו רוצים לקדם את הספורט הישראלי, ואם אנחנו רואים בו אינטרס לאומי, עלינו לתגמל את הספורטאים המצטיינים שלנו. מתן המענק לספורטאי או לספורטאית שמגיעים להישג, זו הדרך של המדינה להודות להם ולתת להם תמריץ כלכלי, כדי שימשיכו להשקיע בספורט. קידום הספורטאים הישראלים שהתמיכה בהם אינה מספקת זה דבר שאי-אפשר להקל בו ראש. כאשר המדינה גובה מס על מענקים אלו, היא בעצם נותנת לספורטאי את מה שמגיע לו ולוקחת ממנו בחזרה. הסכומים שמגיעים למדינה מסוג זה של מס הם שוליים במונחי התקציב, אבל עבור הספורטאים מדובר בשיפור משמעותי במצב הכלכלי. חשוב להבין שרק בודדים זוכים למענק, ושבסך הכול מדובר בכמה עשרות-אלפי שקלים.

בשל הערך המוסף הגדול שיש למדינה מההישגים בספורט, אני מציע לשנות את מדיניות המיסוי לגבי המענקים הכספיים לזוכים בתחרויות ספורט ולהעניק פטור ממס על המענקים האלה לספורטאים הישראלים שזכו באותן תחרויות. הצעת החוק הזאת נתמכת על-ידי כל אנשי הספורט בישראל. הם מבינים את המצוקה של הספורטאים ויודעים שכל שינוי או הטבה שהם יקבלו הם מבורכים. לכן אני שב ומבקש: הראו לעולם שגם מדינת ישראל היא מדינת ספורט, הראו לעולם שבאמת אי-אפשר עלינו, והראו למשלחת הישראלית לאולימפיאדה שאנחנו, חברי כנסת ישראל, עומדים מאחוריהם,

והכי חשוב, תומכים בהם באמת. בשלב הזה אני מבקש לדחות את ההצבעה על החוק למועד מאוחר יותר, משום שחברי חבר הכנסת עודד פורר וחברי מפלגתו ישראל ביתנו מעוניינים לקדם הצעת חוק זהה עוד בכנס הקיץ הנוכחי, ולעשות אתי צעד נוסף לשיפור, לתרבות הספורט שהיינו רוצים שתהיה בישראל.

אם כן, תשובה והצבעה במועד אחר. אנחנו עוברים להצעת חוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין (רישום) (עבירה על סידור נישואין וגירושין), של חברת הכנסת עליזה לביא. בבקשה, גברתי. יענה בשם הממשלה השר לשירותי דת. בבקשה, עליזה. לא

את תעלי להציג את הצעת החוק. בבקשה.

אז מישהו יענה במקומו, אל תדאגי.

אדוני היושב-ראש, חברותי, חברי, חברי הכנסת, אני רוצה להציג היום תיקון. ביקשתי בחוק הזה תיקון למצב אבסורדי שהשתרר כאן במדינת ישראל, שמעטים מכירים אותו ומכירים בו. לראשונה בישראל, סוגיה שהיא סוגיה דתית, כפופה לסנקציה פלילית. לראשונה בישראל, חקיקה דתית באה בנשימה אחת עם עונש מאסר. אז במה מדובר בעצם? בכנסת הקודמת חוקק חוק מבורך, חוק פתיחת אזורי רישום לנישואים, שנותן לכל אזרח בעצם את האפשרות לבחור באיזו מועצה דתית הוא או היא יכולים להירשם לנישואים. אבל באותה חבילה של סעיפים קטנים נכנס סעיף, מבלי משים, או עם תשומת לב רבה של מי שרצה להכניס את זה, אבל סעיף שערורייתי. ובפעם הראשונה, בחוק הזה, של פתיחת אזורי רישום, נכנס סעיף, סעיף 7 לפקודה, שמטיל עונש מאסר על אזרחים נורמטיביים לחלוטין, שכל החטא שלהם מסתכם בכך שלא דיווחו לרבנות כי הם התחתנו או התגרשו. כלומר, למעשה, כל מי שמחתן באופן פרטי זוג, הוא והזוג צפויים לעונש מאסר עד שנתיים. גם רבנים אורתודוקסים שמחתנים באופן פרטי צפויים לשנתיים עונש מאסר. מצאתי את עצמי בשבועות האחרונים, ספירת העומר, בדרך כלל בספירת העומר לא הייתי בחתונות, מצאתי את עצמי מוזמנת לכמה חתונות גם בספירת העומר. יש היום יותר ויותר צעירים שבוחלים בביורוקרטיה הדתית ומבקשים להתחתן, אם זה בחתונה פרטית, או אם זה בחתונה על-ידי רב אורתודוקסי שלא דרך הרבנות הראשית. ומה שקורה היום זה שכולם צפויים לעונש מאסר עד שנתיים, גם המחתן וגם המתחתנים. אני רוצה להזכיר לכם שבכנסת

כשעלינו על זה תוך כדי שנפלה הבושה והפשלה הזאת בחוק של פתיחת אזורי רישום, העליתי את החוק הזה, הוא עבר בקריאה טרומית ואושר בקריאה טרומית ממש לפני פיזור הכנסת התשע-עשרה. ביקשתי להעלות את זה, והעליתי את זה מייד בראשית הכנסת העשרים. ואז בוועדת שרים ביקשו שנגיע להבנות, ואני מנסה להגיע להבנות, אבל לצערי הרב אין הבנות. ואומרים לי: אז מה את מציעה? אמרתי: אוקיי, בואו נעשה איזושהי חלופה של קנס כספי, כמקובל, למה עונש מאסר? ממתי במדינת ישראל יש עונשי מאסר על נושאים דתיים? מה השלב הבא, שמי שלא יעשה ברית מילה גם יישלח לכלא, גם יהיה צפוי לעונש מאסר?

רק בשביל הפרופורציה, חברותי וחברי המחוקקים כאן, בכנסת ישראל, עונש המאסר הקבוע, בחוק העונשין הוא קבוע בדרך כלל על מעשים כמו אי-מניעה של פשע, מעשה מגונה תוך ניצול מרות, מעשה מגונה בחסר ישע, הפקרת קטין על-ידי ההורה שלו,

גם כאן יש פרופורציה והבנה כלפי הנעשה, שנתיים עונש מאסר? ואני רוצה להזכיר לכולנו: זה לא נושא שהוא דתי או הלכתי, הרבה זוגות יהודים מקיימים חתונה כדת משה וישראל, ומבקשים לעשות את זה ועושים את זה, חלק גדול בגלל אי-נחת ואי-נוחות מול הביורוקרטיה הדתית, שהלכה ונהייתה קשה יותר ומורכבת יותר, אבל בטח ובטח, סנקציה פלילית לא תפתור, לא תיתן את המענה. במקום לעשות איזשהו בדק בית ולהבין את הדור המשתנה, ואת המצוקה, ואת הביורוקרטיה שהסתאבה ואת חוסר השירות לזוגות צעירים, אם זה במקומות רבים ששעות קבלה לא מפורסמות, ואם הן מפורסמות אז לא מאיישים, והרבה מאוד כועסים, ולא מקשיבים להם, ויש נתק מאוד מאוד גדול בשפה התרבותית בין מי שמאייש את התפקידים בביורוקרטיה הדתית לבין הדור הצעיר. וחבר'ה מבקשים לבוא ולהתחתן,

התשובה היא עונש מאסר, עונש מאסר עד שנתיים? זה הרי לא יעלה על הדעת. איך אפשר בכלל שחוק כזה יהיה קיים בספר החוקים של מדינת ישראל? ובאותה נימה, התרגלנו כבר שביורוקרטיה דתית שולטת לנו בחיים, אבל לא יכול להיות שזה באמת יהיה סוג של מונופול שיהיה דורסני כזה. אי-אפשר שמי שלא ממלא הוראות של ביורוקרטיה דתית ייכנס, מאחורי סורג ובריח. ואני רוצה להזכיר לנו שיו"ר ועדת החוקה הקודם, דודו רותם, זיכרונו לברכה, התנגד כבר אז להכנסה של נורמות פליליות לחוק האזרחי, ולא לחינם הוא התנגד להכנסה הזאת. ואני מבקשת, מבקשת את ההקשבה שלכם, וגם את ההצבעה שלכם, ואת ההבנה שלכם, שלא יכול להיות שהחוק הזה יהיה בספר החוקים של מדינת ישראל. אז כמו שאתם יודעים, החוק הזה לא עבר את האישור של ועדת שרים, ולכן הוא נמצא כאן. הוא נפל, והוא נמצא כאן לשיקול הדעת שלכם. זה לא עניין של משמעת קואליציוניות כזאת או אחרת, אני בטוחה שיש פה הרבה חברות וחברי כנסת מהקואליציה שמסכימים שעונש כזה לא יכול להיות, בוודאי בימים שבהם שמענו שכל נושא הגיור לא יחזור לדיון, כך הצהיר שר הביטחון הנכנס, שהוא מוותר גם על הנושא הזה. אז מלכתחילה יש לנו פה בעיה שהולכת וגדלה: יותר ויותר צעירים לא יכולים, לא שהם לא רוצים, לא יכולים, להתחתן במדינת ישראל. חלופה אחרת של ברית זוגיות או איזשהו מענה אזרחי גם היא לא תעלה על סדר-היום.

אז מעלים מצד שני חוק מאסר שייתן עונש מאחורי סורג ובריח? זאת לא הדרך. אני מודעת לסיכונים ולהשלכות בכל הקשור למקום הזה של הרישום, בכל מה שקשור לסוגיה ולחשיבות של רישום. תמיד זה היה בחברה היהודית ותמיד זה היה בקהילות, והחשש מהשלכות של אי-רישום מסודר בכל הקשור להמשכיות העם היהודי. אבל אפשר למצוא פתרונות נוספים כשרוצים. להשתמש בדגל הזה, של עונש מאסר, זאת לא הדרך. התשובה המהוססת של כל מי שניסיתי לדבר אתו היא שלא באמת אוכפים את זה: נו,

אנחנו רואים ושותקים. אז אם רואים ושותקים ולא אוכפים, למה להשאיר את זה? למה ליצור תקדים של עונש מאסר בסוגיות האלה? יש הרבה מאוד דברים לא ברורים בסעיף הזה: כמה זמן? איך? מה? אבל הבעיה האמיתית, שאני רוצה רגע לדבר עליה, כי לא היו הרבה הזדמנויות בכנסת הזאת, לצערי הרב מאוד, לעלות בסוגיות של דת ומדינה. הרי זה וטו קואליציוני, לא רק שזה וטו קואליציוני, אלא חזרו ואמרו את זה עכשיו עם ההרחבה של הממשלה: כל ההצעות שנעלה,

כל ניסיון שלנו להביא לאיזושהי הבנה לא באמת יקרום עור וגידים.

אני חוזרת ואומרת, יושבים על הספסלים כאן חברי כנסת שעוד לפני שהגיעו לכנסת ישראל או גם כשהיו בכנסת הקודמת, גם על ההצעה הזאת חתומים חברים שנמצאים בקואליציה, וגם לפחות שני שרים היום חתמו על ההצעה בפעם הקודמת. הבעיה האמיתית,

טמונה בכך שרבים מהצעירים לא רוצים להתחתן ולהירשם ברבנות, לא כי הם לא רוצים להירשם על-פי הדין הדתי, אלא כי הביורוקרטיה הדתית העלתה בפניהם מצב בלתי אפשרי, והם בוחרים לקיים טקס נישואים פרטי, כי הם מאסו בהתנהלות של הביורוקרטיה של הממסד הדתי. הם לא רוצים את המעורבות הרבנית, והם סולדים מהביורוקרטיה. אז במקום לתקן ולראות את המציאות הזאת, את המספרים שהולכים וגדלים, ולתת לזה מענה, ולא להמשיך לעצום את העיניים בפני המגמה הזאת, שרק הולכת וגוברת, גם בקרב צעירים חילונים,

בקרב מי שלא יכול בכלל להתחתן באמצעות הדין הדתי, וגם בקרב חבר'ה דתיים, שמאסו בביורוקרטיה, שמספרם הולך וגדל, צריך לתת מענה, צריך לרענן ולראות איך אפשר להתאים, כי יש פתרונות, יש היום טכנולוגיה שמאפשרת הרבה יותר רגישות והרבה יותר סובלנות. אנחנו חיים במציאות שונה מהמציאות שהכרנו, וחוסר האמון ההולך וגדל בביורוקרטיה הדתית הוא בעוכרינו. היום זה בסוגיה הזאת של נישואים וגירושים, ומחר זה יימשך בסוגיות נוספות. את הרמזור האדום של הסלידה צריך לפרק; צריך לראות איך מקדמים את זה, ולא בדרך של מאסר, לא בדרך של איומים, שמעולם, אבל מעולם,

לא היו באיזון הזה במדינה שרוצה להיות מדינה יהודית ודמוקרטית,

ואני מבקשת מכם, למרות הדברים של ועדת השרים, לתמוך בחוק. תודה, אדוני היושב-ראש.

אדוני השר,

ובדרכך, אנחנו מקבלים בברכה את תלמידי בית-הספר "אפאק" מתל-שבע, לא מוחאים כפיים, בית-ספר לתלמידים ותלמידות עם צרכים מיוחדים ולחינוך מיוחד. ברוכים הבאים לכנסת. בבקשה, אדוני השר. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת,

אני מצטרף לברכות לבית-הספר מתל-שבע. כשר החקלאות יש לי אחריות לרשות לבדואים. הייתי בתל-שבע, ראיתי את בית-ספרכם, הוא יפה, הוא נהדר. מדינת ישראל השקיעה שם הרבה כספים, ובעיקר אתם חשובים, כי אתם עושים את העבודה יום-יום, ואני רוצה להודות לכם וודאי לברך את התלמידים שלומדים אצלכם. אדוני היושב-ראש, לגבי הצעת החוק של חברת הכנסת עליזה לביא, ההצעה מבקשת להפוך סדרי עולם ולקבוע כי הרשות הרושמת נישואים וגירושים, על עובדי רשות זאת תוטל האחריות לרישום הנישואין או הגירושין של אדם שבא בשעריה, ואם לא יעשה כן, יושת על עובד המדינה הזה קנס. אני חייב להגיד שאני עונה בשם השר לשירותי דת דוד אזולאי, שנבצר ממנו לענות. רבותי, דמיינו מצב שמחר יקום מישהו ויבקש להטיל קנס על רופא שנתן מרשם לרפואת חולה, והחולה לא דאג לעצמו ולא לקח את התרופה. עובדי המדינה, ובכללם עובדי הגופים האמונים על רישום נישואים וגירושים, עושים את מלאכתם נאמנה, ולא ייתכן לאפשר את ההצעה הזאת, המטילה אחריות פלילית וקנסות על עובדי המדינה. אדם בוגר שחש את עצמו בשל וחפץ לבוא בברית הנישואין, או זה המבקש להתגרש, יכול הוא להיות אחראי מספיק גם לוודא את הרישום על כך. לאור האמור, עמדת הממשלה היא לדחות את הצעת החוק המונחת לפנינו.

זה לא נשמע שאתה עצמך מסכים עם הדברים האלה. חברת הכנסת, את רוצה להגיב, או שאנחנו עוברים להצבעה? עוברים להצבעה. אני מבקש מכולם לשבת. אנחנו מצביעים על הצעת חוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין (רישום) (עבירה על סידור נישואין וגירושין), התשע"ה 2015. מי בעד? מי נגד? ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין (רישום) (עבירה על סידור נישואין וגירושין),

25 בעד, 32 נגד. ההצעה ירדה מסדר-היום. אפשר להוסיף את ההצבעה שלי? בעד. להוסיף לפרוטוקול את חברת הכנסת מיכל רוזין. אנחנו עוברים להצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון, הצמדת שכר הלימוד לשכר המינימום במשק), התשע"ו 2015. חבר הכנסת זחאלקה, בבקשה, אדוני.

כבוד היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, בשבוע שעבר אני הגשתי הצעת חוק למתן פטור לסטודנטים מתשלום דמי ביטוח לאומי. הרוב בכנסת הכשיל את ההצעה, אף-על-פי שהיא צעד חשוב בהקלה על סטודנטים שרוצים לסיים את הלימודים בזמן, שלא ייקלעו לחובות ענק בתום לימודיהם או במשך לימודיהם. אני מגיש כאן הצעת חוק לקביעה של שכר לימוד ברמה של שכר מינימום במשק. היא מאוד מאוד קרובה להחלטות של ועדת וינוגרד שהתקבלו בשנת 2000 והממשלה אימצה: הורדה הדרגתית של שכר הלימוד מ-10,000 שקל ל-5,000 שקל, ב-50%, במשך חמש שנים. לאחר כמה הורדות, הממשלה החליטה להעלות את שכר הלימוד ולצפצף על החלטות ועדת וינוגרד. בזמן שהיו התקוממות לצדק חברתי והפגנות ענק דובר רבות על סיוע לציבור הסטודנטים. חלק ממנהיגי הסטודנטים אפילו הגיעו לכנסת, דווקא בזכות זה שדובר על כך שהטיפול בציבור הסטודנטים בראייה של צדק חברתי, היא מאוד חשובה, היא אבן פינה בכל תפיסה חברתית מתקדמת, נאורה וצודקת. למה סטודנטים? כי היום, בעבודה המודרנית, בניוד החברתי בחברה המודרנית, החינוך האקדמי הוא תנאי מוקדם, אי-אפשר בלעדיו. בלי חינוך אקדמי ראוי, בן העני יישאר עני, ומי שבשוליים יישאר בשוליים, והדלות, דל ואביון יישאר דל ואביון. ואנחנו חייבים, כלומר אלה שיש להם מצפן ומצפון מוסרי, חייבים לדאוג לכך שיהיה חינוך גבוה בר-השגה לכלל האזרחים. חייבים לדאוג לכך, להקל על סטודנטים מבחינה כלכלית. מבחינה כלכלית, סיוע לסטודנטים משתלם, כי מה שיקרה אם הסטודנט ייאלץ לפרוס את לימודיו במקום על שלוש שנים על חמש ושש שנים, כדי שיעבוד וכדי שיכסה את עלות הלימודים, העלות של שכר הלימוד שהוא ישלם וההפסד למשק וההפסד הכלכלי הכללי, גם ברמת הפרט וגם ברמת הכלל, הוא אדיר. ולכן, ההצעה שאני מציע היא הצעה ראויה. אפשר כמובן לפרוס אותה על כמה שנים, ככה שלא תביא לזעזוע כלכלי, אבל בסופו של דבר, ההשקעה בחינוך הגבוה היא אחת ההשקעות הכדאיות ביותר לבניית חברה מודרנית מתקדמת וצודקת. ההצעה תעזור בעיקר לאנשים בשוליים, לציבור הערבי, לעניים, יהודים וערבים, בארץ, לאלה שידם אינה משגת. העלות, היום, של סטודנט באוניברסיטה היא אדירה, שכר לימוד, מגורים והוצאות של סטודנט, נגיד, שלא עובד, זה בערך 40,000 שקל בשנה.

סכום גבוה מאוד, למשפחות עניות. סליחה, 4,000 שקל לחודש, לא 40,000 שקל לשנה. אנחנו, ומה אתה, שנים לא עלה שכר הלימוד, מה זה? בלי שום אחריות לכל אלה, אני אענה לך ברצינות.

סליחה, גברתי, כמעט 15 שנה לא נגעו בשכר הלימוד של הסטודנטים, אז למה, יכול להיות שאת בחורה צעירה, ולא מכירה את ההיסטוריה, אני קצת מכירה את ההיסטוריה. יש ועדה ממשלתית, שהמליצה להוריד את שכר הלימוד? המליצה להוריד את שכר הלימוד בחצי,

אני לא ממציא,

זה לא הצעה שלי.

היא עשתה את כל החשבונות הכלכליים, ועדה מאוד רצינית, בראשות השופט וינוגרד. ועדה מאוד רצינית. עבדה שישה חודשים מלאים עד שהוציאה את מסקנותיה. דיברו שם ראשי האוניברסיטאות, השרים, הסטודנטים, כולם עמדו בפניה. זה אפשרי. אין מקום בעולם שסטודנטים עובדים כל כך הרבה כמו בארץ, כי הם לא יכולים לשלם את ההוצאות.

בצרפת, באנגליה, בירדן, בסעודיה, במקסיקו, אין מקום בעולם שהסטודנטים עובדים כל כך הרבה. וסטודנט שעובד, מי שמכיר,

תקשיבי לי, תאמיני לי, אני רוצה שאת תלכי להסביר לסטודנטים מה שאת אומרת. מה שאנחנו, זה לא כסף לסטודנטים? אני רוצה שתלכי בשם הליכוד שלך ותגידי לסטודנטים: אנחנו אתכם.

אני מכולנו בכלל.

עוד יותר. תגידו את האמת: אתם לא בעד הסטודנטים, אתם נגד הסטודנטים.

רק מילים אתם מחלקים להם. אנחנו לא נגד הסטודנטים, אתמול היה יום הסטודנט,

צריך לעזור לסטודנטים על אמת, ולא במילים, ולא סתם ברטוריקה.

וצריך ליישם החלטות רציניות של ועדות. כשוועדה מחליטה להעלות,

אבל ועדה שמחליטה להוריד,

איפה נשמע דבר כזה? ועדה, לכנסת, צריך לעשות שינוי יסודי בחינוך הגבוה בארץ. אחד הדברים החשובים ביותר זה לטפל בהיבט הכלכלי-חברתי של העניין הזה, לא יכול להיות שסטודנטים עוזבים את האוניברסיטה כי הם לא יכולים לשלם. לא יכול להיות שתהיה אפליה סמויה באוניברסיטה, אבטלה מלימודים. מה זה סטודנט שנאלץ, נאלץ, במקום לגמור בשלוש שנים, לגמור בשש שנים? מה המשמעות הכלכלית של העניין הזה? מה המשמעות האישית של הדבר הזה? אני רוצה שיתקיים דיון רציני על, איך יכול להיות שהמקום שבו הסטודנטים עובדים הכי הרבה, זה בארץ. זה לא דבר שאי-אפשר לשנות.

צריך לעזור לסטודנטים לגמור בזמן את לימודיהם, צריך שיהיה משהו הגיוני. מבחינה כלכלית, הממשלה יכולה, יש לה יכולת. ואם יש לה בעיה בשנה הבאה, או בשנה שאחריה, אפשר לפרוס את זה, אבל צריך להקטין באופן משמעותי את העלויות של הלימודים, לא רק דמי ביטוח לאומי, שכר לימוד, אני עוד אדרש לעניין שכר המעונות. צריך לעזור לסטודנטים על אמת, ולא רק בדיבורים. הרבה מפלגות, כולל השר כחלון, כשהיה בליכוד, אמרו: נעזור לסטודנטים. אנחנו עוזרים לסטודנטים, ובמפלגת העבודה כולם אמרו את זה, וזה היה אחד הדגלים של המחאה החברתית. כל המפלגות דיברו על זה, ואני חושב שהגיע הזמן לעבור מדיבורים למעשים, ולקבוע שכר לימוד הוגן. אפשר לפרוס, אפשר לעשות את זה בצורה מסודרת, אבל אי-אפשר להישאר עם המצב הקיים, שבו סטודנטים או שעוזבים את הלימודים או שפורסים את הלימודים.

תודה רבה, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. משיב לנו על ההצעה, בשם הממשלה, סגן שר החינוך

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה מסתמך על כך שגם בתקופת המחאה החברתית, אשר במרכזה עמדו הסטודנטים, עלתה הבקשה הזאת, עלתה הדרישה הזאת, ולטעמו גם היו הבטחות רבות של הממשלה, שתסייע לאוכלוסיית הסטודנטים. הוא מביא בדרך של הצעת חוק, ואולי בזה גם לגרום, לאכוף, אולי לכפות, על הממשלה, שתפעל כפי שהוא חושב שצריך לפעול. אז מה שאני רוצה לומר זה כך: הצעת החוק הזאת נדונה בישיבת שרים לענייני חקיקה ביום ראשון האחרון, ב-29 במאי 2016, והחלטת ועדת השרים הייתה להתנגד להצעת החוק הזאת. ואני מבקש להסביר. מדובר בעצם בהצעת חוק המבקשת לקבוע כי גובה שכר לימוד לתוכנית לימודים לתואר במוסד להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבו לא יעלה על גובה סכום שכר מינימום לחודש. תכלית ההצעה, על-פי דברי ההסבר, היא סיוע לשכבות חלשות והגברת הנגישות של ההשכלה הגבוהה. אם אני לא טועה, גם חברת הכנסת עליזה לביא הציעה הצעה דומה לפני כמה חודשים, והכנסת דחתה אותה, אולי זה משהו שונה. מה שאני מבקש לומר לחברים זה כך: הצעת החוק נבחנה במל"ג, והיא מתנגדת לה, מהטעמים האלה: 1. כידוע, שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה,

נקבע כל שנה על בסיס ועדות ציבוריות שפעלו בעבר. האחרונה, הוועדה האחרונה, הייתה ועדת מלץ, שקבעה את גובה שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על-ידי המדינה והמחויבים לדוח מלץ, והמל"ג וות"ת פועלים לאכיפתו. ככלל, כמו שאמרתי קודם ורמזתי קודם, לא נכון לקבוע בחקיקה גובה שכר לימוד. יש הרבה דברים שלא נכון לקבוע בחקיקה ולכפות. אנחנו מכירים את זה אולי בנושאים היותר-רגישים בחברה הישראלית, ובציבור החרדי,

עמדת המדינה, וזה שוב, חוזר ונשנה בהחלטות של ועדות השרים לענייני חקיקה, שבכפייה אי-אפשר לגרום לפעילות או להתנהלות של מדינה. נוסף על כך יודגש כי המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ולתקצוב רואות חשיבות רבה בקידום מערך הסיוע לסטודנטים, ועל כן החליטה ות"ת, הוועדה לתכנון ולתקצוב, לפני שנים רבות, להקים את קרן הסיוע לסטודנטים, ובמסגרת זו לממן מתקציבה מערכת הלוואות ומענקים לסטודנטים, בין היתר בהתאם לקריטריונים סוציו-אקונומיים. אני מבקש גם להוסיף על כך את עצם הפעלת פרויקט פר"ח, וכן את התוכנית למלגות לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה. הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה מקצה תקציבים ייעודיים להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיות ייחודיות, ובהן האוכלוסייה הערבית והבדואית, ולאחרונה גם שמעתי על כך שמבקשים לעשות את זה בקרב החרדים. המל"ג פועלת בקביעות להפחתת עלויות עבור הסטודנטים, ואני מזכיר מעל במה זו שניים מהמיזמים אחרונים: האחד זה המיזם להפעלת קורסים לקראת קבלת פטור באנגלית כקורסים מקוונים ללא עלות, והחלטת המל"ג על פתיחת תוכנית להקמת כפרי סטודנטים לצד מוסדות להשכלה גבוהה, אשר במסגרתה יוענקו לכל סטודנט מלגת שכר סטודנט מלאה, סיוע בתשלום שכר דירה ועוד. ניכר, אני חייב לומר שזו עמדת המשרד, שההסדרים הקיימים כיום נותנים מענה הולם לסטודנטים מעוטי היכולת, אשר ההצעה הזו כביכול מתייחסת אליהם. זאת ועוד, הצעת חוק אשר קובעת שכר לימוד נמוך באופן מהותי לכולם, ללא קריטריון או שיקול דעת, בלי שתצביע על מקור תקציבי לכך, לא רק פוגעת בסמכויותיה ובחופש פעולתה של הוות"ת, והרי כולנו כאן יודעים שלוות"ת יש חופש פעולה בלתי נלאה, כי הרי אנחנו יודעים גם שאי-אפשר לבקר את המוסדות האלה, אלא אף עלולה, במקרה הזה היא גם עלולה לפגוע באיזון התקציבי של כל מערכת ההשכלה הגבוהה, ובכלל זה הסטודנטים. אני בעצם סיימתי, ואני רואה את הנימוקים שאני אמרתי, והם יכולים להיות, אם זה היה נדון במסגרת של הצעה לסדר-יום, היו יכולים להעביר את זה לוועדה, לגבש ולדבר ולתת להבין יותר, אבל אני רוצה כן לומר, אם אני עומד כאן מעל הדוכן, אני רוצה לומר ששמעתי היום את יושב-ראש הכנסת, במסגרת יום ירושלים, והוא דיבר על כך שבמסגרת תפילת "נחם", לאור העובדה שבירושלים בונים כל כך הרבה,

הוא אמר שהניסוחים שיש בתפילת "נחם",

על ירושלים האבלה והשוממה, אני יודע כך שלשנות נוסח של תפילה, גם אם מישהו הוא חבר כנסת, וגם אם מישהו הוא יושב-ראש או שר, אין לו סמכות לשנות נוסח תפילה.

לכן אני לא חושב, לא רציתי להפריע לו באמצע הדיון החגיגי, אני לא חושב שהוא טען שיש לו סמכות. הוא אמר שיש כבר כאלה שמציעים. אז אני רוצה לומר לך שמבחינתי, ירושלים שוממה, זה שכל זמן שבית-המקדש לא בנוי, אז כל מה שיש זה, הרב פרוש, יש תשובה של הרב צבי יהודה על זה. שאלו אותו את השאלה הזאת. אבל אתה לוקח מזמני. לא, לא חסר לך זמן בתור שר. אז הוא הסביר, שזה יום שבו אנחנו אבלים על מה שאין. אנחנו מודים לריבונו של עולם כל השנה על מה שיש, ובזה על תקומת ירושלים עיר הקודש, על שחרורה, ויש יום אחד שבו אנחנו מתחברים אל הכאב, בהיעדר של בית-המקדש, ומדברים בו גם, נכון, העיר האבלה, השוממה והדוויה. כל עוד אין בה שיא תפארתה, שזה בית-המקדש, היא עדיין אבלה. דווקא הסיפור הזה, שהגמרא מביאה אותו, על כך שראו שועלים מתהלכים בהר-הבית, אז אני לא רוצה חלילה לומר על אדם,

ככל שהוא יהיה אדם, בצלם אלוקים נברא, ואני לא רוצה חלילה לרמוז,

ולומר שמי שמסתובב בהר-הבית הוא שועל. מבחינת ההלכה,

הרי אסור לעלות להר-הבית, אבל כל מי שנמצא בהר-הבית, אף אחד לא שועל. המונח שבגמרא מובא, כאשר "שועלים הִלכו בו", הכוונה הייתה שבית-המקדש חרב.

גם אם יש היום בירושלים בנייה, לצערי אין בנייה היום, הלוואי שהייתה בנייה, אבל גם אם יש בנייה, ויבנו שכונות חדשות, אני רוצה לספר על יום ירושלים עוד משהו. סיימתי? אי-אפשר לשנות,

אי-אפשר לשנות נוסחאות תפילה, ואני רוצה לקוות שהמשיח יבוא במהרה, והוויכוחים יסתיימו מהר מאוד.

חבר הכנסת זחאלקה, מעוניין להגיב על האם לשנות את התפילה או לא לשנות את התפילה ביום ירושלים? אני שואל האם אדוני רוצה, יש לך שלוש דקות זכות תגובה, האם לשנות את התפילה, או לא לשנות את התפילה? לא, אני רוצה שנצביע. אנחנו מצביעים.

חברי הכנסת, נא לשבת במקומות. אנחנו עוברים להצבעה. הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון, הצמדת שכר הלימוד לשכר המינימום במשק), התשע"ו 2015,

מי נגד? ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון, הצמדת שכר הלימוד לשכר המינימום במשק),

תוצאות ההצבעה: 26 בעד, 39 מתנגדים. אני קובע שהצעת החוק נפלה. הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת. אדוני כבר לא מתרגש, היו לך הודעות כבר ביום, שתי הודעות. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, ועדת הכנסת קבעה כי ועדת הכלכלה תדון בהצעות לסדר-היום בנושא: מצבם הקשה של חקלאי ישראל, הקפאת הליכים תלויים ועומדים נגד חקלאים בגין אי-תשלום היטלים למועצת הצמחים, של שרן השכל ואכרם חסון. הודעה נוספת: אבקש להודיע בזה על חילופי אישים בוועדות האלה: בוועדת הכלכלה, מטעם סיעת הליכוד, במקום חברת הכנסת נורית קורן יכהן חבר הכנסת רוברט אילטוב כנציג הליכוד. בוועדת הפנים והגנת הסביבה ובוועדת הכלכלה, מטעם סיעת יהדות התורה, במקום חבר הכנסת אורי מקלב יכהן חבר הכנסת יעקב אשר.

תודה רבה ליושב-ראש ועדת הכנסת. אנחנו עוברים לסעיף הבא שעל סדר-היום, הצעת חוק הדואר (תיקון, תקופה מרבית למשלוח דבר דואר), התשע"ו 2016, של חבר הכנסת איתן ברושי וקבוצת חברי הכנסת. בפתח הדברים, חבר הכנסת ברושי, אנחנו מצביעים היום? או שתשובה והצבעה במועד אחר?

אתה תאמר בסוף.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, ברשותכם, חברת "דואר ישראל" בע"מ, רבותי חברי הכנסת, בואו נכבד את חבר הכנסת ברושי. פועלת במסגרת רישיון כללי שניתן לה על-ידי משרד התקשורת, שבו קבועים זמני משלוח מרביים, הנעים בין שלושה לשבעה ימי עבודה. במציאות הקיימת בישראל כיום, שירותי הדואר של חברת "דואר ישראל" אינם עומדים בזמנים אלו. מטרתה של הצעת חוק זו היא לבסס חקיקה סדורה בנושא זמני המשלוח המקסימליים ולאפשר מנגנון פיצוי הולם במצבי הפרת תנאי בעל הרישיון בעניין האיחורים. כמי שהיה פה בפתח הישיבה, נקלעתי לשאילתות ולדיון בעקבות השאילתות על טענות נגד "דואר ישראל", והתשובות היו של השר לוין, ובעצם חברי הקואליציה שאלו את השאלות, וגם ביקורת קשה הייתה כאן, בפתיחה של הישיבה. הצעה זו באה לעגן שלושה מרכיבים מרכזיים: 1. קביעת זמני משלוח מרביים התואמים את הסכם בעל הרישיון הכללי עם משרד התקשורת, 2. קביעת מנגנון פיצוי הולם שייתן בעל הרישיון עבור אי-עמידה בתנאי השירות, בסכום של פי-ארבעה מהמחיר שקבע בעל הרישיון עבור שירות משלוח דבר הדואר, 3. לאפשר ללקוחות החברה אזרחי המדינה להגיש תלונה בטופסי תלונה מונגשים ומקוונים, כאשר זמן המענה המוצע על תלונה הוא ארבעה ימי עבודה. חשוב לציין כי סכום הפיצוי שנקבע בהצעה זו איננו שרירותי, אלא מהווה מנגנון חכם להצמדת הפיצוי לשווי השירות בסכומים נמוכים. נוסף על כך נראה שפיצוי באמצעות תלונה נקודתית ישרת את האזרחים וגם את משרד התקשורת, שכן מרבית הטענות ייפתרו ברמת בעל הרישיון, וכך ישפרו את השירות שלו. יודגש שהצעת החוק אינה באה לסייג את סעיף 78 לחוק הדואר, הקובע הגבלת אחריות לנזק הנובע מאיחור, אלא לקבוע מנגנון פיקוח, אכיפה ופיצוי לגבי האיחור עצמו. החוק שאני מעלה פה להצבעה, ועליו חתומים 31 חברי כנסת מכל המפלגות, לא נולד מתוך איזושהי גחמה עלומה, אלא מתוך צורך אמיתי, שהגיע אלי, וגם אליכם, בוודאות, מהשטח, ותלונות רבות של אזרחים, גם של חברי כנסת, שהצטברו אצלי, וגם אצלכם. החוק הוא לא פוליטי, והוא לא בא לנגח את הממשלה, אלא דווקא לעזור לה. כידוע לכם, אני חבר קיבוץ גבת בעמק-יזרעאל. משלוח דואר שיצא מכאן,

לביתי, הגיע אחרי 30 ימים. היות שאנחנו משתמשים היום בכלי רכב, ועוד כמה אמצעים מתוחכמים, ולא נעים בסוס ועגלה, פרק זמן שכזה נראה לי לא סביר בעליל. כמוני סובלים משירות כזה המוני אזרחים באופן יומיומי, וקודם כול בפריפריה. איחורים מוגזמים, לכל הדעות, ברשות הדואר הפכו לדבר שבשגרה. לא נראה כאילו קיים איזשהו מנגנון הגנה על הלקוחות, הלוא הם אזרחי המדינה, שהממשלה אמורה לשרת אותם. אין מנגנון שמפקח ומפצה בהתאם במקרה שנותן השירות לא עומד בהתחייבותו, אם אין שירות. כיום יש מצב שהאיחור הקיצוני במשלוח הדואר עלול לגרום לפריט שנשלח לאבד את הרלוונטיות שלו, קודם דיברו על הזמנות לחתונה, ולגרום עוגמת נפש ואף נזק. אנשים אשר מזמינים באינטרנט דבר מה מחו"ל נאלצים להמתין פרק זמן ממושך עד שהם מקבלים אותו, שלא לדבר על כך שלפעמים הוא אפילו אובד בדרך. אין מדובר באיחור דבר דואר רק לאזורי הפריפריה, אלא גם בערים המרכזיות, ובוודאי במקומות הרחוקים. הדואר משמש חיבור משמעותי בין המרכז לפריפריה, וכל פגיעה באיכות השירות שהוא נותן לאזרחים היא פגיעה קשה ביישובי הפריפריה וביישובים הרחוקים בנגב ובגליל ובקשר שלהם לשאר אזורי המדינה. על-פי החוק הקיים, סנקציות מוטלות רק במקרה של אובדן חבילה, ולא במקרה של עיכוב במסירתה.

אף שיש הגבלה של שבעה ימי עבודה מקסימליים למשלוח, פעמים רבות מאוד לא עומדים שירותי הדואר בזמן שהוקצב. מכיוון שהיום אין סנקציה על איחורים, אין אינטרס מיוחד ללקוח להגיש תלונה על איחור. החוק שניסחתי יוצר סנקציות ומאפשר ללקוח להגיש תלונה באופן נוח, ומקוון במידת הצורך, ולקבל מענה בתוך ארבעה ימי עבודה. אני מאמין שהצעת החוק תוכל לסייע בהחזרת האמון של האזרחים ברשות הדואר. אין שום כוונה לפגוע בסמכותו של משרד התקשורת, ולהטיל קנסות שאינם בגדר אכיפה. החוק מתחשב בזמנים חריגים, כמו מלחמה או תנאי מזג אוויר קשים, כדי לא ליצור ריבוי פניות. כל הבקשה שלנו היא שהדואר יעמוד בהתחייבות שלו כלפי הלקוחות, ולא יעשה ככל העולה על רוחו, ללא מנגנון פיקוח וקנסות מסודר, אשר ייצור יחסי לקוח ספק-שירות תקינים. אם אין בעיה, ותכף נאמר על זה מילה, אין ממה לחשוש. וודאי שאין פה בעיה תקציבית, גם אם ישלמו קנסות. ביקרתי בדואר, קיבלו אותי יפה, נפגשתי עם המנהלים ועם העובדים, וסיירתי בדואר, בחלק ממבני הדואר. אני מקבל תלונות גם על התנהגות שאינה הולמת וסניפים שלא מתפקדים, אני מודע להתייעלות של הדואר בעת האחרונה, להתקדמות שנעשתה בשירות, ואני מודה על כך, מציין זאת ומודה להנהלה ולעובדים. ידוע לי שקיים רצון לבצע רפורמה, וחשוב לי להדגיש שהחוק אינו סותר את הרפורמה, אלא נועד לשמש מדד להצלחתה. יש לשפר את השירות, כי הדואר הוא קודם כול גוף שנועד לתת שירות לאזרחים, ולא עסק כלכלי. לא כל דבר נמדד בשורה התחתונה, בוודאי לא שירות לאזרחי המדינה כמו הדואר. ביום ראשון החליטה ועדת השרים לענייני חקיקה להתנגד להצעת החוק הזאת. גם משרד התקשורת לא בדיוק משתף פעולה

הוא מודאג אולי מהביקורת, ומודאג אולי מצעדי אכיפה ולא רק ממילים שאין מאחוריהן מעשים. אני באמת לא מבין ממה יש לפחד, ואני חושב שיש מקום לשיתוף פעולה של הממשלה בהצעה הזאת, כדי לשפר את השירות, וזה מיעדי הממשלה, לשרת את האזרחים שבשמם היא פועלת. נשגב מבינתי מדוע בוחרת הממשלה להתייצב לצדו של הדואר ולתת גב לשירות קלוקל במקום לעמוד לצדו של האזרח הקטן, תוך הבטחת שיפור השירות של הדואר, שיפור וייעול בלי לזרוק את העובדים, בלי לפגוע בדואר, בלי לשפוך את התינוק עם המים, אלא לשפר את השירות. הרי זה טוב לאזרחים, זה נכון לחברת הדואר, זה תואם את מדיניות הממשלה, לשפר את השירות בכל רחבי הארץ. אני מקווה שחברי הכנסת, גם אחרי הדברים הללו, וגם כל אחד ודאי נתקל בנושא הזה, יתרמו את חלקם כדי שהשירות הזה ישתפר וכדי שהדואר יהיה דואר ישראל, דואר כל ישראל, דואר כל האזרחים. בתיאום עם השר לוין, אני קיבלתי את ההצעה שהתשובה תהיה במועד אחר, ולא מועד רחוק, ועד אז אולי הממשלה תמצא דרך לא לפחד, אלא לשפר את השירות ולדאוג גם לדואר וגם לאזרחים. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת איתן ברושי. כאמור, תשובה והצבעה במועד אחר. אנחנו עוברים לסעיף הבא שעל סדר-היום: הצעת חוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה בצהרונים, של חברת הכנסת רחל עזריה. עשר דקות.

אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, חברי וחברותי חברי הכנסת, באולם הזה, בכנסת ישראל, אנחנו בדרך כלל עוסקים הרבה מאוד בסוגיות ביטחוניות, מדיניות, כלכליות ופוליטיות, ואני רוצה רגע אחד שנדבר על הילדים שלנו, על הבריאות של הילדים שלנו. כאימא לארבעה ילדים גיליתי להפתעתי שכל מזון לא בריא, שאני משתדלת לא להכניס הביתה, מגיע לילדי כל יום בצהרון. ולנו כהורים אין ברירה, המציאות בישראל היא כזאת ששני ההורים חייבים לעבוד על מנת לפרנס את המשפחה אחוז התעסוקה בישראל הוא מהגבוהים במדינות ה-OECD, הן לגברים והן לנשים, ולכן מאות-אלפי ילדי ישראל שוהים בצהרונים ואוכלים את הארוחה החמה העיקרית במהלך היום בצהרון. הבעיה היא שאין שום פיקוח רשמי של המדינה על המזון בצהרונים. אפילו יותר מכך, אין בעצם הגדרה של המדינה מה זה צהרון. ובאין פיקוח, אנחנו עדים פעמים רבות לארוחות שמזיקות לבריאות של הילדים שלנו, ארוחות שמכילות מלח, סוכר ושמן רווי בערכים גבוהים משמעותית מהערכים המומלצים על-ידי משרד הבריאות וארגון הבריאות העולמי. בעידן שבו ההשמנה היא מגפה עולמית שנמצאת בעלייה מתמדת, ובישראל אחד מכל חמישה ילדים בכיתה א' סובל מעודף משקל, אנחנו חייבים לטפל בנושא הזה באופן בהול. זאת האחריות שלנו כהורים. אבל איך בדיוק נעשה את זה? לאסוף את הילד מהגן בשעה 14:00 זאת לא אופציה, אנחנו צריכים לעבוד. להביא לו אוכל מהבית, אחר משאר הילדים? נו באמת, מסכן הילד. אבל זה אפשרי. המדינה צריכה לקחת את האחריות. בירושלים עשינו זאת, ואין סיבה שלא נצליח להכניס אוכל בריא לכל הצהרונים בישראל, בדיוק כפי שעשינו את זה בירושלים. הצעת החוק שלי קובעת, כי על המדינה לקחת אחריות לנושא, ומשרד הבריאות יוודא שהאוכל בצהרונים יהיה בריא. יהיו הגדרות מה מותר ומה אסור להגיש, יהיו כללים שיקבעו כמה שמן, מלח וסוכר מותר שיהיו באוכל. יהיו כללים שיגדירו כמה ירקות, מה מוגדר ירק, מה לא מוגדר ירק, ויהיה פיקוח שיוודא שבאמת נותנים לילדים שלנו את האוכל הבריא. החינוך לתזונה נכונה חייב להתחיל בילדות. זו התקופה הרגישה, זו התקופה שבה אנחנו מגבשים את הטעם, וזה מה שמשפיע בסופו של דבר על ההתנהגות שלנו. השפעה על ילדים בשלב הזה תשפיע על דור העתיד. החוק זכה לתמיכה של משרד הבריאות, וגם משרד האוצר הודיע שיקצה תקציב עבור החוק. חברותי וחברי, חברי הכנסת היקרים, אני אשמח אם תתמכו בחוק הזה. תודה רבה, וחג ירושלים שמח.

למה צריך תקציב לחוק הזה? הפיקוח.

התקצוב הוא לפיקוח ולכל המנגנון והתהליך,

אני מקווה שנוכל לצאת לדרך.

משיב על ההצעה בשם הממשלה שר הבריאות הרב יעקב ליצמן. כבוד אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אין חולק כי הרגלי תזונת הילדים בגיל הגן ובגיל בית-הספר, וכן טיב המזון הנצרך והתאמתו, הם בעלי חשיבות רבה בהתפתחותם התקינה של הילדים. על כן, ראוי כי לילדים השוהים בצהרונים לאחר סיום יום הלימודים תובטח תזונה בריאה וראויה, מזון מגוון ומאוזן שיתרום לאיכות חייהם. הנושא של פיקוח על איכות המזון במוסדות חינוך מוסדר בחוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות חינוך, התשע"ד 2014, אשר קובע, בין היתר, את תנאי האספקה והמכירה של מזון בתחום מוסד חינוך, את חובתו של ספק המזון לפרט את הרכב המזון ואת ערכו התזונתי בהתאם להוראות, ואף את חובתו של מנהל מוסד חינוך למנוע מספק מזון למכור או לספק מזון בלא הצהרה שהמזון עומד בתנאים ובלא שפורסם הרכבו התזונתי כנדרש.

צהרון הוא מסגרת חינוכית לילדים שפועלת לאחר שעות הלימודים או בתקופות של חופשות בבית-הספר או בגן-הילדים, ומתקיימים לגביה אחד מאלה:

התקשרה בחוזה להפעלת צהרון עם רשות מקומית, ב. פועלת בפיקוח משרד הכלכלה והתעשייה.

כפי שצוין בדברי ההסבר המצורפים להצעת החוק, הוראות החוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות החינוך אינן חלות על צהרונים. הצעת החוק מבקשת להבטיח שגם בצהרונים יוטמעו סטנדרטים גבוהים של מזון ותזונה, הכוללים שמירה ופיקוח על איכות וכמות המזון וקידום חינוך תזונתי מלווה למסגרת ההזנה. על החינוך התזונתי לעמוד בעקרונות התזונה הבריאה כפי שינחה משרד הבריאות. אנו רואים חשיבות בקביעת סטנדרט לאיכות המזון אשר יוגש בצהרונים וכן בפיקוח על מזון זה.

כדי להשיג את מטרת הצעת החוק ולקדם פיקוח נאות, יש צורך להסדיר את אופן ביצועו הן בהיבט התזונתי והן בהיבט התברואי. אי לכך, משרד הבריאות תומך בהצעת החוק, כפוף להמשך קידום החקיקה בהסכמת המשרד ותיאום הנושאים האלה: 1. אופן הפיקוח ב"נקודות הקצה" ספק, הובלה והצהרון, ומתן האישורים הנדרשים, 2. מניעת חפיפה עם החקיקה של משרד החינוך, לגבי מוסדות שנמצאים במערכת החינוך, 3. מנגנון עדכון המשרד לגבי הצהרונים שיימצאו בפיקוח. בעיקרון, המשרד בהחלט תומך, ואם חברת הכנסת עזריה תסכים לזה, אני בהחלט בעד.

בהחלט, אני בעד החוק הזה. תודה רבה. תודה רבה, אדוני השר.

נצביע כעת על הצעת חוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה בצהרונים, התשע"ו 2016,

מי בעד ומי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה בצהרונים,

לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה.

אין מתנגדים, אין נמנעים.

להוסיף את תמיכתה בהצעת החוק, שעברה בקריאה טרומית ועוברת לדיון בוועדת העבודה,

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן מבקשת גם היא, לפרוטוקול, לצרף את תמיכתה בחוק החשוב הזה. אנחנו עוברים כעת להצעת חוק להבטחת דיור חלופי לתושבי גבעת-עמל, התשע"ו 2016,

שר הבינוי והשיכון. אדוני המזכיר, איננו פה. נשמח אם אפשר להביא את שר הבינוי והשיכון, בסוף הוא צריך להשיב, אז מן הראוי שהוא ישמע. תודה, אדוני. חברי היושב-ראש, חברי השר, חברותי וחברי חברי הכנסת, בהצעת החוק שעומדת לפניכם להצבעה, שאותה הבאתי יחד עם חברי הכנסת דב חנין, אורלי לוי אבקסיס, מיקי זוהר, יוסי יונה, אלי כהן, איציק שמולי, סתיו שפיר, אורי מקלב, יעקב מרגי ואילן גילאון, אנו מבקשים להביא צדק לשכונת גבעת-עמל בתל-אביב, להניח עוגן ראשון לתיקון שייעשה לשאר השכונות שבמעמדה, ולהביא לסיומה ההוגן והמכבד פרשה בת כ-70 שנה, של עוול והפקרה מצד רשויות המדינה כלפי אזרחיה הנאמנים, תושבי גבעת-עמל. במלחמת השחרור נשלחו משפחות גבעת-עמל, בהוראת "ההגנה" והמוסדות הלאומיים, לתפוס את הכפר הערבי ג'מאסין ולהגן על גבולות תל-אביב. המדינה, לצערי, לא גמלה לאותו כוח חלוץ באופן הראוי. ב-1949, בהנחיית ראש הממשלה דוד בן-גוריון, התחייב ראש עיריית תל-אביב דאז לספק לתושבי גבעת-עמל משכן קבע ולהקצות עבורם שטח מתאים, הבטחה שלא קוימה עד היום. בשנות ה-50 הם שוב ושוב פנו לרשות הפיתוח, לימים רשות מקרקעי ישראל, בבקשה לרכוש את הקרקע ולבנות את בתיהם כראוי, אך לשווא, המדינה מנעה מהם לרכוש את הקרקע ולהסדיר את בעלותם, בניגוד לחוק נכסי נפקדים, שקבע שיש להציע ליושבים בנכסי נפקדים לקנות את הנכס כזכות ראשונים. בשנות ה-60 מכר מינהל מקרקעי ישראל את הקרקע, על תושביה, ללא מכרז, בכ-20% מערכה, לחברות מסחריות. המינהל לא פעל לאכוף את ההסכמות המסחריות שעליהן חתם עם החברות, שלפיהן יינתן לתושבים פתרון דיור בדירות אשר ייבנו במקום. התחייבות זו לא מומשה עד לימים אלה, והביאה בתוך כך לפינוים הכפוי של תושבי גבעת-עמל על-ידי החברות שרכשו את השטח, תוך גרימת נזק כלכלי וקנייני, מעבר לנזק הרגשי העצום, לתושבי השכונה. גם עיריית תל-אביב קמה על השכונה לכלותה, עשתה מאמצים רבים למנוע את העברת הבעלות על האדמות לתושבי גבעת-עמל, התנכלה משפטית לתושבי השכונה באמצעות עשרות תביעות לסילוקם והזניחה את התשתיות של השכונה באופן מכוון ופושע. ראש עיריית תל-אביב הודה בכך בפה מלא בישיבת מועצת העיר ב-1987: אני לא מפתח שם שירותים במכוון,

יש לי כוונה שיהיו שירותים עוד יותר גרועים בתחום הפיזי: תאורה,

מדרכות וכו', זאת כדי שיבינו שאין לי כוונות שימשיכו לחיות שם לעולם ועד. עיריית תל-אביב קידמה יחד עם היזמים תב"ע חדשה לגבעת-עמל, ולפיה יוקמו במקום שבעה מגדלי יוקרה, 1,500 יחידות דיור, אלפי מטרים של מסחר ומשרדים. לעיריית תל-אביב יש שם זכויות ל-166 דירות יוקרה מלבד שטחי ציבור נרחבים. זכויות הבנייה המופלגות התקפות כיום על הקרקע הן תוצאה של לחץ מתמשך מצד היזמים על גורמי התכנון, כאשר הצורך לפצות את התושבים מהווה הטיעון המרכזי בדרישה להגדלת הזכויות. תושבי גבעת-עמל הפכו בני-ערובה לקבלת עוד ועוד אחוזי בנייה. למרות זאת, בעלי הקרקע רוצים לסלק את התושבים בלי פיצוי, באמצעות צווי פינוי, שאותם הם משיגים במערכה המשפטית, הדומה למלחמת דוד בגוליית. בית-המשפט אינו יכול לסייע לתושבי גבעת-עמל, משום שמדינת ישראל הרי לא הסדירה את מעמדם על הקרקע, ומסד החוק הקיים לא מאפשר לבית-המשפט לספק פתרון ראוי, מוסרי וצודק לתושבי השכונה. נוצר מצב טראגי, שאנשים בני יותר מ-65, שהגיעו לשכונה כילדים, או נולדו וחיו בה כל חייהם, מוגדרים משפטית פולשים, ואינם מוגנים על-ידי החוק, דבר שמנוצל על-ידי היזמים לפנותם בכוח וללא פיצוי ולגרוף הון עתק על חשבונם. העברת הצעת החוק היום בקריאה טרומית וקידומה עד לנקודת הסיום הם מסר חשוב: הכנסת וחברי הכנסת לא ימשיכו לעמוד מן הצד כאשר תושבים מנושלים מבתיהם לטובת רווחי ענק של יזמים. אחרי כל כך הרבה שנים, הגיע הזמן לפתור את בעיית גבעת-עמל, ושכונות נוספות שנמצאות באותו מעמד, באמצעות פיצוי הולם שיאפשר לדיירי השכונה, דירות במקום הבתים שהם מפנים. במקום שהולכים להקים בו מגדלי יוקרה עצומים, אין שום הצדקה לא לאפשר לתושבי השכונה את כבשת הרש, אולי לא כבשת הרש, אלא דבר כל כך בסיסי כמו קורת גג ראויה מעל לראשיהם. תודה רבה. מי ייתן את הפיצוי הזה? היזמים. הדברים כתובים גם בכל ההסכמים שנעשו אתם על-ידי המינהל ועל-ידי עיריית תל-אביב. הכול כתוב. היזמים, חלקם, צריך להיות הגונים ולהגיד שבחלק מהזמן הם אכן עושים את מה שהם צריכים, אבל ישנם גם כאלה שממש מתנכלים לתושבים. אבל החוק לא מתערב בהסכמים בין היזמים למדינה.

החוק, הוא רק מבקש לאכוף את ההסכמים שכבר קיימים. החוק מבקש מהמדינה להסדיר או את הבעלות שלהם על הקרקע או את הזכות שלהם לקבל פיצוי הוגן על פינוי הבתים שלהם בשכונה. ולמה בתי-המשפט לא נתנו להם סעד אל מול זכות הראשונים? כי אין להם זכויות. כי אין להם מעמד. אל מול זכות, רגע, רק שנייה. אמרה חברת הכנסת מועלם שיש להם זכות ראשונים לרכישה. למה כשמכרו את זה ליזמים, בתי-המשפט לא נתנו להם סעד? אני אגיד את זה, כי חברת הכנסת שולי מועלם היא עדינה, מדובר בעבריינות מתמשכת של עיריית תל-אביב והמדינה כלפי התושבים האלה.

אז למה בתי-המשפט לא נתנו סעד? כי צריך משהו פורמלי להכריז עליהם. כי צריך את ההכרזה הפורמלית של מדינת ישראל, אבל אם יש להם זכות ראשונים. ולאפשר את הקיום הזה.

בשטחים זה אחרת. שם לדעתי אנחנו כבר לא נמצאים.

פה זה בדיוק.

אני שואל.

אתה מנסה לעשות השוואות בין יהודה ושומרון לבין זה? לא, אני שואל, אם יש על-פי החוק זכות ראשונים למי שמתגורר בנכסי נפקדים, אבל הם לא הוכרו ככאלה.

משם מתחילה סאגת ההתנהלות הנפשעת מולם. תודה רבה. תודה רבה מאוד.

שותף להצעת חוק, הצעת חוק מוצמדת להבטחת דיור חלופי לתושבי גבעת-עמל, התשע"ה 2015, של חבר הכנסת אילן גילאון.

תוך כדי שאתה עולה בדרכך: אם הבנתי נכון מחברת הכנסת מועלם, החוק הקיים היום אומר שאדם שמתגורר בנכסי נפקדים, כאשר מוכרים אותם עומדת לו זכות ראשונים לרכוש אותם. מדוע כאשר מכרו את אותם קרקעות, את אותם נכסי נפקדים, המדינה ועיריית תל-אביב והמינהל עברו על החוק. המדינה מכרה אותם

שב-1949 היא שלחה להיות מגן. כל השנים האלה הם גם שילמו מסים

תל-אביב, אדוני, שיהיה ברור. ובמדינה מתוקנת לא היו משאירים את פרג'ון

שם, ואי-אפשר לנטוש אותם כך.

והדבר הזה, אני מדבר על המובן מאליו, אני מקווה שכך יקרה, אני מאמין שגם בקואליציה יתמכו בהצעת החקיקה הזאת, כי הייתי בפינוי כזה, אדוני, זאת בושה וחרפה.

דברים היוצאים מן הלב. הצעת חוק שלישית צמודה, הצעת חוק להבטחת דיור חלופי לתושבי גבעת-עמל, התשע"ה 2015, של חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי כנסת. תודה לך, אדוני היושב-ראש, בבקשה, אדוני. אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, אני מצטרף לחברתי ולחברי, חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי, חברי אילן גילאון. אנחנו קבוצה גדולה של חברי כנסת שמלווים את המאבק הזה של תושבי גבעת-עמל, ואדוני היושב-ראש, זה מאבק מוצדק, אלמנטרי, בסיסי. במקום מתוקן אכן לא היינו צריכים לקדם חוק, זה היה נפתר בלי חוק. גבעת-עמל, שכונה של פחונים, צריפים, רחובות בלי מספרים, דרכי חצץ לא סלולות, במרחק של 100 מטר מהבתים הכי יקרים בתל-אביב יפו, ממגדלי היוקרה הכי הכי יקרים. וזה סיפור של עוול. כן, העוול הזה הוא היסטורי.

עוד לפני הקמת המדינה, 1947. התושבים שם נשלחו למקום לא על-ידי המדינה, הם נשלחו על-ידי "ההגנה", הם היו פליטים. הם היו פליטים משכונות דרום תל-אביב וביפו,

שנשלחו לכפר הערבי ג'מאסין. הייתה מלחמה, ובמלחמה הזאת היו הרבה טרגדיות, גם של פלסטינים שגורשו או ברחו, וגם של יהודים שאיבדו את הבתים שלהם. ופה האנשים האלה, שחיו להם בשכונות דרום תל-אביב וביפו, אלו היו אזורי קרבות, אמרו להם: תעזבו, מסוכן פה, עוד לפני הקמת המדינה תעברו למקום הזה. שלחו אותם לשם, הרשויות המוסמכות, ומאז הם חיים שם. עוד בשנות ה-50 עיריית תל-אביב רצתה להתחיל להעיף אותם משם, כי באמת העיר התחילה להתפתח, זאת נהייתה פתאום קרקע יוקרתית. ואז בית-המשפט העליון, אדוני היושב-ראש, בפסק-דין של השופט חיים כהן, אמר שהעירייה רוצה לנשל את האנשים

בתים שהם גרים בהם ברשות ולא במעל זה כ-14 שנים. זה עוד היה מזמן, היום אנחנו כבר מדברים על כמעט 70 שנה שהם חיים בבתים. מה שקרה מאז, כמו הרבה דברים טובים או רעים שקרו, שגם גבעת-עמל הופרטה, גם קרקעות גבעת-עמל הופרטו, וכמו שעושים אצלנו, יחד עם האנשים.

מכרו את הקרקעות האלה עם האנשים שעליהן לטובת קבלנים, יזמים. הקבלנים האלה, כיוון שהם קיבלו לא רק אדמה, אלא הם קיבלו גם אנשים, אז הם קיבלו את האדמה במחיר מוזל. קיבלו את האדמה במחיר נורא נורא מוזל. למה מוזל? כדי שהם ייתנו פתרון לאנשים. וכשהפריטו את הקרקע הזאת, נתנו בה זכויות בנייה ל-400 דירות. מאז זה עלה ל-900 דירות.

כי צריך לפצות את התושבים. מאז זה עלה ל-1,200 דירות.

כי צריך לפנות את התושבים. עכשיו אנחנו שומעים שרוצים להגדיל את הזכויות ל-1,600 דירות. אגב, אני לא מתנגד שיגדילו ל-10,000, ובלבד שסוף-סוף ייתנו פתרון לתושבים. אני רוצה לסיים, אדוני היושב-ראש. התושבים האלה, שהם בדיוק כמו אנשים שגרים בקיבוץ או במושב, היו יכולים לבוא ולהגיד: המדינה שלחה אותנו לפה, זו האדמה שלנו. אתם רוצים לבנות, תבנו יחד אתנו, אנחנו נהיה שותפים. אלא מה, אלה אנשים מאוד מאוד צנועים. הם אומרים: לא, אתם רוצים לבנות, בבקשה, תבנו. אתם רוצים לבנות מגדלי יוקרה, תבנו מגדלי יוקרה. אתם רוצים לבנות מגדלים של 50 קומות, תבנו 50 קומות.

הם לא אומרים: אנחנו שותפים במגדל. הם בסך הכול אומרים: תנו לנו פתרון, דירה תמורת דירה, תמורת המקום שהמדינה שלחה אותנו, את ההורים שלנו,

משפט אחרון. אתה שאלת שאלה על בתי-המשפט, ואני אומר לך בצער ובכאב, אני כמשפטן רואה את זה באמת בכאב גדול. כי מערכת המשפט, בשבוע שעבר היה משפט שכאב לי הלב לראות את התמונות משם, תביעת פינוי נגד עשרות אנשים. השופטת אומרת: אני לא נותנת להם להיכנס,

הם ימלאו לי את כל האולם, אי-אפשר יהיה לנהל דיון.

זה הבתים שלהם, הם רוצים להיות בדיון על החיים שלהם. לא נותנים להם להיכנס. מערכת המשפט לא יודעת להתייחס למצבים שאין להם תשובה בחוק, ולכן צריך לתת את התשובה בחוק. לכן זה הגיע אלינו,

ולכן חובתנו לחוקק חוק שייתן תשובה לגבעת-עמל ולכפר-שלם ולשכונת-הארגזים, כמו שאמרה חברת הכנסת מועלם. ולליפתא. ולליפתא ולכל האנשים האלה שבסך הכול רוצים לחיות בכבוד בבתיהם. תודה רבה לחבר הכנסת חנין. ישיב על שלוש ההצעות במשותף שר הבינוי והשיכון חבר הכנסת גלנט. עד שהשר עולה, חבר הכנסת חנין, אני לא מסכים אתך ביחס למערכת המשפט. תפקידו של בית-המשפט העליון הוא לתת סעד מן הצדק לאזרח שנפגע,

סעד מן הצדק איננו בהתאם לחוק, אלא מחוץ לחוק, ובתי-המשפט עושים את זה. אני לא מכיר את הסוגיה,

איכשהו במקרה הזה זה לא,

בתי-המשפט יכולים ועושים, מוצאים דרכים לעשות צדק גם כאשר החוק היבש אומר אחרת. אדוני השר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, גברתי חברת הכנסת שולי מועלם, ידידי דב חנין ואילן גילאון, אני חושב קודם כול שאתם מעלים נושא מרכזי ונושא חשוב, וטוב שהוא עלה כאן,

על מנת לפתור את הבעיה. בשנה האחרונה הייתי בכמעט 100 ערים ומועצות ברחבי הארץ, מצפון ועד דרום, ממטולה, קריית-שמונה, עבור לאורך גבול הצפון עד שלומי ונהריה, לאורך אזורי המרכז עד דרום הארץ ואשקלון, וכמובן עד אילת ויישובי הדרום, לאורך כל הדרך. ובחלק ניכר, גדול מאוד, של המקומות יש הזנחה ארוכת שנים, עצומה, בכל מה שקשור לדיור הציבורי. הפתרונות בחלק מהמקומות, הם קיימים. מדובר פה על הסתכלות חברתית ולא רק על תפיסה כלכלית. ואני רוצה לומר לכם שבמדינת ישראל יש לפחות 2 מיליון אנשים שחיים בתנאים כמעט בלתי אפשריים. יש מתוכם חצי, כמיליון אנשים, שמקבלים סיוע כזה או אחר מהמדינה על מנת שהם יוכלו לגור, ובתוך אלה יש גם קבוצות שהן קבוצות שבאופן מיוחד קשה להן, ואני תכף אדבר על נושא גבעת-עמל, שאני מכיר אותו היטב. כשאתה מסתובב ואתה רואה, מצד שני, שהמדינה לא עושה או לא עשתה לאורך שנים את מה שהיא הייתה צריכה לעשות, הדבר הזה הוא מאוד מקומם בעיני.

הארץ עמדו 560 דירות ריקות, לא במשך חודש ולא במשך חודשיים. הן עמדו ריקות במשך 10 ו-15 שנים, עד שבאנו ואמרנו: מאכלסים את הדירות. והפתרון של העניין הזה היה מאוד פשוט, דרך אגב. איך מאכלסים את הדירות? צריך להגמיש את הקריטריונים. ואם רוצים להגמיש קריטריונים, אז צריך להחליט שגם אם מישהו מרוויח 100 שקלים מעל שכר המינימום ויש לו שלושה או ארבעה ילדים, אז מותר לו להיכנס לדירה,

שהדירה הזאת תהיה מלאה במישהו שהוא קצת יותר חזק מהקריטריון מאשר שהיא תעמוד ריקה. בדימונה היו, אז הוא גם מוציא אותם למכירה. תכף נדבר על זה. בדימונה היו, רבותי, 130 דירות. 130 דירות. מאיר, אני יודע שאתה עבדת בשביל לפתור את העניין הזה, וגם מחליפך עבד לפתור את העניין הזה. בסופו של עניין הגמשנו את הקריטריונים, למעלה מ-100 דירות אוכלסו, ואנחנו נאכלס גם את היתר. הן האחרונות מתוך רשימת ה-600. כך באופקים ובנתיבות ובשדרות ובנהריה ואיפה שאתם יכולים להעלות על דעתכם. השקענו בכל דירה עשרות-אלפי שקלים אחדים, והדירות מאוישות. אני אגיד לכם דבר נוסף, הזכירה את זה חברת הכנסת אורלי לוי. מדינת ישראל מכרה עשרו-אלפי דירות לדיירי הדיור הציבורי כחוק, וגבתה תמורת העניין הזה סדר גודל של 3, לא מדובר על דירות, ברובן. בחלק, בחלק לא. 3.3 מיליארד שקל. הכסף הזה, לפי חוק, היה צריך לשמש לרכש דירות. בממשלות הקודמות, כולל בשנה שלפני הממשלה הזאת, קנו בכסף הזה שש דירות. בשנת 2014 נרכשו שש דירות. דרך אגב, מתוך 3.3 מיליארד השקלים, כשאני נכנסתי לתפקיד, נותרו 700 מיליון. איפה שאר הכסף?

אבל הוא לא שימש לייעודו. שש דירות נכנסו. בשנת 2015, מאז נכנסתי אני לתפקידי בנושא הזה, נרכשו 631 דירות בכסף הזה.

631 פתרונות, ועוד כ-600 דירות ריקות, זה 1,200 משפחות שקיבלו פתרונות, מזכאי הדיור הציבורי, דבר שלא קרה לאורך עשור לפחות. אנחנו מתחילים בימים אלה בפרויקטים הראשונים של בניית יחידות קטנות בשיטה של שדרוג בתי סוכנות ישנים, בתים של הסוכנות היהודית וחברת "עמיגור", שאנחנו הבעלים שלהם. יש לנו הסכם על 2,638 יחידות דיור ב-19 אתרים בארץ. הדבר הזה יארך כחמש שנים, ובחמש השנים האלה אנשים ישוכנו במקומות האלה. אני יכול להמשיך לדברים נוספים. באופן כללי אנחנו משקיעים בנושא הזה רק בשנה האחרונה, ולדעתי בתקציב הבא זה יעלה, סדר גודל של מיליארד שקלים. יש היבטים נוספים.

אני רוצה לדבר על אוכלוסייה ספציפית, וגם בזה ליידע את חברי הכנסת. האוכלוסייה שנמצאת במצב הקשה ביותר, זה הנכים חסרי הדיור. כאלה יש ברשימה, אתה מדבר על גבעת-עמל? הרי מותר לי פעם ב-, כשאני עולה על הבמה לדבר,

שר אינו מוגבל בזמן, חבר הכנסת גילאון. גם על מה שאני רוצה, נכון? זו זכותי. אנחנו מפרגנים לך.

אני נותן לכם את הכבוד, אני שומע אתכם. לא תמיד כל הדברים שאתה אומר,

קשורים במאה אחוז לנושאים האחרים. אז תן לי לתת לך סקירה שאני עושה אותה באופן רבעוני,

כדי שחברי הכנסת גם ידעו שנעשים דברים. כי יש כאלה שלפעמים תוקפים על דברים שכבר קרו, אז, תהיו מעודכנים.

יש שרים שלא מדברים על הנושא עצמו, קטונתי, אני מדבר על מה שאני חושב שקשור. אני רוצה לדבר על אוכלוסיית הנכים. אנשים עם מוגבלות. אנשים עם מוגבלות, ובמיוחד אוכלוסייה של נכים רתוקים, שאין להם דירות או שהדירות אינן מתאימות להן, וכאלה יש קצת פחות מ-100, לפי הרשימה האחרונה שאני מכיר. אני ישבתי עם חברתי חברת הכנסת קארין אלהרר, עם שר הרווחה חיים כץ, הקמנו ועדה, ללא החלטות, אלא בהחלטה פנימית שלנו, בראשות הסמנכ"ל לענייני אכלוס אצלי, ראש האגף לאכלוס. היא כבר עשתה ביקורים בכל המקומות. אני רוצה להגיד לכם דבר טוב: אין משרד ממשלתי שלא רוצה לפתור את הבעיה. בכל המשרדים, רווחה, ביטוח לאומי, משרד הבריאות,

"עמידר",

כולם קשורים, כולם רוצים לפתור את הבעיה, רק לכל אחד יש כללים משלו. אנחנו נביא בקרוב, ייקח לנו חודש-חודשיים, החלטה שתאפשר למעשה לאנשים האלה להגיע לדיור איפה שהם צריכים. אנחנו הקצינו לנושא הזה 100 מיליון ש"ח, ברשימה שהיא ספציפית, מחוץ לרשימות האחרות, עבור הנכים הרתוקים לכיסאות גלגלים. עזר לי בזה מאוד סגני ז'קי לוי. אני בא לנושא שלשמו התכנסנו, מה שנקרא. יש יותר משכונה אחת שנמצאת במציאות הבלתי-אפשרית הזאת, שבה אנשים יושבים על שטחים שהם שטחים אטרקטיביים היום, היו אחרים לגמרי בעבר. אני מניח שכולכם יודעים,

את כפר-שלם, את שכונת-הארגזים ואת גבעת-עמל. בהזדמנות אני אספר לכם גם את הסיפור האישי שלי, שקשור לדבר דומה. גם סבא וסבתא שלי גרו ברחוב 60, שהיום מכונה רחוב קדם ביפו, בעג'מי, וכשהם הגיעו לשם ב-1948, זה לא היה בדיוק המקום הכי אטרקטיבי. חלפו 20 שנה, כבר אז הבינו שזה מקום מאוד אטרקטיבי, ופינו אותם. את הסיפור נספר בהזדמנות אחרת, אבל אני מכיר את הדבר הזה לא רע כילד. בכל המקומות האלה, מה שקרה,

אני ישבתי גם עם אנשי שכונת-הארגזים, גם ביקרתי אצלם, וגם בתל-עמל, וגם בכפר-שלם, וגם בשכונת-הקרוונים בבת-ים, שזה דבר יותר חדש, ויש עוד תופעות כאלה. בכל מקום כזה יש גרעין ראשון, יש מצטרפים, ויש אחרי כן אחרים, ואני אמרתי לאנשי משרדי, וזאת הייתה ההנחיה: תתייחסו לעניין ברוחב לב. כאשר יש 100 אנשים או 200 אנשים שצריך לפנות אותם, אבל בונים 1,000 יחידות דיור, בואו נקדיש גם לאלה שבספק מגיע להם, ניתן להם ליהנות מהספק הזה, נעשה אותם אזרחים יותר טובים, ניתן להם תנאים מתאימים, וכל הנושא הזה יבוא על פתרונו. אף-על-פי שמשרד הבינוי והשיכון בנושא הזה של גבעת-עמל, בניגוד לכפר-שלם ושכונת-הארגזים, איננו מעורב, אני ביקשתי שהנושא לא יבוא לתשובה של משרד האוצר ומינהל מקרקעי ישראל, אלא יישאר בתשובה שלי. ואני משיב בעניין הזה, ואומר לכם שאני מברך על הצעת החוק, לא מפני שהדרך הנכונה והראויה לפתור דברים היא בחקיקה פרטנית על שכונות, אלא מפני שכאשר מגיעים למצב שבו לאורך עשרות שנים אין פתרון, מן הראוי שהכנסת תידרש לעניין, תחליט, תחייב את הממשלה והגופים המבצעים, ואנחנו נעשה את הדברים. ולכן אני ממליץ שאנחנו נצטרף להצעת החוק, נביא לפתרון הנושא הזה, הכתם המאוד-בעייתי הזה מבחינה היסטורית, גם בשכונת-הארגזים, וגם בכפר-שלם, ובוודאי בגבעת-עמל, שנמצאת בלב-לבה של צפון תל-אביב הישנה, כדאי שאנחנו ניתן לאנשים האלה את התנאים לחיות, ונפתור את העניין הזה, וניתן להם לגור איפה שצריך, ושעיננו לא תהיה צרה במה מישהו מקבל,

נעשה את זה ברוחב לב. ולכן אני ממליץ לתמוך בהצעת החוק. תודה. תודה רבה, אדוני השר. אנחנו נצביע בנפרד על כל אחת משלוש ההצעות. ראשונת ההצעות, הצעת חוק להבטחת דיור חלופי לתושבי גבעת-עמל, התשע"ו 2016, של חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי וקבוצת חברי הכנסת. אנחנו מצביעים בקריאה טרומית, מי בעד ומי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק להבטחת דיור חלופי לתושבי גבעת-עמל, התשע"ו 2016, לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. 35 תומכים, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה טרומית ועוברת לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה. אנחנו עוברים להצביע על הצעת חוק השנייה. חברת הכנסת יעל גרמן מבקשת להוסיף את תמיכתה בחוק לפרוטוקול. הצעת חוק להבטחת דיור חלופי לתושבי גבעת-עמל, התשע"ה 2015, של חבר הכנסת אילן גילאון וקבוצת חברי הכנסת.

מי בעד ומי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק להבטחת דיור חלופי לתושבי גבעת-עמל, התשע"ה 2015, לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה.

אין נמנעים. גם הצעת החוק הזאת עברה, וגם היא עוברת לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת החוק השלישית, הצעת חוק להבטחת דיור חלופי לתושבי גבעת-עמל, התשע"ה 2015, של חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת,

מונחת לפניכם הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון, מניעת עיקול כספי ערובה שהשתלמו למזכירות בית-המשפט למטרות שחרור ממעצר). על-פי החוק הקיים כיום, אדם שעל-פי החלטת בית-המשפט השתחרר ממעצר בתמורה להפקדת ערבויות בקופת בית-המשפט, קופת בית-המשפט היא בגדר מחזיק.

במידה שיש נגד העצור עיקול בגין הליכי הוצאה לפועל המתנהלים נגדו, הרי שכספי הערובה ניתנים לעיקול. במילים אחרות, העצור ייוותר במעצר לא משום שבית-המשפט סבור שיש עילה שייוותר במעצר,

בית-המשפט סבר שצריך לשחררו בערבות, אבל הוא ייוותר במעצר משום שלא יהיה מי שישים את כספי הערובה, מחשש שאלה יעוקלו בגין הליכי הוצאה לפועל. כך נמצא שחירותו של אדם המוקנית לו על-פי חוק, בית-המשפט סבר כי אפשר לשחררו ממעצר בתמורה להפקדת ערבויות מתאימות, והוא יושב במעצר. יצוין גם כי כבוד השופט אליקים רובינשטיין עמד על כך בפסק-דין אייל זלמן נגד מדינת ישראל, ולאור חשיבות הדברים אצטט את דברי בית-המשפט: "שעה שהוצא צו עיקול, מזכירות בית-המשפט היא בגדר מחזיק ועליה לפעול בהתאם לצו.

אולם סבורני כי סוגיה זו אינה חפה מבעייתיות, וייטיב המחוקק לעשות אם יידרש אליה". בהמשך דבריו אומר כבוד בית-המשפט: "עם זאת, כאמור, סבורני כי אין המצב החוקי דהאידנא מאפשר תוצאה אחרת מזו שאליה הגיע חברי, לשם כך נדרשת התערבות המחוקק, ויפה שעה אחת קודם". החוק המוצע על-ידי ועל-ידי חברי חברי הכנסת מנחם אליעזר מוזס, קארין אלהרר ודב חנין, בעצם נענה לקריאתו של בית-המשפט העליון לתקן עוול מובנה בחוק הקיים, שיש בו כדי לשלול חירותו של אדם שלא בצדק ובניגוד גמור להחלטת בית-המשפט, המורה על שחרורו בערבות. אני מבקש מחברי חברי הכנסת לתמוך בהצעת חוק זו. אני סבור שגם בית-המשפט סבר בפסק-הדין המצוטט שחירותו של אדם צריכה להישמר ככל האפשר. גם לחייב אמורות להיות זכויות, ואין כל סיבה שאדם ישב במעצר על לא עוול בכפו רק משום שאין מי שיפקיד עבורו את הערבות מחשש לעיקולה על-ידי הליכי ההוצאה לפועל.

תודה רבה. משיב על ההצעה, בשם שרת המשפטים, השר יובל שטייניץ. הזכירו לי מהמזכירות שזה עד עשר דקות. אנחנו לא מגבילים שרים.

בפני מי להתנצל? עם מתווה הגז החדש.

אני דווקא אקרא את התשובה של שרת המשפטים בנאמנות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון, מניעת עיקול כספי ערובה שהשתלמו למזכירות בית-המשפט למטרות שחרור ממעצר), התשע"ה 2015, של חבר הכנסת יואב בן צור, מבקשת לתקן את חוק ההוצאה לפועל כך שייקבע בו שכספים שהפקיד הנאשם בקופת בית-המשפט כערובה לשחרורו ממעצר יהיו פטורים מעיקול במסגרת הליכי הוצאה לפועל. כיום, הנהלת בתי-המשפט נחשבת לצד שלישי, שאפשר לעקל אצלו כספים של חייבים בהוצאה לפועל.

כאשר נאשם בהליך פלילי שהוא גם חייב בהוצאה לפועל, מפקיד עירבון לצורך שחרורו, אפשר לעקל את כספי הערובה ולממשם. מצב זה מעורר כמה קשיים:

מטרת הפקדת ערובה לשחרור ממעצר או הערבות לשחרור ממעצר היא להבטיח את התייצבותו של נאשם להמשך ההליך הפלילי בעניינו, כך שעיקול כספי הערובה עלול לסכל את מטרת ההפקדה,

כפי שצוין בדברי ההסבר להצעה, החשש שמא יעוקלו כספי הערובה עשוי למנוע מנאשם לפעול לגיוס הכספים שנדרשים לשחרורו או להסתייע בצדדים שלישיים לשם כך, וכך הנאשם ייוותר במעצר בשל חוסר יכולת כלכלית. שקט, חברי הכנסת. עמדת הממשלה היא שתכלית ההצעה ראויה, ויש מקום להסדיר את הסוגיה המועלית בה, מניעת עיקול כספי ערבות שהופקדו לצורך שחרורו של נאשם בערבות ולשם הבטחת התייצבותו להליך הפלילי. לצד זאת, להצעה יש השלכות על אינטרסים חשובים נוספים, ובהם של זוכות בפסק-דין מזונות ושל נפגעי עבירה שנפסקו לטובתם פיצויים. ביקשתי, אומרת שרת המשפטים, מחבר הכנסת בן צור, והוא נענה לבקשתי, להחריג חובות מסוימים מתחולת החוק. נוכח האמור, ועדת השרים לחקיקה החליטה לתמוך בהצעת החוק, כפוף להחרגתם של נפגעי עבירות וזוכות בפסק-דין מזונות. ההצעה תקודם לאחר ההצבעה הטרומית כפוף להסכמת משרד המשפטים, ותחזור לדיון בוועדת השרים לפני קריאה ראשונה. כפוף לאמור לעיל, הממשלה תומכת בהצעת החוק. מי המציע?

איפה הוא? בן צור, אתה מסכים לתנאים של שרת המשפטים? תגיד: מסכים אנוכי.

יפה, אוקיי. אם כך, הממשלה מציעה לתמוך בהצעת החוק. אני מוכרח להודות שאני לא מבין את ההבחנה, אבל בסדר. על רקע תמיכתה של הממשלה ביקש חבר הכנסת אחמד טיבי להתנגד להצעת החוק. שלוש דקות, אדוני, לרשותך. בבקשה. למה אתה שותה מים? צריך אומץ בשביל להגיד את הדברים? אפרופו עיקול, אין ספק שההצעה ראויה. עכשיו הסיבה,

אין ספק שההצעה ראויה. השאלה אם לעקל שקר, בקו"ף, או לעכל את האמת, בכ"ף, יכולה להיות תוצאה של הסתה, ואיך להביא את השקרנים לבית-משפט, כמו שאומרת הצעת החוק? לפני שעה קלה התפרסם על-ידי הפרקליטות הצבאית בבית-המשפט הצבאי שבו מתנהל המשפט נגד אלאור אזריה, סרטון, על-ידי הפרקליטות, שמראה שמישהו דוחף את הסכין לכיוונו של עבד אל-פתאח א-שריף שנמצא שותת דם בכביש, ומישהו שאומר: הכלב הזה, ואז דוחף לו את הסכין. מה יגיד ראש הממשלה עכשיו? יתקשר לאבא של החייל ויגיד לו: תחזירו את הסכין? מה זה שונה מפרשת האונס?

חכה, חכה, יש התפתחות של, יש מדרגות, הבנתי. זה בדיוק פרשת האונס.

יש קרשנדו ויש, הבנתי, יגיד: אונס לאומני. עכשיו, מה יגיד ראש הממשלה? יגיד שהשמאל והערבים זרקו את הסכין? התקשורת זרקה את הסכין? ואז אני נזכר בפוסט שכתב ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, בנג'מין נתניהו. הוא כתב פוסט על אונס לאומני, כביכול, שלא היה. היום התברר שלא היה. הפלסטינים שהיו במעצר שוחררו. אתה לא יודע אם היה או לא, תגיד "ככל הנראה". זה מה שהשוטרים אומרים.

אני רוצה לדבר ברגישות המתבקשת ולהגיד שהסיפור יכול להיות סיפור קשה, אנחנו לא מכירים את כל הפרטים, והמשטרה אומרת, לפי ההודעות היום, שהם שוחררו כי כנראה זה לא היה. אבל ממתי ראש ממשלה נתניהו מתייחס לאונס? ממתי? אי-פעם בחיים הוא התייחס לאונס? אלא אם כן יש פה הזדמנות של הסתה. ואז הוא העלה פוסט, כאילו שהוא היה אחרון המסיתים הקטנים, כאילו שהיה ענת ברקו. ואז, ואז הוא נאלץ, אחר כך, כי התקשרו אליו מהמשטרה כנראה, או המזכיר הצבאי אמר לו: הסיפור לא כל כך ברור, למה לתקוף את השמאל, את התקשורת, מחזית, מפה לפה?

ולכן, אדוני היושב-ראש, ולכן אתה מתנגד לחוק. בצלאל סמוטריץ, בכיר אנשי הימין הקיצוני ההזוי, אל תדאג, יש לך תחרות קשה עם ראש ממשלה, ו-לדרבי יש חוקים משלו, שניכם מאותו מחנה, אותה השקפת עולם, אבל ראש הממשלה, אתה יודע מה, בעצם? אחרי שאתמול עשו יויו החזירו את המרכיב הלאומי, לא החזירו, ראש הממשלה שקל כנראה להחזיר את הפוסט אתמול. חבר הכנסת טיבי, תודה רבה. ראש הממשלה בנימין נתניהו, הגיע הזמן שתתנצל, גם לשמאל, גם לתקשורת, לערבים. גם לנשים, שהשתמשת בהן באופן פוליטי, רדוד, נמוך, לא מוסרי. תודה, חבר הכנסת טיבי. (אומר בערבית: תתבייש לך, בנימין נתניהו. בוש לך.) שוכרן ג'זילן, אחמד טיבי. להתבייש זה מה שצריך לעשות, להתבייש. (אומר בערבית: אלוהים לא ייתן לך בריאות.) תודה רבה לחבר הכנסת טיבי, שנימק לנו מפורטות את התנגדותו להצעת החוק.

להצבעה על הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון, מניעת עיקול כספי ערובה שהשתלמו למזכירות בית-המשפט למטרות שחרור ממעצר), התשע"ה 2015. מי בעד ומי נגד, בקריאה טרומית? ההצעה להעביר את הצעת חוק ההוצאה לפועל

מניעת עיקול כספי ערובה שהשתלמו

התשע"ה 2015, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה.

אין מתנגדים, אין נמנעים. חבר הכנסת טיבי רק נוכח. חברת הכנסת גרמן מבקשת שוב להוסיף את תמיכתה בחוק לפרוטוקול. אנחנו נענים לה.

שאפשרה התחלת דרך לתיקון קטן אבל כל כך משמעותי למשפחות רבות בישראל. ובשביל תיקונים כאלה, לדעתי, אנחנו פה, כי התיקונים הקטנים האלה הופכים יחד לשינוי גדול באורח החיים של אנשים. אז מה בעצם ההצעה מבקשת? עד היום הורים לילדים עם מוגבלות שמקבלים גמלת ילד נכה נאלצו להגיע עם ילדיהם לשתי ועדות רפואיות שונות של הביטוח הלאומי: אחת שתקבע את זכאותו של הילד לקצבת ילד נכה, והשנייה, שתקבע את האחוזים הרפואיים לצורך הטבות מס. ההורים כמובן נדרשו לשלם בשביל ועדת מס מאות שקלים, והיו נדחים וחוזרים, וכל זה בלי לדבר על המסמכים, הטרטור, להוכיח שהילד שלך מספיק נכה, ושכמובן מצבו לא ישתנה. התיקון, שהתחלנו את הדרך בלהעביר אותו, יוסיף את הילדים מקבלי קצבת הנכות, ילד נכה, לרשימת הזכאים לפטור והנחות ברשות המסים, ובכך תיחסך מההורים ביורוקרטיה, סחבת, והצורך הכל-כך קשה להעביר ילדים בין ועדות רפואיות שונות. מדובר בילדים שמקבלים קצבת ילד נכה בשיעור שלמעלה מ-100%, בהם ילדים עם נכויות קשות ומורכבות, מוגבלות שכלית קוגניטיבית-התפתחותית בינונית וקשה, ילדים עם עיוורון, חולים אונקולוגיים, ילדים בספקטרום האוטיסטי ברף הגבוה ועוד. הפטור ממס הזה עשוי להקל עליהם בתהליך של פדיון קופת הגמל, הקלה בתשלום מס רכישה כשההורים צריכים לרכוש כדי לאפשר להם חיים בשוויון וכבוד. אז אני שוב רוצה להודות לכל מי שלקח חלק בהצעת החוק הזאת, ומקווה שנמשיך לפתור בעיות בחוק שמקשות על משפחות, על אזרחים רבים במדינת ישראל. אני מאחלת שגם הדיונים יתקיימו בוועדה מהר ככל האפשר כדי לאפשר זאת.

לצד המשחקים הפוליטיים אפשר באמת גם לעשות כאן דברים חשובים, וזה באמת יום שאני מודה על כך שאני כאן. תודה. תודה רבה לחברת הכנסת קארין אלהרר. משיב על ההצעה בשם הממשלה סגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן. אדוני היושב-ראש, תודה, חברת הכנסת קארין אלהרר, זו לא פעם ראשונה שמשרד האוצר ושר האוצר נענים לבקשתך, ההצעות שלך הן הצעות טובות. זה המקום גם להגיד יישר כוח לשר משה כחלון. ועדת השרים לענייני חקיקה החליטה לתמוך בהצעת החוק שלך,

לכך שבהמשך היא תקודם בהסכמת משרד המשפטים, משרד האוצר, משרד הרווחה והמוסד לביטוח לאומי, ותוחזר לוועדת השרים לפני קריאה ראשונה. מקובל עלייך התנאי? אז אני מבקש מכו-לם לתמוך בהצעה. אנחנו עוברים,

להצבעה בקריאה טרומית על הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס למקבלי קצבת ילד נכה), התשע"ו 2016. מי בעד ומי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס למקבלי קצבת ילד נכה),

אנחנו נוסיף את התודה לפרוטוקול. 27 תומכים, אין מתנגדים, אין נמנעים. ההצעה התקבלה בקריאה טרומית ומועברת לדיון בוועדת הכספים של הכנסת. אנחנו עוברים לסעיף הבא שעל סדר-היום: הצעת חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה)

הגברת השקיפות בעניין הפרשות לפנסיה), התשע"ו 2016, של חבר הכנסת יעקב פרי וקבוצת חברי הכנסת.

כתוב לי כאן שתשובה והצבעה במועד אחר. צודק. מה שכתוב לך נכון. אדוני, עשר דקות לרשותו,

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, השבוע נכנסה לממשלה סיעת ישראל ביתנו, חיים, תפריע לכולם, רק לי לא. זה השר שטייניץ. השבוע נכנסה לממשלה סיעת ישראל ביתנו, וכולנו היינו עדים לסאגה התקשורתית, לאחת מהדרישות המרכזיות של ישראל ביתנו כדי להיכנס לקואליציה, והיא העלאת הפנסיות לעולי ברית-המועצות. אני רוצה לברך את השר ליברמן, את השר כחלון, כל אחד על ההתעקשות שלו, ועל הקצאה של 1.4 מיליארד שקלים להגדלת ההכנסה החודשית של כלל הקשישים בישראל. אך כולנו כאן יודעים שאפילו סכום נכבד זה אינו מספיק באמת כדי להתמודד עם בעיית העוני המחפיר של הקשישים במדינה. 1.4 מיליארד שקלים הנפרסים על פני כמה שנים הם רק פלסטר, 1.4 מיליארד שקלים של אלתור עבור בעיה עמוקה ושורשית הרבה יותר. 1.4 מיליארד השקלים הללו הם מענה לא מספק לתוצאות הקשות של היעדר מדיניות ממשלתית בנושא מוכנות המדינה להזדקנות האוכלוסייה בכלל ולקצבאות לאחר גיל הפרישה בפרט. אין זה סוד שמדינת ישראל אינה מדינת רווחה מהמעלה הראשונה, מדינת ישראל החליטה שהיא לא דואגת לכל צרכיו של הקשיש בהגיעו לגיל זיקנה, ועליו לדאוג לעצמו במרוצת חייו. המדינה קבעה כי על כל אחד מאזרחי ישראל חובה לדאוג לעצמו למקורות הכנסה, גם בעת זיקנתו, לאחר ששעבד את מרב שנות חייו לעבודה ותרם לכלכלת המדינה. כיום הצעירים חייבים לחשוב על תכנון עתידם בגיל הפרישה כבר עם סיום שירותם הצבאי, ויש לכך סיבות רבות, שהזמן המועט שלי על הבמה לא יספיק כדי לפרוט את כולן. לא אכנס אתכם כאן היום לשאלה אם זה טוב או לא טוב, זוהי עובדה קיימת. אבל התוצאה של זה היא שהמדינה חייבת להתוות מדיניות ולנהל בצורה טובה הרבה יותר את סוגיית הפנסיות, על כל רבדיה. הלוואי שיכולתי לעמוד כאן היום ולומר שהמדינה החליטה בשנת 2008 שהגיעה העת להתוות מדיניות של הפרשות לפנסיה חובה מתוך הצבת יעדים ולאחר מחשבה מעמיקה,

חברותי וחברי חברי הכנסת, לא המצב. בשנת 2008 הוחל לראשונה צו ההרחבה לפנסיה חובה במשק, אך למעשה צו ההרחבה לא נחקק בכנסת, צו ההרחבה אינו תולדה של מחקר מעמיק או של הצבת יעדי מדיניות ברורים ושקולים, אלא תולדה של משא-ומתן, כיפופי ידיים בין ארגוני המעסיקים לבין ארגוני העובדים הגדולים במשק, ולכן העיוותים הרבים שלהם אנו עדים בתחום הפנסיה לא צריכים להפליא אותנו. למעשה, עד שנת 2008 ההפרשות לקרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים היו הטבה שניתנה בעיקר במסגרת הסכמים קיבוציים שונים למקושרים ולקבוצות העובדים החזקות במשק. אחד מהעיוותים שנוצרו הוא העובדה שמעסיקים רבים אינם מפרישים לקופות הגמל לקצבה עבור מלוא שכר הברוטו שהעובדים מורגלים לו, ונוצר עיוות, מה שקרוי בפי רבים "שכר להפרשות". במילים פשוטות, השכר להפרשות הוא הדרך של מעסיקים שלא להפריש לפנסיה בגין מלוא השכר החודשי. מעסיקים יכולים לקבוע שכר בסיס כשכר להפרשות, ועליו מיני תוספות שונות ומשונות שמגדילות בפועל את הברוטו לעובד בסוף החודש, אך למעשה המעסיק פטור מלהפריש בגין התוספות האלה לפנסיה. המצב הזה יוצר עיוות משמעותי, שהמדינה אינה מתייחסת אליו, וכך היא מפילה אותו על גבו של האזרח, שאמור להסיק את המשמעויות ולהבין מתלוש השכר שלו שהשכר להפרשות נמוך מהשכר ברוטו שהוא רגיל אליו. זה אומר גם שהקצבה הצפויה לו בקרן הפנסיה תהיה נמוכה משמעותית מהשכר שאליו הוא רגיל. עבור רבים מהאזרחים מה שתיארתי עתה הוא ג'יבריש, וזו בדיוק הסיבה לכך שהגשתי את הצעת החוק שאני מציג בפניכם היום. רובד אחד מרכזי של התמודדות עם סוגיית הפנסיה הוא מודעות הציבור. לנוכח המצב הקיים בפנסיה, כפי שפירטתי, מידע וידע הם הכרחיים לתהליך קבלת ההחלטות של הפרט. עבור רבים מדי מאזרחי ישראל תחום הפנסיה הנו חור שחור. רבים בציבור אינם מודעים לנושא הפנסיה ולמשמעותו הקריטית עבורם. דורית סלינגר, הממונה על הביטוח במשרד האוצר והרגולטור המקצועי המרכזי לנושא, הודתה בגילוי לב לאחרונה בכנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה שיש מודעות נמוכה מאוד של הציבור בנושאי הפנסיה. היא ציינה שמצב זה מחייב אותנו להתערב ולקחת אחריות. גם מבקר המדינה ציין בדוחותיו כי לעובדים רבים אין מודעות לזכויותיהם, וכי על המדינה לנקוט פעולות להגברת המודעות שלהם באמצעים שונים. הנגשת מידע היא גם האפשרות להבין את המידע, לנתח אותו ולעבד אותו מבחינה ויזואלית.

עקרון השקיפות והנגשת המידע לא מתממש אך ורק על-ידי הצגת מסד נתונים לעובד בדמות תלוש שכר. הנתונים הם רק נדבך אחד במושג מידע, ובמיוחד בנושאי הפנסיה עלינו לוודא שהנתונים אכן יהפכו למידע שימושי. הצעת החוק שאני מביא בפניכם היא צעד הכרחי וחשוב כדי לקדם את הנגשת המידע החיוני הזה לאזרחים ואת לקיחת אחריות של המדינה בנושא החינוך הפנסיוני. עם יד על הלב, כמה מכם התעמקו בתלוש השכר שלכם ומבינים את המשמעות של כל הרכיבים בו? אני מרשה לעצמי להניח שרבים מכם לא עשו זאת. בהחלט צריך לעשות זאת, אבל אנחנו צריכים להיות גם ריאליים. מסקר שערך העיתון "גלובס" בשנת 2013 עלה כי לפחות שליש מהעובדים בישראל אינם יודעים כמה המעסיק מפריש עבורם לפנסיה, וזה למרות העובדה שהם מקבלים תלושי שכר. המספרים הם כנראה גדולים הרבה יותר.

סביר יותר שהעובדים קוראים את תנאי העסקתם במסגרת ההודעה לעובד, בשפה פשוטה וברורה. העלאת הנתונים על הפנסיה במסגרת ההודעה לעובד עשויה להעלות משמעותית את מודעות העובדים לנושא ההפרשות הפנסיוניות. הצעת החוק הזאת גם עשויה לפתור מקרים של חוסר בהירות בתנאי ההעסקה לגבי השכר המופרש, מצבים שבהם שכר אינו מופרש בהתאם להסכם ההעסקה ומקרים אחרים שבהם מוסכם על שכר אחד ובפועל, התייחסו לשכר אחר. חברתי וחברותי חברי הכנסת, אין להצעת החוק הזאת עלות תקציבית, והמידע ממילא נמצא אצל המעסיקים, ולפיכך איני רואה סיבה מהותית מדוע בחרה ועדת השרים לדחות את ההצבעה על החוק בשלושה חודשים, ולא להעבירה באופן מיידי ולהקל על הציבור. רבים אינם מבינים שהקצבה שהם יקבלו מקרן הפנסיה נמוכה משמעותית משכר הברוטו שהם רגילים לראות בסוף החודש בשנות עבודתם, ועלינו לנקוט את מרב הצעדים האפשריים להגברת המודעות לנושא הפנסיוני. עלינו לדאוג למחר, מחר שלא ידרוש מאתנו לשים פלסטר תקציבי על בעיה גדולה, מחר שלא ידרוש מהסיעות השונות לעשות הון פוליטי על גב קשישים ולא יאלץ להתמודד עם עוני מזעזע בקרב קשישים. הצעת החוק הזאת היא סנונית ראשונה, ואני קורא לכם, חברי הקואליציה וחברי ועדת השרים לחקיקה, אנא, למדו את הנושא ותמכו בה כאשר תועלה שוב לוועדה. אל לנו להיות חלק מהגוף שמקשה על הציבור, אלא כזה המקל עליו ומאפשר לו גישה למידע כה חשוב.

תודה רבה. כאמור, תשובה והצבעה במועד אחר. סיימנו את החקיקה להיום. נעבור להצעות לסדר-היום בנושא: הכוונה להעביר גופים ממשלתיים אל מחוץ לירושלים,

ראשון הדוברים, חבר הכנסת מיקי לוי. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, אני אפתח דווקא באיזה משפט שקרוב לכולם, ללבנו: "זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו".

אחרי מאמצים אדירים, הופעתי יחד עם חברים אחרים, הגשנו התנגדויות לבנייה במצפה-נפתוח, מה שנקרא בלשון העם הירושלמית ליפתא, אותה ריאה ירוקה המשמשת כביתם של הצבאים הירושלמיים. במורדות הכניסה לעיר קמו להן תוכניות בנייה הרסניות שאיימו להחריב את היער. אך כל המאמצים שהשקענו, הן כאן בבית הזה בוועדת הפנים והן בהגשת התנגדויות, בניסיון לעצור את רוע הגזירה, לא צלחו. בקדנציה הקודמת עמדתי מעל הדוכן הזה והסברתי כמה חשוב להקים את הוותמ"ל. לא זאת הייתה הכוונה. הכוונה, שהוותמ"ל ישלוף ויחלץ את אותן תוכניות בנייה שלא הצליחו לצאת אל הפועל ונתקעו במחוזי ובמקומי. אבל הנה לקח הוותמ"ל לעצמו כוח יתר והחל לאשר תוכניות גם כאשר הרשות המקומית אינה רוצה לאשר אותן והן אינן במסגרת הסכמי גג. ולא זו הייתה הכוונה. אתמול, לשמחתי, אף-על-פי שהגשנו כ-10,000 התנגדויות, אחרי מחצית היום השתכנע השופט שעמד בראש הוועדה הציבורית שאין לוותמ"ל סמכות לדון בתוכניות האלה, והחזיר את התוכניות, הנוראות הגרועות האלה, שאיימו על היער ואיימו על החי והצומח, חזרה למחוזי. אני מאוד מקווה שנצליח לעצור את המהלך הזה. אדוני היושב-ראש, בדקה שנשארה לי, יש איזושהי מגמה של עזיבת העיר ירושלים,

אנחנו נמצאים ביום ירושלים, שעל ראש שמחתנו, וכמעט כולם בבית הזה רוצים לחזק את העיר הזאת, שכל כך יקרה לכולנו וקרובה ללבו של העם היהודי.

החלה מגמה של עזיבת העיר על-ידי משרדי ממשלה וגורמים ממשלתיים, וזה מחליש את העיר. רשות השידור, תאגיד השידור הציבורי, עוזב את העיר לכיוון מודיעין,

אז מה יגידו, בדרך כלל הפתיח הוא "קול ישראל מירושלים" אז מה יגידו, "קול ישראל ממודיעין"? עמדנו על זה בחוק, שזה יהיה בירושלים. אבל אם הוא ישב במודיעין,

אני אגיש חוק נגדי. זה לא ירושלים. זו הטעיית הציבור, וצריך לעשות את כל המאמצים שזה יישאר בירושלים. וגם המדען הראשי, אף שאני וחברים אחרים התנגדנו לעזיבתו את העיר, העביר את משרדיו, עם תקציב ענק, למודיעין. אדוני היושב-ראש, אני מזהיר את כולנו מהמדרון החלקלק הזה. משפט אחד, ברשותך, על הרובע היהודי.

הרובע היהודי בירושלים עומד ליפול שנית. יזמנו בוועדת הפנים, חברי כנסת ירושלמים, דיון זריז, יש השתלטות על הרובע היהודי, יש בעיות ביטחוניות. החברה המנהלת את הרובע איננה ממלאת את תפקידה. אני מקווה שיושב-ראש ועדת הפנים של הכנסת ייענה לבקשה שלי ויקיים את הישיבה הבאה של ועדת הפנים ברובע היהודי, כדי לבחון איך בולמים את נפילת הרובע היהודי בפעם השנייה. תודה רבה. תודה, אדוני. אני מזמין את חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ, ואחריו, חבר הכנסת יהודה גליק. חבר הכנסת גפני, אם יהיה פה, אחרון הדוברים. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, מקומה ומעמדה של ירושלים כעיר בירה הם כמשהו שמסמל את מה שאנחנו נוהגים לקרוא "קומת ירושלים" בתהליכי הבניין והתקומה של העם היהודי, אז מראשית היווסדו אנחנו מדברים על שתי קומות. דיברתי על זה כבר בשבוע שעבר, על ימי ספירת העומר, זה מין איזה מעלה שבו אנחנו מטפסים מקומת החירות הפיזית, שאותה קיבלנו בפסח, ביציאת מצרים, אל החירות הרוחנית שאנחנו מקבלים,

בעוד שבוע וחצי, בשבועות, ובתווך הזה אנחנו מטפסים לאט-לאט בין שתי הקומות הללו. וההשגחה העליונה סובבה לנו גם את ימי הבניין שלנו, את ימי התקומה, שזכינו להם בדורותינו אנו, בדיוק אל תוך אותם ימי בניין היסטוריים. וגם כאן אנחנו מטפסים בשתי קומות: קומת החירות הפיזית שלנו, יום העצמאות, ה' באייר, שחגגנו זה מכבר כולנו, כל עם ישראל, באיזשהו מקום יציאה מעבדות לחירות, מגלות, משעבוד, לחירות ולעצמאות, ואנחנו מטפסים במעלה ונתקלים, נפגשים, בעזרת השם, בשבוע הבא, בכ"ח באייר, עם יום ירושלים. וקומת ירושלים מסמלת בתהליכי התקומה, בבניין הלאומי המתחדש שלנו, את קומת הרוח, את קומת התוכן. ארץ-ישראל בלי ירושלים, זה יכול להיות גם באוגנדה. ירושלים שניצבת במרכזה של ארץ-ישראל וקדושה מכל ארץ-ישראל מסמלת עבורנו את קדושתה של ארץ-ישראל, את מעמדה, את תפקידה, את השאיפה שלנו להמשך הטיפוס במעלה התשובה והגאולה הזה אל בית-המקדש. דיבר כאן קודם סגן השר הרב פרוש, בהמשך לדבריו של יושב-ראש הכנסת באירוע המיוחד שהיה כאן היום לציון יום ירושלים, על שאלת הנוסח של תפילת "נחם" בתשעה באב. אז אני קטונתי מלהיכנס לשאלה ההלכתית ולשאלת הכתפיים שנדרשות כדי לשנות או לא לשנות, אבל עצם השאלה היא שאלה נכונה. יש משהו כפוי טובה, קצת, בעובדה שאנחנו היום כאן במדינת ישראל בשנת תשע"ו מחזיקים את אותו סידור שהסבתא שלי החזיקה במחנה הריכוז ובגטו.

קשה קצת.

אנחנו עומדים ומבקשים אותו דבר מריבונו של עולם? הרי היינו בגלות וביקשנו, וברוך השם נענינו כבר, בחלקים גדולים, ונתקבצנו לארצנו, אנחנו כבר לא בגלות, והדברים כמובן חייבים לבוא לידי ביטוי גם בסידור התפילה, אז הם באים לידי ביטוי בתפילה לשלום המדינה, ובהלל ביום העצמאות וביום ירושלים. אז את תפילת "נחם" אנחנו לא משנים, כיוון שאנחנו מדגישים ביום העצמאות את החסר הענק,

שיש לנו כל עוד אין לנו בית-מקדש בנוי,

והוא-הוא תפארתה של ירושלים,

בעזרת השם, יהיה תפארתה של מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו, שתלך ותתקדם, בעזרת השם, עד הגאולה השלמה.

תודה, חבר הכנסת סמוטריץ. חבר הכנסת גליק, בבקשה. אחרון הדוברים, חבר הכנסת גפני. בבקשה, אדוני. שלוש דקות לרשותך. אדוני יושב-ראש הישיבה, אדוני השר, חברי חברי הכנסת המתוקים והיקרים מן הקואליציה ומן האופוזיציה, מי יותר יקר, מהאופוזיציה או מהקואליציה? "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי". אני לא אשכח ולא אפקיר את ירושלים, ובכל הזדמנות שיש לי, גם כאן, בנאום הראשון שלי,

שאיננו נאום בכורה, אני אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. חברי חברי הכנסת, בשנת 2007 ממשלת ישראל החליטה להורות להעלות את כל היחידות הממשלתיות לירושלים. מאז, ההחלטה כמעט שאינה מיושמת. מבקר המדינה כבר העיר על כך יותר מפעם אחת. אז קודם כול, נתחיל בשבח. השרה מירי רגב, כל הכבוד לה, עם כניסתה לתפקיד הודיעה שמשרדה יעלה לירושלים, על כל יחידותיו,

ככה היא עושה, משרד התרבות עלה לירושלים. אני גם רוצה להודות לחבר הכנסת מיקי לוי, שהעלה את ההצעה לסדר-היום, ואני הצטרפתי אליו.

חברי חברי הכנסת, כמה נתונים עדכניים שקיבלתי מאנשי תנועת "התעוררות" בעיריית ירושלים, העוסקים בנושא כבר זמן רב. יש עשרות יחידות ממשלתיות שטרם עלו לירושלים, אני לא אלאה אתכם, אבל יש כאן: משרד האוצר, משרד החינוך, משרד הביטחון, משרד המשפטים, 15 יחידות של משרד הכלכלה לא יושבות בירושלים, לשכת הפרסום הממשלתי יושבת בתל-אביב, משרד החקלאות יושב באזור רחובות, שמונה יחידות של משרד הבריאות, תשע יחידות של משרד התקשורת, ועוד ועוד ועוד ועוד. ולא רק זאת, אלא שבשנה האחרונה יש מגמה הפוכה, יוצאים מירושלים: תאגיד השידור הציבורי עבר למודיעין, המדען הראשי עבר לתל-אביב, היחידה ללוחמה נגד הדה-לגיטימציה, שאנחנו נלחמים נגדה, עברה לתל-אביב.

ההשלכה הכלכלית של כל זה: 4,000 משרות של כ-60 יחידות ממשלתיות מחוץ לעיר, בניגוד להחלטת הממשלה בעניין, 40 מיליון הכנסות מארנונה שהעיר מפסידה, 130 מיליון בתצרוכת הפרטית כל שנה. רבותי, אם אנחנו מזלזלים בירושלים, מה נתפלא שהווקף בונה והורס בהר-הבית עצמו ובונה מבנה של שירותים תוך שהוא מצפצף עלינו, מזלזל בריבונותנו? מה נתפלא שחברי הכנסת הערבים אומרים שהם יצפצפו על החלטת המפכ"ל והם יעלו ולא אכפת להם? הם לא מתייחסים לריבונות שלנו בירושלים.

אנחנו בתחילת שנת היובל של השמחה העצומה, שחזרנו לירושלים המאוחדת. אנחנו חייבים בשנה הזאת לקבל על עצמנו להעלות את ירושלים על ראש שמחתנו. אני אשתדל גם להבא להשאיר עודף ולא לגלוש מעבר לזמן.

תודה רבה, חבר הכנסת יהודה גליק. חבר הכנסת משה גפני, אינו נוכח, ועל כן ישיב לנו השר יריב לוין. האם אתה מאשר לנו לבנות את בית-המקדש?

אם קטון אתה בעיניך, הלוא ראש שבטי ישראל אתה. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, חברות וחברי הכנסת, בפתח הדברים אני רוצה להודות לחברי הכנסת שהעלו את הנושא החשוב הזה על סדר-היום, כי הוא בהחלט נושא מטריד, ואכן, צודקים, נדמה לי שפירט כאן חבר הכנסת גליק בצורה מסודרת את ההיסטוריה. החלטת הממשלה מס' 1661 מיום 13 במאי 2007 בעניין העברת היחידות הארציות של משרדי הממשלה לירושלים קבעה כי הממונה על הרכוש הממשלתי לא יאשר עריכת חוזים חדשים לבנייה, שכירות או שיפוצים ליחידות ארציות של משרדי ממשלה שאינם בתחומי העיר ירושלים, ואגף החשב הכללי ואגף התקציבים לא יתחייבו ולא יאשרו ביצוע הוצאה תקציבית למטרה זו, אלא באישור ועדת חריגים במשרד רה"מ. ועדת החריגים, בראשה עומד מנכ"ל משרד ראש הממשלה, וחברים בה נציב שירות המדינה, מנכ"ל המשרד לירושלים והתפוצות, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, מנהל מינהל הדיור הממשלתי ומנכ"ל הרשות לפיתוח ירושלים. הוועדה מתכנסת מעת לעת ואכן דנה בבקשות כאלה ואחרות. מאז הקמתה דנה הוועדה בעניינן של עשרות יחידות ממשלתיות כאלה והחליטה שיותר ממחציתן צריכות לעבור לירושלים. אני רוצה להתייחס, היו כמה נושאים שהובאו גם בנוסח ההצעה לסדר-היום, גם אם לא בהכרח נסקרו בנאומים שהיו כאן. אחת הדוגמאות, הרשות לחדשנות טכנולוגית שהוקמה כתאגיד סטטוטורי בהתאם לתיקון מס' 7 לחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד 1984, שם נקבע במפורש,

שמקום מושבה של הרשות יהיה בירושלים, וכי תחילת סעיף זה תהיה בתוך שלוש שנים מפרסום התיקון לחוק. ועדת החריגים אשר הזכרנו אותה קודם מוסמכת לדון, זו בעיני נקודה חשובה, וכנראה היא לקונה משמעותית גם בהחלטה, ואולי נכון בכלל לתקן אותה באיזשהו מהלך חקיקה, ועדת החריגים מוסמכת לדון בעניינם של משרדי הממשלה ויחידות הסמך בלבד, ומה שקורה הוא שרוב הבעיות שנסקרות כאן, כמו עניין תאגיד השידור הציבורי, הן בעיות שנוגעות בתאגידים סטטוטוריים, חברות ממשלתיות וכדומה, והגורמים האלה אינם כפופים להחלטה הזאת וגם אינם נמצאים במקום שבו אפשר לאכוף עליהם את ההחלטה הזאת. אני יכול לומר, אדוני היושב-ראש, שכאשר אני נכנסתי לתפקידי כשר התיירות, הונחה בפני החלטה,

של החברה הממשלתית לתיירות להעתיק את משרדיה מירושלים למקום אחר. אני זימנתי אלי אז את יושב-ראש הדירקטוריון של החברה והודעתי לו במקום שאני מתנגד בכל תוקף למהלך כזה, ו-לא נעים לי לומר, ואני יכול להגיד את האמת: למזלי, הם עצרו את המהלך והקשיבו לי, כי לולא היו עושים כן, יש לי ספק גדול אם היה בכוחי בכלל למנוע מהלך כזה, שהרי הדירקטוריון הוא סוברני להחליט. זה בכלל מבטא עוד היבט של בעיה עמוקה וקשה שיש לנו, והיא סוגיית הכפיפות של החברות הממשלתיות למשרדי הממשלה שמחזיקים במניותיהן, והעובדה שבסופו של דבר הדירקטוריונים של החברות האלה פועלים, בעצם, באופן עצמאי לחלוטין, ובהרבה מאוד מקרים אפילו מנוגד למדיניות שהשרים מנסים להוביל ולהכתיב שם. בחלק מהמקרים,

הדבר הזה גם לא מפתיע, מכיוון שהדירקטורים מתמנים לשלוש שנים, והם מתמנים על-ידי שרים קודמים, וכאשר נכנס שר חדש ומנסה להתוות מדיניות הדירקטורים הולכים לשאול את פי רבם, קרי השר הקודם, שמינה אותם, ובצורה כזאת בוודאי קשה מאוד לעבוד. לכן אני בהחלט חושב, אדוני היושב-ראש, שכדאי ונכון שהנושא הזה יובא לדיון בפני אחת מוועדות הכנסת בהקדם, כדי באמת לבחון אותו לעומק ולתת פתרונות גם נקודתיים, להביא את אותם גורמים,

ועדת הפנים לכאורה. כן, אני חושב. אני חושב שראוי שהנושא הזה יידון שם, ויתקיים שם באמת דיון מקיף בסוגיה הזאת.

מוכרח לומר, אף שאני תושב מודיעין, שאני לחלוטין לא מקבל גם את הסוגיה של מעבר תאגיד השידור הציבורי למודיעין, וגם אם הוסבר לנו שזה זמני, הרי אין יותר קבוע מאשר הזמני הזה. אני לחלוטין לא מקבל את זה. אני חושב שאסור שהדבר הזה יקרה. אגב, בשעתו, כאשר הנושא הזה עלה בכנסת, נאמר במפורש במשרד התקשורת שלא רוצים שהדבר הזה יקרה ואין כוונה כזאת, ומסתבר שבתאגיד השידור הציבורי חשבו אחרת,

הם סוברניים לפעול, ולכן היכולת לאכוף עליהם, לא לא, אדוני השר, זה כתוב בחוק.

אני יודע, החוק מחייב בהרבה מאוד מקרים, אלא שההעברה היא זמנית, כביכול, עד שיהיה מקום בירושלים. אין ויכוח שהחוק מחייב, אבל ההחלטה שלהם לבצע את המעבר הזה, כנראה אין,

גוף ממשלתי שיכול לכפות עליהם החלטה אחרת, כל עוד הדירקטוריון קיבל אותה. אולי באמצעות עתירה לבית-משפט יש דרך, אבל אני לא חושב שזה, הוגשה עתירה, אני לא חושב שזה המצב הנכון. המצב הנכון צריך להיות שהשר הנוגע בדבר יכול למנוע דבר כזה, ושמעבר כזה באמת נעשה בלי שום ועדת חריגים במקרה מאוד מאוד יוצא דופן, גם כאשר הדבר נוגע לתאגידים סטטוטוריים. לכן אני מציע שכל ההערות האלה באמת תובאנה לדיון רציני וכמה שיותר מהר, אפשר באמת בוועדת הפנים והגנת הסביבה, כדי שהדבר הזה יטופל, ואולי נצליח גם למנוע את המעבר של תאגיד השידור הציבורי,

דבר שבעיני הוא מאוד מאוד לא נכון. לכן אני מציע לכנסת להעביר את הנושא לוועדת הפנים והגנת הסביבה, בהנחה שהדבר הזה מקובל על המציעים.

יש לנו שתי הבעות דעה. ראשון המביעים הוא חבר הכנסת חיליק בר, יושב-ראש עמית בשדולת ירושלים,

אחריו, חבר הכנסת דב חנין. דקה אחת, אדוני, לרשותך.

אדוני, גם כאחד מראשי השדולה למען ירושלים, וגם, זכיתי להיות חבר מועצת העיר ירושלים כחמש שנים לפני בחירתי לכנסת, ואתה יודע כמה אנחנו במסגרת העבודה במועצת העיר, יחד עם הכנסת והממשלה, ניסינו להיאבק, זה היה ערוץ 10,

וזה היה מוסדות ממשלתיים אחרים. אני אומר לך, כחלק מהממשלה הזאת, שזה בסדר תמיד להרים את ירושלים על ראש שמחתנו ולהגיד משפטים יפים, אבל לא רק בגלל האופי של העיר והחשיבות הסימבולית בזה שהמוסדות הלאומיים שלנו יהיו פה, אלא גם משום שזה מקור פרנסה,

ירושלים היא לא עשירה כמו תל-אביב, וגם משום שזה מקור פרנסה להמון,

עובדים שיכולים להיות חלק מהעיר ולהתאהב בעיר, אני התאהבתי בעיר כשהגעתי לכאן כסטודנט, ונשבעתי שאני אשאר פה, ואני כבר 20 שנה פה. עליתי מצפת, שזו שכונה ירושלמית בצפון, לירושלים. לכן באמת, כבוד השר,

ואני יודע שירושלים מאוד חשובה לך, תעשו הכול לא רק כדי להשאיר את כל המוסדות הלאומיים בירושלים, אלא גם להעלות עוד ועוד מוסדות לירושלים.

וזה פרנסה,

כמחנה הלאומי, אני חושב שיש בזה גם לא מעט אידיאולוגיה. לנו זה חשוב לא פחות, ואנחנו נהיה שותפים לכם בכל מאבק להביא כל מוסד לאומי לעיר היקרה והחשובה שלנו. תודה רבה. חבר הכנסת דב חנין. תודה לך, אדוני היושב-ראש, הדיון עסק, בדרך הטבע, במורכבויות שקשורות לירושלים, אבל אני דווקא רוצה לברך היום את תושבי ירושלים, לברך אותם מקרב לב על הצלחת מהלך ציבורי אזרחי מרשים של התנגדויות לתוכנית הבנייה המיותרת והמזיקה במצפה-נפתוח, תוכנית הרסנית, מזיקה ומיותרת. יותר מ-10,000 התנגדויות הוגשו לתוכנית הזאת, שהיא גם הורסת אזור יפהפה בהרי ירושלים וגם פוגעת בבנייה במרכז ירושלים ובעתידה של ירושלים כעיר עם אורבניקה, עם עתיד עירוני ועם צורך לפתח את העיר בתוכה, ולא כל הזמן להתרחב ולהתפשט לכל מיני אזורים שמסביב לה. 10,000 ההתנגדויות האלה הובילו היום להחלטה להוציא את התוכנית הזאת, בגלל המורכבות שלה, מהוותמ"ל, אותו מסלול תכנוני אנטי-תכנוני מהיר ואנטי-דמוקרטי, לא מקצועי ולא רציני, ולהעביר את הדיון בכל הסוגיה הזאת לוועדה המחוזית. זה מה שצריך היה לעשות מלכתחילה.

אנחנו רואים: כשאזרחים מתנגדים, כשאזרחים מביעים את דעתם, אזרחים יכולים לנצח ואזרחים יכולים לשנות. תודה רבה.

על הצעתו של השר להעביר את הדיון לוועדת הפנים. מי בעד ומי נגד?

שישה תומכים, אין מתנגדים, נמנע אחד. ההצעה עברה לדיון בוועדת הפנים. הנושא הבא על סדר-היום הוא: שינוי שיטת הניקוד במבחני הסיעוד והכשלת קשישים שלא שולטים בסוגריהם,

ראשון הדוברים הוא חבר הכנסת איציק שמולי. שלוש דקות, אדוני, לרשותך.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, סגן השר, חברי חברי הכנסת,

אני חושב שאין הרבה נושאים שהם כל כך כאובים כמו הנושא הזה, של המבחנים הסיעודיים, המשפילים כל כך. במשך כל כך הרבה זמן כולנו כחברי כנסת מקבלים אין-ספור פניות על המבחנים הללו, על כמה צריך לבטל אותם ועל כמה מי שעובר אותם עובר פשוט טראומה שהיא בלתי אפשרית. והיו דיבורים והיו הבטחות על כך שהמבחנים יבוטלו, לפחות מגיל מסוים, והדבר הזה כמובן לא קרה. היו התחייבויות מפורשות, ולא רק שהוא לא קרה, אלא, אדוני היושב-ראש, קורה בדיוק להפך, המפקחת על הביטוח, במקום ללכת בכיוון הזה, שהכנסת רוצה, לביטול המבחנים, או לפחות מגיל מסוים, הולכים בכיוון הפוך, שבו מקשיחים את הקריטריונים. בואו ונבין על מה אנחנו מדברים, כדי שהשיחה הזאת לא תהיה ב-10,000 רגל, עד היום, ואני מצטער על הירידה לפרטים, קשיש שלא שלט בסוגרים שלו היה צריך לעבור לא להשלים עוד פעולה אחת: לא להתלבש, לא לאכול באופן עצמאי, והיה עובר את המבחן. באו חברות הביטוח ובכו לרגולטור שהן לא מרוויחות מספיק, כולה כמה מאות מיליוני שקלים בשנה,

כאב לב.

כדי שכמה שפחות קשישים יעברו את המבחן הסיעודי, להוריד את הציון במבחן לקשישים שלא שולטים בסוגרים שלהם משתי נקודות לנקודה אחת. עכשיו, זה נראה לכם פעוט, ולא חשוב, ומה פתאום הכנסת נדרשת לדון בדבר הזה, אתם יודעים מה המשמעות של הדבר הזה? אלפי קשישים שנזרקים שלא יעברו את מבחן הזכאות, שפשוט לא יעברו את מבחן הזכאות. מה תהיה התוצאה? יכול להיות מצב שבו יש קשיש במדינת ישראל שלא שולט בסוגרים שלו, הולך עם חיתול, או אני לא יודע איפה הוא עושה את הצרכים שלו, והוא לא ייחשב בן-אדם סיעודי. זה עולה על הדעת, מצב כזה? באיזו מדינה מתוקנת הדבר הזה יכול להיות?

למה סגן שר האוצר משיב לך ולא אני? אתה יודע מה? זו שאלה שאני צריך לשאול. זו השאלה שאני צריך לשאול.

אבל אתה יכול לעלות,

תמיד לפודיום, אתה יודע יותר טוב ממני.

אדוני היושב-ראש ואדוני סגן השר, ביטוח לאומי, אני פונה אל הביטוח הלאומי, באמת, באמת נגמרו לי המילים. באמת, נגמרו לי המילים תודה רבה. אם הגענו למצב שבו לא רק שדופקים את הקשישים, דופקים את הקשישים שכבר לא שולטים בסוגרים שלהם,

תאמין לי, אני שואל אותך את השאלה ששאלתי בבוקר: איפה כחלון של הסלולר, שיגן על הבן-אדם הקטן ולא על הטייקונים של חברות הביטוח? תודה רבה. חברת הכנסת קארין אלהרר. שלוש דקות, גברתי. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, אדוני השר, אדוני סגן השר, חברי חברי הכנסת, אני רואה שהחברות

ביטוח זה נושא שמעסיק את כולנו, בשלב זה או אחר, ואני רוצה להודות לחברי חבר הכנסת איציק שמולי שהעלה את הנושא הזה, ושמחתי להצטרף. אני אומרת "שמחתי", אבל למעשה הצטערתי שאנחנו צריכים להעלות את הנושא הזה לדיון. הסיבה הפשוטה, שאנשים רבים במדינת ישראל, הדבר האחרון שמחזיק אותם מעל פני המים זה ביטוח. ביטוח סיעודי הוא הלחם והמים של אלפי אזרחים, כי מי צריך לאכול כשאי-אפשר ללכת לשירותים? בלעדיו, בלעדי הביטוח, נאלצים לחיות חיים של קושי בדברים הכי טריוויאליים. ההתמודדות היומיומיות הזאת, כנראה מי שיושב אצל הרגולטור לא מכיר אותה, הוא לא יודע מה זה אומר, אחרת אין מצב שמישהו היה מחליט החלטה כזאת, להקשות עוד יותר את מבחני הסיעוד? עזבו את ההשפלה של ללכת ולהגיד "הנה,

אז, בואו נקשה עליהם, שיהיה יותר כיף. זה כמו להדק את החבל סביב הצוואר שלהם ולאחל להם: בהצלחה, נראה אתכם מסתדרים לבד. זה מה שהם אומרים להם. אם פעם אדם עם מוגבלות,

היה צריך להוכיח את הקושי שלו בשליטה בסוגרים, נוסף על קושי אחר, כמו ללכת, להתפשט, להתלבש, שכיבה, עמידה, היום: עוד משהו. למה להסתפק במועט? במילים אחרות, עוד מבחן ועוד קושי. הם כנראה יקומו בבוקר וימתינו לישועה ממישהו. עכשיו, מעניין אותי אם מישהו, נגיד מהבית הזה, ילך לעזור להם, או מישהו מהרגולטור. אולי יש שם איזו מצבת מתנדבים שלא סיפרו לי עליה. המפקחת על הביטוח תשלח את הצבא שלה לעזור להם ללכת לשירותים? כי אם לא, אני מנסה להבין איפה הלב. גם החלטות כאלה, כלכליות, צריך שיהיה בהן לב, ואם איבדנו אותו, תניחו את המפתחות ותגידו שלום. זו באמת בדיחה גרועה. ההחלטה הזאת מצטרפת לעוד החלטות שהתקבלו אצל הרגולטור, על הביטוח הסיעודי הקולקטיבי, שגם עליו מנהלים מאבקים. ואני שואלת, איפה יעבור קו הגבול? איפה נגיד: חברים, עד כאן, מפה אנחנו לא מסכימים יותר? עברנו את הקו הזה מזמן.

ואני מציעה לכל האנשים שיושבים ברגולציה לחשוב שגם הם יהיו קשישים פעם, וגם, אם הם היו יודעים זה היה חשוב. וגם הם יצטרכו עזרה. אז אולי הם בינתיים מרוויחים מלא כסף, אבל הכסף לא שווה כלום כשאין מי שעוזר ללכת לשירותים.

תודה רבה לחברת הכנסת קארין אלהרר. חבר הכנסת אוסאמה סעדי,

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, כבוד סגן השר, חברי חברי הכנסת, קודם כול, תודה לחברנו איציק שמולי, שבאמת שוקד ועוקב אחרי הדברים האלה, ואנחנו בשמחה "נוהרים" אחריך לעניינים האלה, החברתיים.

העניין הזה של הביטוחים הסיעודיים, אנחנו שמענו עדויות מרגשות ביותר בוועדת העבודה והרווחה, ושמענו ממש עדויות מצמררות איך עושים להם את המבחנים האלה, ומבקשים מהם אם הם יכולים להתלבש, ואת העניין של הכפתורים, וסוגרים, וכל הדברים האלה, ולא מספיק כל מה שעשו להם, עכשיו הולכים ומקשים עליהם, אדוני השר, את העניין הזה. ובאמת, אנחנו, כבר אין לנו אפילו תחושה לאנשים החלשים האלה, ובמקום שאנחנו ננסה לעזור להם, באות חברות הביטוח, ובתנאים האלה, שמקשים עליהם,

יש פה סוג של התעמרות. והכי הכי מפריע לי בעניין הזה,

שאני אבין על מה אתה מדבר, שמוסיפים להם מבחנים, שמוסיפים מבחנים, היו שני מבחנים, ועכשיו מוסיפים, שלושה מבחנים. באים אליהם ועושים להם מבחנים כדי לראות אם הם עומדים בתנאים, אם הם זכאים לביטוח סיעודי אם לאו, אם הם שולטים בסוגרים שלהם, אם הם יכולים להתלבש באופן עצמאי, אם הם יכולים ללכת באופן עצמאי. אז אנחנו ראינו, אדוני השר, בוועדת העבודה והרווחה, ושמענו עדויות של הורים, באמת זה מזעזע ומצמרר.

הביקורת שלי היא כלפי המפקחת על הביטוח,

כבר מהיום הראשון אני אומר, גם בעניין של הביטוח הסיעודי הקולקטיבי, אנחנו שאלנו איפה הם היו אז, עם כל פוליסות הביטוח הקולקטיביות, ואני חושב שהם צריכים לתת דין-וחשבון. אני לא יכול ביום כזה, אדוני היושב-ראש, לא להתייחס לשני אירועים שקרו היום, והזכיר אותם גם חברי חבר הכנסת אחמד טיבי, העניין של האונס הלאומני וההסתה הפרועה של ראש הממשלה נגד התקשורת, נגד אנשים, נגד חברי הכנסת הערבים ונגד הערבים. זה המשך של אותה מדיניות שהוא התחיל בה בבחירות, ביום הבחירות, ש"הערבים נוהרים לקלפי". ואני חושב שהוא חייב לעמוד פה ולהסביר,

אבל לא מספיק כל ההתנצלויות האלה, זה מעיד על שיטתיות. והדבר השני זה האירוע בחברון. יושבים פה חיילים, ואנחנו ראינו היום סרטים שהפרקליטות הצבאית שחררה במשפטו של החייל שרצח את עבד אל-פתאח א-שריף בחברון, אדוני השר, ומי שרואה את הסרטים האלה, אז לפחות,

אנחנו שומעים, ואני שומע, מהרבה אנשים שזורקים סכינים ליד המבצעים, שלפעמים אין להם,

אדוני השר, מי שרואה את זה רואה פה באופן ברור ביותר,

שמנסים להפריע ומנסים לשבש חקירות, וכאשר זורקים את הסכין למרחק של כמה מטרים ולקרב את זה כמה שיותר לגופתו של שריף, שהיה שרוע ושותת דם בחברון. אני חושב ששני האירועים האלה צריכים,

משפט אחרון, אדוני היושב-ראש.

צריכים להדליק נורות אדומות לאן החברה הזאת הולכת, ואני מבקש מהפרקליטות הצבאית ומהיועץ המשפטי, ואני הולך לפנות,

ליועץ המשפטי לממשלה, לחקור, סוגָרים וזה... לחקור את העניין.

ושליטה על הסוגרים... חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס,

חבר הכנסת גואטה. אחרון הדוברים, חבר הכנסת אייכלר. בבקשה, גברתי, עד שלוש דקות. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש, וצריך להגיד תודה לחבר הכנסת איציק שמולי, ששם לפניו את הנושא של הקשישים הסיעודיים כנושא שהוא לא מרפה ממנו, ואנחנו שמחים להיות חלק מהמאבק הזה, כי הוא אחד מהמאבקים הצודקים ביותר, ואין מי שייאבק אם לא אנו פה. אני רוצה לומר כמה מילים, וזה אולי מעיד יותר מכול על ההתנהלות של מה שקורה בקואליציה הזאת, ובעיקר במשרד האוצר. לא בכדי החליטו בנשיאות או במזכירות הממשלה לשלוח את שר הרווחה כשר הרלוונטי לענות.

אני באתי, אמרתי: אני אענה. בנושא הזה, הם שלחו את שר האוצר. הבלבול פה הוא הרבה יותר גבוה והרבה יותר גדול, כי מה שקורה הלכה למעשה, למי שלא מבין, בבית, עד היום הנושא של אי-שליטה בסוגרים הביא לניקוד מסוים, שהיית צריך עוד מבחן אחד מתוך שש פעולות כדי לזכות בכך שיכירו בך שאתה סיעודי ותוכל לממש את הביטוח ששילמת עליו כל החיים. האם יש בכלל שאלה אם נפגע תפקודו של אדם בשל אי-יכולת שליטה בסוגרים? אובייקטיבית, לא צריך מבחנים. אז נכון, צריכה להתווסף לזה עוד עמידה בעוד קריטריון נוראי כדי שהביטוח יתחיל לשלם לך ממה שאתה משלם לו כל החיים, למקרים שיתרחשו. ואכן, כשמתרחשים המקרים, באים מחברות הביטוח ואומרים דבר אחד, ואני יודעת שהם גם מנסים לתפוס פה כמה חברי כנסת ולהסביר להם: תשמעו, אנחנו חברה עסקית,

ואם אנחנו בעצם נותנים ניקוד כפול או שתי נקודות לאי-שליטה בסוגרים, ואנחנו יוצאים מנקודת הנחה שמי שהוא מרותק למיטה או לכיסא גלגלים, גם אם יש לו שליטה בסוגרים, נזקק לעזרת הזולת, מה לעשות, אז גם אם הוא שולט בסוגרים הוא זקוק לעזרה, הוא זקוק למימוש הפוליסה. בחלק מהמקרים תבוא המפקחת על הביטוח ותגיד: תראו, זה ניתן כהטבה מסוימת בתוך סעיף הפוליסה. מה שקורה בפיקוח על חברות הביטוח הוא שערורייה אחת גדולה.

ראינו בביטוח הסיעודי הקולקטיבי שהאוצר נותן סמכות חד-צדדית לחברות הביטוח לבטל בכל רגע שהן רוצות את הביטוח. התחלת לבטח את עצמך בביטוח סיעודי קולקטיבי מגיל 20? סבבה, אתה מתאים להן, אתה מגיע לגילים מתקדמים שבהם ההיתכנות לתשלומים על מה ששילמת כל החיים הולכת וגדלה? המפקחת על הביטוח בעצם נתנה אישור: אתם יכולים להודיע באופן חד-צדדי, וכל הכספים נשארים אצלכם,

כל הכספים נשארים אצלכם, אין פה חיסכון. ואללה, הטבה כזו... חברה שרוצה את הרווחים שלה, רואה את הנקודה הזאת, גם אומרת: אישרו לנו, ננצל. ראינו באופן קולקטיבי ממש את רוב חברות הביטוח באות, וברגע בהיר כל מי שעבר את גיל 60 ומשהו, מבטלות לו באופן חד-צדדי את הביטוח הסיעודי הקולקטיבי.

הביטוחים, הלך להם טוב מאוד שם, כי המפקחת לא עשתה כלום, נתנה לדברים להתקדם, נתנה לדברים לקרות. עכשיו, בינינו, המפקחת היא חלק ממשרד האוצר, ועל מי משרד האוצר רוצה להגן? האינטרס של מי חשוב לו, של האזרח ששילם מסים כל החיים שלו ועדיין חשב, אתה יודע מה, בוא נשים לי עוד רשת ביטחון, אני גם אעשה לעצמי ביטוח פרטי,

לא יהיה לה מספיק, אולי למשרד הרווחה, אולי לביטוח לאומי, יגידו: אין לנו מספיק וכו' אני יודע שאני מבוטח, אני שקט. אבל עם מה שקורה היום אצל הרגולטור, הוא לא יכול להיות שקט. אני אומרת לאנשים: אולי אל תבטחו, בואו נעניש את חברות הביטוח. הרי בכל מקרה כאשר מגיע הרגע הן מתעלמות או מתחמקות מתשלום. כאשר באים ואומרים שהדבר הזה אפשרי, חברות הביטוח, ויש צורך להגיד, כי יש כאלה שלא יישרו קו עם רוב חברות הביטוח. חברת "הפניקס",

אמרה: אני לא אחמיר את המצב,

והם נותנים נקודה אחת במקום שתיים,

הם פלטו עוד המון אנשים, לא רק אלו שבמצב של שכיבה או אי-יכולת ללכת ולתפקד פיזית, אלא הם הוציאו כאלה שהיו בפנים כי עמדו במבחן שהיה קודם,

מה שקרה, הם הרוויחו כפול ומכופל, משפט סיכום, אם

כי לא רק את אלה ששוכבים הם הוציאו מהחובה שלהם לשלם, אלא גם את אלו שמתפקדים אבל לא שולטים בסוגרים ואולי עוד משהו. זו שערורייה שהמדינה ומשרד האוצר יושבים בשקט ונותנים לדברים האלה להתרחש כאשר למפקחת על הבנקים יש את היכולת לבוא ולהגיד: עד כאן. הם עשו מיליארדים כאשר הם הפסיקו את הביטוחים הסיעודיים הקולקטיביים באופן חד-צדדי, באישור האוצר והמפקחת, ועכשיו הם יעשו מאות מיליונים בגלל השקט והאי-עשייה. אני שמחה מאוד שגם סגן השר האוצר, שיצא מכאן, הוא הבטיח לי ואמר: אני לא רוצה להקריא את התשובה שקיבלתי, ותאמינו לי, אחרי שקראתי את התשובה, היא פשוט הייתה מכשילה

ואת שר האוצר, והוא הבטיח לטפל בנושא הזה, ואני מקווה מאוד שנקבל פתרון אמיתי. אם לא, נגיע לוועדות, ובכל רגע ובכל הצעת חוק שהממשלה תתמוך, נגיד: אנחנו מתנגדים, ונבוא ונדבר אך ורק על זה, עד שימצאו פתרון. זה לא עולה כסף למדינה, אבל זה מכריח את חברות הביטוח לשלם את מה שהן התחייבו לו בפוליסות.

תודה, חברת הכנסת לוי. חבר הכנסת גואטה, בבקשה. אני מבקש, אומנם הנושא באמת חשוב, אבל לנסות להקפיד על הזמנים.

אתה המפקח. אורלי, תהיה פה פעם כשהיא מדברת ותנסה להפסיק אותה, גם בגלל העניין, גם בגלל הלהט וגם כי היא מבינה על מה היא מדברת, בניגוד להרבה.

חיים, אתה מתלונן על זה?

ראיתי אותו מקשיב לך באדיקות. הוא אמר: תקפידו על הזמנים, אמרתי לו: אתה המפקח. שמתי לב שאתה מוסיף לה עוד דקה ועוד דקה עד שכבר התעייפת מלהוסיף דקות. אדוני היושב-ראש, מכובדי השר,

הגיע הדוקטור של הכנסת, אולי הוא יפקח גם על הסוגרים. בבקשה, אדוני. האמת, הנושא הזה באמת מביש.

רוצה להצטרף להערכות ולתודות לחבר הכנסת איציק שמולי, שמציף לנו כל הזמן את הבעיות האלה, שממש ממש גורמות לנו פשוט להתבייש. אני לא רוצה לדבר ללב. חברת הכנסת אלהרר דיברה על לב, אבל מה לעשות שבזמן הקצר שאני פה הבנתי שאין פה לב. אבל בואו נהיה אינטרסנטים קצת. מספרים איזה סיפור על בן-גוריון, אני לא יודע כמה הוא אמת, שהוא היה פעם באיזה סיור ונכנסו לאוניברסיטה. עשו סיור באוניברסיטה, ואחרי זה באו אליו ראשי האוניברסיטה ואמרו: שמע, צריך כסף, האוניברסיטה במצב קשה. הוא אמר: אין לי שקל, חבל על הזמן. אחרי זה המשיכו את הסיור והגיעו לבית-חולים לחולי נפש, בית-משוגעים,

וגם אמרו לו: שמע, צריכים כסף.

כמה שצריכים נתן. אחרי זה העוזרים שלו אמרו לו: תגיד, מה הסיפור? אוניברסיטה לא ובית-חולים למשוגעים כן? הוא אמר להם: תשמעו, לאוניברסיטה אני כבר לא אגיע, אבל לבית-חולים למשוגעים יכול להיות שיש מצב שאני אגיע. אז אני אומר לכם: בואו נהיה אינטרסנטים,

בואו נהיה אינטרסנטים, הרי כולנו פה נהיה זקנים, ואני מאוד מקווה, אתה עוד פעם מתחייב למשהו שרק ריבונו של עולם יכול להתחייב. נהיה זקנים כולנו, בואו נקווה שלא נצטרך בעוד 40 50 שנה שיעמדו פה חברי כנסת וישפיעו בשבילנו וישפיעו עלינו,

אני אגיע גם לזה. וישפיעו בכנסת.

יש פה כמה חברי כנסת שהם בדימוס, והם שוכבים עם בעיות בסוגרים, ואין להם ביטוח, אז בואו לפחות נהיה אינטרסנטים. סיפרתי לחברת הכנסת אורלי לוי שעשיתי איזה ביטוח שיניים,

לפני 30 שנה אולי, ועכשיו פתאום התחילו לכאוב לי השיניים. התקשרתי לסוכן ביטוח ואמרתי לו: תגיד לי, מה בדיוק ההסדר? איך עושים את זה? הוא אומר: לא, מה פתאום, לפני שנה ביטלו את זה.

30 שנה אני משלם ועכשיו אתה מספר לי סיפור שביטלו? והקשישים האלה הם באמת באמת מסכנים, כי אנחנו הצעירים,

לא באמת בודקים את הפוליסות האלה, וזה מבהיל וזה מצחיק שאנחנו, בתור צעירים, שאנחנו כאילו מבינים, בדברים פשוטים אנחנו בודקים ובודקים ובודקים, אבל בפוליסת ביטוח, שזה העתיד שלנו, לא בודקים אף פעם. אמרתי היום לאחד מחברי הכנסת: תראה, בן-אדם בא לשוק, קונה אבטיח ב-10 שקלים, אומר: תעשה לי טובה,

תבדוק לי אותו,

אבל פוליסת ביטוח, שזה העתיד שלך, אף אחד לא בודק מה כתוב שם, אף אחד לא בודק מה יהיה בעתיד. אבטיח ב-10 שקלים הוא אומר: תפתח,

הוא לא רוצה, כשהוא מחכה בשבת אחרי בית-הכנסת לאכול אבטיח מתוק וטוב, פתאום יש לו על הפנים. בשביל זה הוא בודק. זו תעודת הביטוח שלו.

אבל הרבה יותר גרוע שכשאתה מגיע לגיל 80 אתה מבין שהאבטיח רקוב. זה הרבה יותר גרוע. זה הרבה יותר גרוע, תאמין לי. אמרתי גם את דעתי לחברת הכנסת לוי,

חברות הביטוח הן חברות מסחריות, אין לי דרישות מהן, אין לי ציפיות מהן,

אבל מאתנו, מהאוצר, מהמפקחת על הביטוח,

בואו נעזור להם, בואו נעזור לאנשים האלה, כי בסופו של דבר זה יגיע גם אלינו. אני מאוד מאוד מקווה שכשאנחנו נהיה זקנים לא יצטרכו חברי כנסת לעמוד פה ולחוס עלינו.

חבר הכנסת אייכלר, אחרון הדוברים. רבנו, אני לא אעשה בזה שימוש, אל תדאג.

אני חושב שהתשובה שלך צריכה להיות קצרה: אתם צודקים.

סגן השר, אני אקרא לך, אתה תגיד שאתה לא רוצה, ואז אנחנו,

אבל אני מכבד את כבוד שר הרווחה ידידי היקר חיים כץ. ושולח אותו לגרדום. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, כבוד השר, אנחנו בוועדה לפניות הציבור, ב-18 בינואר 2016, דנו בעניין הזה של חברות הביטוח הפרטיות, והשתתף בדיון חבר הכנסת איציק שמולי, יישר כוח שהעלית את זה גם במליאה פה. התברר שיש פה תופעה ממש הפוכה מן ההיגיון.

כשאדם עושה ביטוח פרטי, זה שהוא לא סומך, או שהוא אומר: ברגע שקופת-החולים הרגילה או הביטוח הלאומי הרגיל לא ייתן לי סיעוד, אני רוצה להיות בטוח שחברת הביטוח, שלוקחת ממני כסף פרטי, תהיה נדיבה יותר, גמישה יותר, תיתן לי יותר ממה שהמדינה יכולה לתת, כי המדינה לא יכולה לתת הרבה. פה התברר לנו שגם כשהמדינה, הביטוח הלאומי, עם הכללים הלא-פשוטים, מכיר כבר באדם סיעודי, באה חברת הביטוח ואומרת: אותי זה לא מחייב, אני צריכה לשלוח רופא משלי, רופא שמקבל משכורת או תשלום מחברת הביטוח, הוא צריך לאשר את הסיעודיות של החולה. ואז עובר חודש, חודשיים, חצי שנה. הייתה שם נציגה של נפגעי פעולות איבה, והם אמרו שפשוט חברות הביטוח מרוויחות כל חודש. אם מתמזל מזלן, החולה ימות, ואם לא, לפחות הרוויחו חצי שנה. וזו אכזריות שהיא לא מן המדרגה הנורמלית.

אני רוצה להגיד לך, אדוני היושב-ראש, קיבלתי הודעה על פטירתו של קשיש ניצול השואה שפנה אלינו לוועדה. איתרע מזלו, והוא מקבל רנטה מגרמניה, מאוד גבוהה, ולכן היו לו 86 שקלים בחודש יותר מהסף שמזכה אותו בשעות סיעוד. הרנטה לא נחשבת. הרנטה מגרמניה, זה חוק שלי, לא נחשבת לחוק הסיעוד. מתי החוק הזה נכנס? בלי תקרה. לפני שנה, הנה איציק כהן, הרנטה מהגרמנים, לפני שנתיים. לי כתוב פה, אז הוא טועה. כשלמדנו את החישוב שלהם, איך הם מקבלים קצבה, לצורך קבלת סיעוד מהביטוח הלאומי. מה שלי כתוב, אני רוצה להקריא לכם, זה לא על רנטות.

הסוגיה הייתה ככה, הטעות הייתה בהבנה של המשפחה כי שינוי בשכר הממוצע במשק מתעדכן באופן מיידי ואוטומטי בכל פעם שמתעדכן במשק,

השכר הממוצע במוסד מתעדכן אחת לשנה, בינואר של כל שנה, גם אם הייתה עלייה בשכר במהלך השנה. הובהר למשפחה שיש להם אפשרות להעסיק עובד זר, דבר שלא היה ידוע,

הסוגיה הגיעה לפתחה של כנסת ישראל, וכו' וכו'. למה זה בא לכנסת? הם פנו לוועדה לפניות הציבור של הכנסת.

למה לא לביטוח לאומי? אני אומר לך שהביטוח הלאומי חישב, אתה רוצה את כל הפרטים? היות שהוא מקבל 14,282 שקל, וגמלת הסיעוד,

האיש כבר מת. אם אתה רציני, ואתה רציני, תיתן לי את זה אחר כך ואראה. לא לא,

כבר לא תוכל לעזור לו, היהודי הזה נפטר השבוע. הוא נפטר, אבל יש עוד הרבה אחרים. אני אעביר לך את זה, בוודאי. כתוב ככה: הוא היה זכאי אם היה מרוויח עד 14,196 שקל, אבל הוא הרוויח 14,282 שקל, אז המחשב, בגלל 64 שקל, חסם אותו מהזכאות. לפי מה שמנהלת הוועדה אמרה לי, זה משום שהוא קיבל רנטה מגרמניה.

לכן הגיע ל-14,000 האלה. תבדוק גם את זה.

אני מסיים, אני רק מביא דוגמה איך החברה מרוויחה מזה שבן-אדם מזדקן, ומטרטרים אותו, ובסוף הוא מת, אז הם שוב הרוויחו. אני חוזר לעניין, אדוני היושב-ראש, במשפט הזה, שחייבים, ביקשנו אז מהממונה על שוק ההון, היא הייתה בוועדה, שהם כן יפקחו, וכן יורו לחברות הביטוח שהן כן חייבות להכיר במי שהביטוח הלאומי מכיר בו, וגם צריך לנתק את הקשר בין הרופאים הבודקים לבין חברות הביטוח.

תודה, חבר הכנסת אייכלר. אם כן, סגן השר לא מעוניין להשיב, לא, לא מעוניין, בסדר, זה הנוהל, פשוט. אז אנחנו מזמינים את השר חיים כץ, שזה דיון בענייני משרדו, להגיב. יש לו עד חמש דקות, נכון?

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אורלי, אני מדבר אליכם עכשיו. כשנכנסתי לדיון חשבתי שאנחנו הולכים לדבר על הסיעוד של הביטוח הלאומי. גם שם כנראה, אחד היעדים שאני הצבתי זה לראות איך משנים את מבחני התלות. שמולי, אני מדבר אליך. אם לא, אז אני לא צריך לענות. אולי תלמד משהו. אני נשבע לך, אולי תלמד משהו בעניין. לי אין בעיה של צניעות בבית הזה.

לא, בעניין של הסיעוד אולי תלמד משהו. אני בטוח. אחד היעדים זה לראות מה אנחנו עושים במבחני התלות ולראות איך אנחנו משפרים. אם אנחנו מאמינים ומביאים את זה דרך רופא, אולי בגיל מסוים לתת את המינימום של תשע שעות בלי בדיקות. אבל התברר לי שפה אנחנו מדברים על חוק הסיעוד. במדינת ישראל, ברגולציה, אני חושב שהבן-אדם הכי חזק במשק זה הממונה על שוק ההון והביטוח. אין לאף אחד עוצמה כמו שיש לממונה על שוק ההון והביטוח. כשאנחנו מדברים פה על סיעוד, וזה נושא קשה ומרגיז, זה דבר קטן. יש היום 600 מיליארד שקל בקרנות הפנסיה. בכל הוראה של המפקחת על שוק ההון והביטוח היא לוקחת 100 200 מיליון. אף אחד לא בודק אותה. היא שולטת בזכות שלנו להזדקן בכבוד. פה אתם מדברים אתי על הסוגרים, היא,

בשם התחרות, מחסלת את קרנות הפנסיה. היא אומרת: תתחרו רק על דמי הניהול. איפה הביטוחים? אם יש מישהו רווק, או מישהו נשוי, והוא אומר: אני רוצה לבטח שאירים, ואם אין לו אישה והוא רוצה לבטח בן-דוד ולשים אותו שאיר, היום אפשר, ואובדן כושר עיסוקי, אפשר. היא מבטלת את הכול. היא אומרת: אני הולכת לעשות תקנון אחיד לכל קרנות הפנסיה. במה הן יתחרו? על דמי הניהול. היא מזמן סגרה את הביטוח הסיעודי. לפני חמש שנים, זה לא היא, זה מי שלפניה, מי שלפניה החליט שאין חידוש של הביטוח הסיעודי הקולקטיבי, והיום הם מדברים על הכפלת דמי הפרמיה והורדת התגמולים לחצי. הייתה פה התקפה על חברות הביטוח, שאני לא בטוח, חוץ מחברה אחת, שהייתה הגורם הראשי לבקש שלא יאשרו לעשות ביטוחים סיעודיים, לחדש ביטוחים סיעודיים. אני רוצה לספר לכם סיפור מהחיים. בזמנו הייתי יו"ר ועד עובדי התעשייה האווירית. הביטוחים הסיעודיים הם ביטוחים לא לשנה, חמש שנים, ארבע שנים. הם ביטוחים ארוכים, עם נקודות יציאה ושיפור של החברה. אני באתי לאחד מבעלי חברות הביטוח ואמרתי לו: בוא נעשה ביטוח לח"י שנים, 18 שנה. הוא הסתכל עלי, אמר לי: זה נשמע מעניין. הוא חזר אלי אחרי חצי שנה עם החישובים ואמר לי: שמע, אני הולך אתך. הלכנו לאוצר, הנציגים

ובעל חברת הביטוח. וזו חברת הביטוח, בלי לרמוז, הכי גדולה במשק הישראלי בנושא הביטוח.

לא נעים לי, אני לא רוצה להגיד איפה היא ממוקמת ואיך קוראים לה,

והוא בא לאוצר ואמר: זה כלכלי לי, אני רוצה לבטח גם את הנמצאים וגם את הגמלאים, ולהמשיך בביטוח. מה אמרה לו הממונה על שוק ההון והביטוח? אתה לא מבין בביטוח, אתה לא תדע לשלם להם את הכסף בעוד 50 שנה. זה לא סביר שבן-אדם אחד, אני באתי לראש הממשלה יותר מפעם, פעמיים ושלוש,

ואמרתי לו: תשמע, לא יכול להיות שבן-אדם אחד, בוא נעשה עליה buffer, נעשה עליה מסנן, של כל החלטה שהיא גורעת מהציבור 100 מיליון שקל, 100 מיליון בהחלטה אחת, אמרתי: היא לוקחת, היא מרעה את התנאים של הציבור ב-100 מיליון שקל, בואו נעשה עליה buffer, נבדוק אותה. אני לא מקבל את זה. זה לא יכול להיות. התקנון האחיד בקרנות הפנסיה החדשות, אסון לחוסכים. התחרות על דמי הניהול לא מעניינת. איפה התשואה? איפה הביטוחים? איפה ביטוח השאירים? איפה הסטטוס של המבטחים? זה רווק, לא רוצה ביטוחים, רוצה ללכת על תשואה, איפה רמות הסיכון? אחד לא רוצה ללכת למניות, רוצה אג"ח כללי, איפה? שמע, נותנים לגברת הזאת להשתולל,

ואנחנו מתקיפים, אופוזיציה קואליציה, זה לא מעניין. אדוני השר, מה אתם עושים?

נותנים לה רָשות, בוועדת הרפורמות מקימים רשות.

כשאנחנו מגיעים, ורוצים למשול ורוצים להזיז איזה פקיד ממשלתי, אז תוקפים אותנו: אתם הפוליטיקאים רוצים להביא פוליטיקאי. ואני אומר לך: בשביל להוציא מנהל כוח-אדם, שארבעה שרים רצו להוציא אותו, אצלי במשרד, ארבעה שרים לפני, לקח לי שנה. כן, מה עכשיו? שנה.

עכשיו בוועדת הרפורמות מדברים על רשות נפרדת, כלומר גם לא נוכל לפקח על העבודה שלה. גם היום את לא יכולה לפקח. אז אדרבה, היום אתה יכול. גם היום את לא יכולה לפקח על הממונה, היום אתה יכול.

את לא יכולה לפקח על הממונה על שוק ההון והביטוח.

מה זאת אומרת אתה לא יכול? יש לך ועדת הכספים. יש לה כוח בלתי מוגבל. אז להגדיל אותו עוד יותר? חיים, אתה יכול. לא.

יש לה כוח בלתי מוגבל, בלתי סביר, בלתי סביר,

בהחלטות שגויות, אז מה אתה מציע?

שמעי, היא לא יודעת להקשיב. היא שומעת את כולם, היא לא יודעת להקשיב. היא חושבת שהיא הכי צודקת, היא חושבת שהיא הכי צודקת, היא פוגעת בציבור החוסכים במדינת ישראל, היא פוגעת בציבור הזקנים במדינת ישראל, בהחלטת פזיזות וחד-צדדיות. ואני, כל מה שתבקש בעניין, אני תומך בך.

תודה, אדוני. סגן השר בכל זאת מבקש להגיב. אבל אתה קורא את התשובה המוכנה, או, לא, לא.

אנחנו סקרנים. אחרי מה שאורלי אמרה, אנחנו סקרנים לדעת מה יש לו שם. אולי הוא יפקח על המפקחת. הוא לא יכול. גם ביבי לא יכול. מלכתחילה חשבתי שאתם רוצים לדבר על נקודות הזיכוי, אבל כשראיתי שהדיון כבר הלך לכיוון אחר לגמרי, אני מרגיש חובה, ידידי היקר חיים כץ, לעלות לדוכן ולהגן על כבודה של המפקחת. המפקחת דורית סלינגר, ומה עם כבודם של הקשישים? תני לי, אז אגיד לך. הגברת סלינגר עושה את לילותיה כימים כדי לדאוג לקשישים. היא לא ביטלה את ההוראה הזאת.

הלוואי שאלוהים יעזור לנו שהיא תעבוד פחות. כשהיא תעבוד פחות יהיה פחות נזק. אני לא חושב שאתה צודק, חיים.

שהיא תעבוד פחות, דורית סלינגר היא פקידה, פקידה מסורה, מקצועית, שעושה את עבודתה נאמנה, והיא דואגת לקשישים. זה לא עניין אישי,

הכול היה פה אישי, בגלל זה ביקשתי לעלות להגיב. לא, אבל זה לא העניין. כל הדיון היה אישי. גם, לפניה עשה בדיוק את אותם דברים. אנחנו מדברים על התסכול.

היא לא נתנה את ההוראה לחברות הביטוח לבטל את הביטוחים הקבוצתיים הסיעודיים. זה שהיה לפניה, אבל בדיוק באותו

זאת תהיה רשות עצמאית שתפקח, היום זה על 1.4 טריליון. ומי יפקח על המפקח? אסביר לך.

קודם כול, יש ועדה ציבורית לידה, זה לא דבר, אין. תעייני בחוק, אורלי. תעייני בחוק.

אתם מוזמנים לוועדת הרפורמות. הייתה פה הצעת מעניינת: אם כבר עושים חוק,

אתה יודע מה עשינו בקרנות הוותיקות? ביקשנו על כל שינוי בתקנון אישור ועדת הכספים או ועדת העבודה והרווחה.

למה לא צריך לאשר תיקון של 100 מיליון בקרנות הפנסיה בוועדת הכספים? למה אין אישור עליה? אפרופו קרנות הפנסיה הוותיקות, מי הציל אותן? דורית סלינגר? לא לא לא, בלי להתייחס לשמות, בלי להתייחס לשמות. הייתה פה פארסה, היה פה שוד.

קרנות הפנסיה הוותיקות, כן כן, חיים. הן הגיעו ל-130 מיליארד שקל גירעונות. 160. איך נתנו להן להגיע לשם?

נכון, זו השאלה. אז באו אגף שוק ההון והאוצר והצילו. באה הממשלה. אם אתה מדבר ככה, באה הממשלה. אני הייתי שם. חיים, אני הייתי שם.

אני הייתי שם, ואני הייתי בין,

אמרו: 40% פנסיה פתיחה. על חשבון מי? חיים, אז בוא, ברוך השם הצילו מיליון איש, ונמשיך לשקוד ולדאוג לקשישים ולפנסיונרים, והרשות הזאת, אז אולי נבטל את תפקיד המפקח? אם אתה אומר שגם אז לא פיקחו, ובביטוחים הסיעודיים הקולקטיביים לא פיקחו, ועכשיו לא פיקחו. אז זה לא היה המפקח. אורלי, אל תתבלבלי.

אז הייתה מפלגה שהיא גם הייתה המדינה, באותה תקופה. זה לא המפקח. על כל פנים,

באמת לא אישי, אבל ההחלטה הזאת על ההקשחה של המבחנים לא הייתה מתקבלת בלי המפקחת. ההפך, הראיתי לכם את התשובה, שהיא כן היטיבה אתם. אבל אני מוכן לבדוק את זה עוד פעם. לא לא לא, היא אומרת: אני עושה את זה אחיד. אני לא רוצה לצטט. אבדוק את זה.

אני רוצה פה להגן על האוצר ועל המפקחת ואנשי צוותה. הם באמת עושים עבודה טובה. הם באמת דואגים למבוטחים, לפנסיונרים, לנכים, לקשישים. זה הדבר האחרון שמעניין אותם. הניתוח הצליח, החולה מת. הדבר האחרון שמעניין אותם זה המבוטחים והקשישים.

אני מציע מה שהם רוצים. מה המציעים רוצים? להעביר לוועדה? לוועדת הכספים. ועדת העבודה והרווחה. הוועדה לביקורת המדינה. ועדת העבודה והרווחה. לוועדת העבודה והרווחה. לא, לא עבודה ורווחה.

אדוני, שוועדת הכנסת תחליט. לא לא, לא כנסת. אתם רוצים ועדת הכנסת, או שאתם רוצים להגיע להסכמה פה? אז ועדת העבודה והרווחה, אוקיי? ועדת העבודה והרווחה.

כספים, כספים, חיים. איפה שיש יכולת, העבודה והרווחה,

לא, לא.

הנושא לוועדת הכספים נתקבלה.

להצביע. נוסיף אותך. 11 בעד,

בעד להעביר את הדיון בשינוי שיטת הניקוד במבחני הסיעוד

בוועדת החינוך של הכנסת, אבל באופן סיסטמטי מפעל הפיס מסתיר את הנתונים האלה, והנתונים לא הגיעו לכנסת. הטענה כאן היא שלא סתם מפעל הפיס משקיע. הוא מפרסם בהיקפים אדירים, והכספים האלה זורמים לעידוד הימורים על-ידי שכבות חלשות. מפעל הפיס, אמר את זה כבר מבקר המדינה, הוא לא רק גוף ממלכתי שצריך לחלק כספים ולעשות פרסומות,

משתמשים בכסף של הפיס, אלא גם לא לפרסם להמר,

לא לעודד אנשים משכבות חלשות להמר ולהפסיד את כספם. מדובר כאן על התעלמות מהכנסת בזה שהייתה בקשה בעניין הזה. אני אגיד עוד משפט לחברתי חברת הכנסת מרב מיכאלי, שעוסקת בנושא כמה שנים, ודיברנו על הסיפור של מכונות המשחק. שר האוצר, לפני כמה חודשים, מינה ועדה, והמסקנות הוגשו לשר בימים האחרונים.

אני יודע על הרצון לעשות מזה עניינים יחד, ובהחלט את מעורבת בעניין הזה, 1. אני אומר, היה יותר קל אם היית נמצאת בממשלה, כי בממשלה קל יותר להוביל שינוי.

שר האוצר לקח את העניין הזה בידיים, הוא מתעסק בזה כבר שנה, או כמעט שנה, באופן אינטנסיבי. אני גם אומר לך יותר מזה, ודיברנו על זה, גם בנושא מכונות המשחק, שר האוצר כבר אמר,

מתכוון לצמצם, אם לא לבטל, את מכונות המשחק. הדבר הזה מבחינתו מנוי וחתום. אני אומר את הדבר הבא: גם בנושא הפרסומות, גם בנושא כרטיס השחקן, ההמלצות הוגשו לשר, ובימים הקרובים המסקנות האלה יפורסמו. עכשיו נבחנות המשמעויות, האם אפשר לבטל לגמרי את כל המכונות,

עמדת שר האוצר הייתה לאורך כל הדרך מאוד מאוד ברורה בעניין הזה, כלומר אין לנו כאן יותר מדי מה לדון. הבעיה הגדולה, יש פה סוף-סוף שר אוצר שאמר: חבר'ה, המסיבה הזאת, שמפעל הפיס מפרסם לנו שהוא בונה בתים ובונה מקומות בפריפריה, אבל לא מפרסם לנו איפה הוא מפרסם, מול מי הוא מפרסם, כמה אנשים מתמכרים, וכמובן הקטסטרופה של מכונות המשחק, מבחינת שר האוצר משה כחלון, מהיום הדבר הזה לא יימשך יותר. ב-2016 הדבר הזה ייפסק, ויהיה סדר.

אנחנו צריכים להמשיך לדרוש ממפעל הפיס: 1. לפרסם את הנתונים על איפה הוא מפרסם, סליחה שאני אומר לך, מבדיקות שאני ערכתי, יש אנשים שקיבלו אישור להציב מכונות, והאישור הזה תקף לשלוש שנים קדימה, חתום בחוזה. אז אני לא יודע מאיפה אתה שואב את הביטחון הזה,

אני שוב אומר, אתה צודק, מכיוון שהמכרז של מפעל הפיס מסתיים ב-2016, וצריך לחדש לו את הזיכיון, הזיכיון הזה יחודש בתנאים חדשים.

אבל לא יהיו הדברים האלה,

אז הם יצומצמו דרמטית. מה שחשוב, שמכונות מזל יוצאו מהליין, זה הכול. אני אומר כאן, מפעל הפיס מתעלם מהדרישה הציבורית שנאמרה כאן בכנסת באופן ברור, ואנחנו חזרנו עליה במושב האחרון ובכנסת הזאת, שאנחנו רוצים לראות לא פרסומים, שמפעל הפיס יפסיק לתרום להתמכרויות של אנשים. ודרשנו, גם בהצעה לסדר-היום הזאת, שמפעל הפיס יפרסם איפה הוא מפרסם, כמה הוא מפרסם, מי מושפע מהפרסומים האלה. זה לא איזה גוף שמפרסם כאילו הוא חברה מסחרית רגילה. אז החגיגה של מפעל הפיס, עם עוזי דיין, שמפרסם לנו, שנותן לנו נתונים או לא נותן לנו נתונים, החגיגה הולכת להיפסק. אנחנו נעשה את זה יחד, אבל החגיגה הזאת הולכת להיפסק.

חברת הכנסת מיכאלי, בבקשה. אני חושב שהמדינה התמכרה למפעל הפיס. זאת ההתמכרות.

אדוני היושב-ראש, המדינה התמכרה למפעל הפיס, אומר פה חבר הכנסת עודד פורר.

כי כמו שאמר חברי רועי פולקמן, מפעל הפיס מתיימר שהוא בונה כיתות,

הוא בונה כיתות, הוא בונה כל מיני מרכזים קהילתיים וכו' והמשמעות של ההתמכרות הזאת,

לכספי מפעל הפיס היא בעצם מיסוי עקיף של השכבות הכי מוחלשות בחברה הישראלית. חברות וחברים, רבע מכל רווחי מפעל הפיס בא ממכונות ההימורים האלקטרוניות, מכונות המזל, המשחק, גם כן מזל, עם מזל כזה, באמת, עדיף שלא. רבע מכל הרווחים, לא ההכנסות, הרווחים הנקיים.

לא בכדי אדוני, חברי היקר רועי פולקמן דורש בצדק ממפעל הפיס לפרסם את הפילוחים של איפה הוא מפעיל את המכונות או איפה בכלל הוא מפעיל את המשחקים ואיפה הוא מפרסם. אבל שים לב, חברי רועי פולקמן, שמפעל הפיס איננו מפרסם את המכונות בכלל. מכונות ההימורים האלקטרוניות הן לא אראלה, והן לא הכדורים הקופצים האלה של ההגרלות,

הן לא נמצאות בכלל במרחב הציבורי הזה, הן נמצאות בכוכים חשוכים, מאחורי כל מיני קיוסקים או דוכנים שמותר להם לפעול ממפעל הפיס. זה מתנהל ככה, בחושך. כל הכסף הזה שנחלב מאנשים, מתנהל בחושך. לכן, לא יועיל מה שאתה דורש, בצדק,

מה שאתה דורש, בצדק, שקיפות בפרסום של מפעל הפיס ובהוצאות שלו האלה, אתה צודק מאה אחוז. אבל בהקשר של מכונות ההימורים האלקטרוניות, מכונות המשחק, זה פשוט לא רלוונטי.

אתה צודק, אני באמת הגשתי הצעת חוק לבטל את הרישיון למכונות המשחק האלה כבר בכנסת הקודמת. בכנסת הקודמת היה חתום יחד אתי על ההצעה הזאת חבר הכנסת דרעי, שהיה אז אתי באופוזיציה, והוא היום שר בממשלת ישראל. ההצעה עלתה לוועדת השרות והשרים לחקיקה, ולצערי, האוצר ושר האוצר הפילו אותה. השר דרעי הגיש ערר, הערר תלוי ועומד. לעניין ביטול המכונות האלה, כל מה שצריך זה פשוט לבטל את הסעיף הספציפי המחריג. לא צריך ועדה, אין מה לברר פה, הכול ידוע וברור. ידוע כמה כסף הן מכניסות, ידוע כמה נזק הן מכניסות. אתה ואני עושות על זה יחד כנס בעוד שבועיים, ויבואו אנשים שהחיים שלהם ושל המשפחות שלהם נהרסו מהמכונות האלה. אנחנו יודעות ויודעים כמה נזק הן גורמות. אין למה לחכות. אין ועדה שתביא, אנחנו הבאנו דוח ממרכז המחקר והמידע של הכנסת, ויש לנו גם מלומד, חוקר מהאקדמיה שהוסיף והכביר נתונים. הכול מאוד מאוד ברור. יש לי כבוד גדול לשר האוצר, אני יודעת שהוא רוצה לעשות דברים טובים.

לצערי הוא בוחר בממשלה הלא-נכונה לעשות בה את זה, אבל זה עניין אחר. אבל לעניין מכונות המזל, כל רגע שעובר, שבו אנחנו לא מנתקות את החמצן לדבר הזה, הוא הרס וחורבן בחברה הישראלית, ואין שום סיבה לחכות עם זה אפילו רגע אחד נוסף. תודה, אדוני. תודה, גברתי. חבר הכנסת טיבי,

אחרון הדוברים. לאחר מכן, תשובת סגן השר,

אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, אני רוצה לדבר על משהו אחר, אני רוצה לדבר על ריבוי מקרי הטביעה בים לאחרונה. המקרה האחרון היה מקרה של טביעה של בחור מג'סר-א-זרקא. לבחור קוראים פרחאן ג'ורבאן, ולקח שלושה ימים עד שגופתו נמצאה. תוך כדי החיפושים היה רושם, של התושבים, שעשו מאמצים ספונטניים, גם הדייגים, לסייע, שאין אמצעים,

מספיקים בידי השיטור הימי, כדי לסייע במציאת הבחור, והם הודו ש-אין לנו הכלים הנדרשים. לעתים, כשיש אמצעים וכלים, זה יכול להציל חיי אדם, וזה כל כך מצער. אני עקבתי מקרוב, כי דיבר אתי ראש המועצה, מוראד עמאש, ודיברו אתי הנציגים שלנו בג'סר-א-זרקא, ובמשך שלושה ימים אנשים במקום, אגב, היו שם אופנועי ים, שחיפשו, אבל זה לא מספיק. ולכן, דייגים עבדו שעות נוספות בלב הים כדי למצוא את פרחאן, שלצערי הרב, לצער התושבים, לצער כולנו, נמצא מת. אני משתתף בצער המשפחה, ואומר שצריך להשקיע יותר בכלים, כדי שהמספר הנורא, הרב, של צעירים שמקפחים את חייהם, כך גם היה בכינרת לפני כמה ימים, לפני כשבוע, סטודנטית מוצלחת, ממשפחת ג'ראיסי, נדמה לי, זה נורא, זה כואב, הלב דואב. נכון, שיעור הטובעים מקרב האוכלוסייה הערבית הוא גדול יותר, ולכן אני קורא לאנשים לנקוט כל דרך של זהירות כאשר הם יורדים לים, נכנסים לים, נכנסים לכינרת, כי החיים יקרים, אין יקרים מחייכם, ואני תובע, דורש, מהרשויות להמציא את הכלים המעודכנים ביותר, אדוני היושב-ראש, כדי להציל חיי אדם.

תודה, חבר הכנסת טיבי. ישיב סגן השר יצחק כהן. נברך את חיילי צה"ל שמצטרפים וצופים בנו. ברוכים הבאים לכנסת. עכשיו, סגן השר, תצטרך לשקול מילים. בבקשה,

אדוני היושב-ראש, אני רוצה להודות לחברי הכנסת רועי פולקמן וד"ר אחמד טיבי והחברה מרב מיכאלי שהעלו את הנושא הכאוב הזה. זה נושא כאוב, זה נושא חברתי סוציאלי כאוב, מכיוון שיש לך פה תופעה שהיא לכאורה לגיטימית, אבל היא לגמרי לא לגיטימית. מחזור ההימורים בישראל הוא בין 5 ל-6 מיליארד שקל, והוא בעיקר,

מהשכבות החלשות, השכבות הנמוכות ביותר. גם הפיתויים שמפיצים להם זה מול אותם מקומות שמסתובבים בהם אותם אנשים שהם חסרי כול, וכשהם מקבלים את הפרוטות שהם מקבלים בקצבה החודשית שלהם, הם מייד הולכים לדוכן הקרוב של מפעל הפיס, מרוקנים את עצמם עד אפס וחוזרים הביתה

ושבורים.

אמרתי, מחזור ההימורים בישראל הוא בין 5 ל-6 מיליארד. תתארו לעצמכם, רועי, אם הכסף הזה לא היה הולך להימורים, אם הכסף הזה היה הולך לצריכה, האנשים האלה, מטבע הדברים, הם לא אנשים שחוסכים, אם האנשים היו צורכים את זה, איזו צמיחה הייתה, כמה זה היה תורם לצמיחה, כמה זה היה תורם לאנשים,

זה הולך למפעל הפיס, ולעוד מוסדות הימורים, כי התקורות, אגב, מטורפות. ואומרים לנו ש-כן, הם בונים פה בית-ספר, שם בונים מתנ"ס, כן, עושים כל מיני פרסומות, משקיעים מיליונים בפרזנטציות, פרסומות, בתדמית, לכאורה, שהם מנסים לייצר תדמית חיובית.

לצערי, השלטון המקומי, ששולט בעניין הזה, הוא חושב, הוא חושב, שזה טוב, הדבר הזה. לדעתי הם טועים בגדול, מכיוון שמי שבונה את המתנ"ס הזה זה לא מפעל הפיס, זה אותו מסכן שהימר בשארית כספו, קנה כמה כרטיסי Keno, או "חיש גד", או שהלך למכונות הארורות האלה. מהכספים של האומללים האלה בנו מתנ"ס, בנו מרפאה, בנו בית-ספר. זה לא צריך להיות כך. זה מעוות לחלוטין, וצריך להפסיק את זה. ושר האוצר משה כחלון נחוש לשנות את זה מקצה לקצה. הוראות ההיתר שניתן למפעל הפיס כוללות כיום מגבלות ברורות בכל הקשור לעריכת פרסומות. במקביל לעבודת משרד האוצר קם צוות לגיבוש תוכנית ההסדרה ולפיקוח על ההימורים החוקיים,

לגבי דידי, שום דבר לא חוקי, אדוני סגן השר, אני רוצה להגיד משהו, לכן, אנחנו לשעבר, אני חייב להגיד שמקבלים הקצבות נאות מאוד, ועם זה עושים חברי דברים מצוינים. אני צריך להגיד: היה זהיר בלשונך כשאתה אומר ששר האוצר החליט שיותר לא. כי המטפורה שאתה הבאת, או ההשוואה שאתה הבאת, היא ממש לא עניינית,

מפעל הפיס הוא הבנאי הראשי של כיתות,

זה לא התפקיד שלו.

ואם אומר לי שר האוצר, זה לא התפקיד שלו.

לא, אני לא צריך שקזינו יבנה לי את בית-ספר. אדוני סגן השר,

אבל אני רק אומר דבר אחד,

אז למה אתם לא סוגרים את זה? אני אתך, אני אומר שיקום שר האוצר ויגיד: אני מוצא את המקורות, ואני מודיע בזאת שבתוך שנתיים זה לא יהיה, אבל עכשיו לבוא ולהתהדר בדברים שלא יקרו הרי זה לא יקרה,

אתה היית ראש עיר, אחד הטובים שהמדינה הזאת הצליחה להעמיד, ואני אומר לך, אתה היית בעיר, מה שאני אומר, אתה חשת על בשרך. אתה ראית אותם, אתה ראית את עלובי החיים האלה שעומדים ליד דוכן ומגרדים "חיש גד" עד שהם, כאשר קראתי את הצעת החוק של חברת הכנסת מרב מיכאלי, אני אמרתי שאין ראוי יותר להצעת חוק, כי אני, שבוע לפני שקראתי את הצעת החוק שלה, ישבו אצלי בבית זוג הורים שנקשו על דלתי, אני לא מכיר אותם, וסיפרו לי שבנם, במקום ללכת לבית-הספר, הולך למקום מסוים, שהקופסה הזאת נמצאת שם מאחורי פרגוד, והוא מגרד ומגרד. כשהגעתי לאותה חנות חשבתי שיש משהו שהוא לא חוקי. אומר לי בעל החנות: זה מאושר, ואני אומר לך, אומר לי בעל החנות,

אני הייתי מעדיף שזה יצא החוצה, אבל זה חלק מעסקת החבילה, וזה חוזר להמון דברים. אני מסכים אתך בכל מה שאתה אומר, אבל יחד עם זה,

נהיה זהירים בלשוננו. אפשר להתחיל בזה שמוציאים בהחלטה, שכן תהיה אפשרית ומציאותית, להוציא את המכונות האלה, אבל להגיד היום שאנחנו מפסיקים את מפעל הפיס, זה נשמע קצת תלוש מהמציאות. מאיר היקר, אני מבין מה שאתה אומר, אתה גם בא משם, אתה בא מראש רשות במקום שנעזר מן

זה הגיוני בעיניך שהכספים האלה, מהיכן הם הגיעו? אותו ילד שם, אתה צודק, הוויכוח הוא לא על העיקרון, זה נראה לך הגיוני שהילד הזה יבנה בית-ספר במקום שהמדינה תבנה בית-ספר? אתה צודק. על כל פנים, זה בא מכוח החלטת הממשלה 4474, מיום 25 במרס 2012, במסגרת כתב המינוי של שר המשפטים דאז, והשתתפו בו גם נציגי אגף התקציבים ואגף החשב הכללי במשרד האוצר. הצוות בחן את ההיבטים של פרסום ושיווק ההימורים ודרכי ההסדרה בתחום הזה.

משרד האוצר, האמון על הרגולציה של מפעל הפיס, מגיש בימים אלה הסדרה ייעודית לנושא הפרסום והשיווק של הימורים, ואחרי זה מוצע לקבוע איסורים כלליים דוגמת איסור להציג את ההימורים כמשני חיים, מהווים אלטרנטיבה לעבודה ופתרון לבעיות כלכליות וחברתיות, וכן למנוע הצגת תכנים הקושרים הימורים להצלחה בחיים,

חורבן חיים, לא הצלחה בחיים, אטרקטיביות ותכונות חיוביות אחרות.

מוצע למנוע הכללת קטינים או מפורסמים בפרסומת. נשקל כי בהסדרה ייעודית תיכלל הסמכה לקביעה מפורטת של הנחיות לפרסום ושיווק הימורים, על-פי העקרונות שיימנו בהסדרה. משרד האוצר ושר האוצר סבורים כי יש לשקול הטלת חובה לכלול תוכן מיידע ומזהיר במסגרת פרסום ההימורים, כגון סיכוי הזכייה, שהם כמעט אפס, ואזהרת התמכרות. הקווים המנחים שייקבעו יחולו על מארגני ההימורים ויחייבו אותם לגבי כלל הבמות ואמצעי הפרסום שבהם יבקשו לעשות שימוש. המלצות אלה, בעיקרן, מחייבות עיגון בחקיקה. טיוטת הדוח הופצה להערות הציבור, וטיוטה סופית צפויה לעבור לאישור נציגי הממשלה בשבועות הקרובים. לאחר אישור נציגי הממשלה יוגש הדוח הסופי לאישור שרת המשפטים לשם יישום ההמלצות המוצעות. לעניין מכונות המזל שהזכרת, מאיר, מפעל הפיס מפעיל כיום 500, מרב, כמה מכונות מפעל הפיס מפעיל? כמה מכונות? 500 מכונות ב-150 מתחמים. 500 מסוג EIL ב-150 תחנות ברחבי הפיס, כפוף להיתר שניתן למפעל הפיס על-ידי משרד האוצר. על-פי ההיתר שניתן למפעל הפיס, המסופים EIL ימוקמו באזור נפרד, שאליו לא תותר הכניסה לקטינים מאיר?

לא תותר כניסה לקטינים, ואתה מספר לי על ילד שנכנס, שהוא קטין, ובאופן שבו המסופים אינם חשופים לעוברים והשבים. אף אחד לא אוכף את זה. יש לך זמן עד מחר בבוקר. זה מה שאני אומר. זה מה שאני אומר: באזור נפרד שאליו לא תותר הכניסה לקטינים ובאופן שבו המסופים אינם חשופים לעוברים והשבים. עוד בדיחה.

מבירור שערכנו עם מפעל הפיס עולה כי נעשה תהליך של, על כל פנים, אני מקווה, יש פה עוד הרבה מה לומר על מפעל הפיס, יש לי הרבה מה לומר על מפעל הפיס. אני מקווה, מכונות מזל שממש לא מביאות מזל. בדיוק, בדיוק. זה מאמלל. מאמלל את אותם מסכנים שהולכים להמר שם. מגיעים למצבים שבעלי הדוכנים בעצמם אמרו לי שהם אומרים למהמר: לך תעשה סיבוב, לך תשתה קפה, תנוח, לך לים. אחד מבעלי הדוכנים אומר שאמר: אני אשמור לך את הכרטיסים, אני לא אמכור.

הם כבר מרחמים עליהם,

מצד אחד אתה נותן להם קצבה, כשר הרווחה, מצד שני הם מייד הולכים לדוכן של מפעל הפיס, ואחר כך הם כותבים שהם בנו בית-ספר. תודה, אדוני היושב-ראש.

אני מציע להעביר את זה לוועדה לביקורת המדינה. לוועדת החינוך. לא, לוועדת החינוך. או לוועדת החינוך. יש הסכמה על ועדת החינוך.

אם כן, אנחנו מצביעים על העברת נושא שקיפות נתוני הפרסום של קמפיין ההימורים של מפעל הפיס לוועדת, אתה רוצה לחזור להצביע,

לוועדת החינוך. תוסיף את הקול שלו. אז אני, תרוץ, תרוץ, זה יכול ליפול. ההצבעה החלה. חברים, מי בעד העברת הנושא? מי נגד? סגן השר הגיע.

תשעה בעד, ללא מתנגדים, ללא נמנעים. הנושא של נתוני הפרסום של קמפיין ההימורים של מפעל הפיס יועבר לדיון בוועדת החינוך של הכנסת. אנחנו עוברים להצעות לסדר-היום: אישה ששבה לביתה ממעון לנשים מוכות נרצחה בידי בעלה, הכתובת הייתה על הקיר,

3677 ו-3700, של חברי הכנסת יצחק וקנין ומאיר כהן.

ללא הזמנה, ניתן לו לפתוח. בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות.

חברי חברי הכנסת, אדוני שר הרווחה חבר הכנסת חיים כץ, רבותי, כמה זה חופף, העניין הזה, שאני הולך לדבר עליו, לנושא הקודם, של ההימורים. בשבוע שעבר,

התוודה אותו רוצח של הוריו, שהרצח היה משום שהוא הימר והיה צריך לממן את כל ההפסדים שלו בהימורים,

ביים את אותו רצח כדי לזכות בכל הרכוש.

הדברים האלה כל כך קשורים אחד לשני, אי-אפשר אפילו להבין את זה. זה היה בשבוע שעבר, רצח שהיה לפני כמה שנים, בן שרצח את ההורים שלו. בכלל, כל העניין הזה של רצח הפך להיות דבר שבשגרה, לצערנו הרב, לפעמים נספה צדיק בלי שום סיבה, אם זה כאשר העולם התחתון, בחיסולים שלו, אם זה של בני-זוג, והדבר הזה מאוד שכיח בתקופה האחרונה. היום קראתי ב"חוק לישראל" דבר מאוד מעניין על העניין הזה, על הרצח הראשון בבריאה, הרצח של קין, שרוצח את הבל אחיו. אז ככה, אחרי הרצח, המדרש מספר, זה לא מופיע בפרשה פה, זה במסכת סנהדרין, במדרש מובא שהוא לא ידע מאיפה לרצוח אותו. הוא נתן לו מכה לפה,

לא הבין איך הוא צריך להוציא לו את, מאיפה הנשמה תצא. ומובא שם, במסכת סנהדרין, שהקדוש-ברוך-הוא אומר לו לקין: קול דמי אחיך זועקים מן האדמה. שואלים: היה צריך להגיד לו: קול דם אחיך, למה דמי אחיך? אז מפרשים: דמו ודם זרעיותיו. כל מה שהיה צריך לצאת מהבל, מתחילת הבריאה עד סוף הבריאה, מי יודע איזה עץ שלם היה צריך לצאת, כמה צאצאים, כל זה נגדע ברצח שרצח קין את הבל. ואנחנו כנראה לא כל כך מבינים את הגמרא, שם, עד כמה הדברים הם קשים. אתם יודעים למה? כי הכול הפך להיות זול מאוד. כי הרוצח יודע שגם אם הוא רוצח, העונש, וגם הוא מודה ברצח, הוא אומר: רצחתי, יש מצלמות, כולם רואים. לו הייתה סנהדרין, מה היו עושים לרוצח כזה? כשרואים את הכול, יש עדים, רצח:

נפש תחת נפש. אבל הוא אומר: תשמע, למה לא לרצוח? הרי יש ויכוח גדול אם גם אותם רוצחים שרוצחים יהודים, פלסטינים, כל זה, אותם מחבלים,

להוציא אותם להורג, נכון? לחקוק, החוק המפורסם שאתם כמעט עמדתם עליו בהסכם הקואליציוני, נכון? האם להוציא אותם להורג או לא? נפש תחת נפש. מה הוא אומר? אני מקסימום יושב בבית-סוהר. הפלסטיני, המצב שלו עוד יותר גרוע, לא. הוא אומר: אני, בעסקת השחרור הבאה, אני יוצא. אבל הרוצח, כשהוא רוצח את אשתו, הוא לא מחכה לאיזו עסקת טיעון, הוא יודע שהוא הולך לבית-הסוהר,

או שהוא מתאבד, כמו במקרה הזה, שהוא התאבד, והרבה מתאבדים. אבל בשורה התחתונה, יש זילות בחיי אדם.

אנחנו רואים את זה בכל פינה. ועל זה אנחנו צריכים לנסות לחשוב איך מתקנים את החברה, איך מתקנים את העוול הגדול הזה לאן הידרדרה החברה הישראלית, עם ישראל. הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב.

תודה, אדוני. חבר הכנסת מאיר כהן, בבקשה. אחרון הדוברים. לאחר מכן, תשובתו של השר כץ. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, אני רציתי את תשובתו של השר לביטחון הפנים, לא של שר הרווחה, ותכף אני, לכך התכוונו, אבל שר הרווחה התנדב לענות. לא התנדב. לא התנדב, שלחו אותו.

אני רק רוצה לפני זה רק להזכיר משהו, ואני מבקש לתת לי דקה אחת נוספת. השר לביטחון פנים בחו"ל, בגלל זה.

בסדר גמור. היום לפני 75 שנה נערך פוגרום ה"פרהוד" בבצרה,

לא מאזכרים את זה, אבל היום, ב-1 ביוני.

אנחנו נזכרנו בהם, בסדר, אז חשוב, חשוב שנזכיר את זה,

נרצחו 179 יהודים. יומיים מוטרפים של השתלחות של ארגונים מוסלמיים, נאציים ופאשיסטיים. 50,000 בתי יהודים נבזזו. איום ונורא. שיהיה זכרם ברוך, של הקורבנות האלה. אם אתה מציין, אז היום, ב-1 ביוני, היה הפיגוע ב"דולפינריום", מדובר ב-20 בני-נוער,

ראוי שנזכיר את זה. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להגיד דבר אחד,

האחד, רצח של נשים הוא בהחלט טרור, מה שקורה בזמן האחרון, נדמה לי שמ-2011 נרצחו 109 נשים, יכול להיות שאני לא לגמרי מדייק, אבל יותר מ-100 נשים,

איום ונורא, וכל אישה היא עולם בפני עצמו. אני רוצה להציע כך: 1. רציתי להציע לשר לביטחון הפנים, שהגיע הזמן שתקום רשות למניעת אלימות במשפחה ואלימות נגד נשים. הייתה הצעה כזאת, ולצערי לא הצטרפו אליה, ולכן זאת הזדמנות פז,

שתקום רשות, שהיא תהיה ת"פ של השר לביטחון פנים, שהיא תעסוק בליווי אותן נשים שיוצאות ממקלטים, ותתוקצב. אם אנחנו שמים בביטוח לאומי 40 ו-50 ו-60 תקנים כדי למצוא מעלימי מס, אז ראוי שבמשרד לביטחון הפנים יוקצו תקנים, לפחות 50 תקנים, בהתחלה, לרשות לאומית למניעת אלימות במשפחה, ותפקידם של השוטרים האלה ללוות, מהרגע שהאישה יוצאת מזרועותיהם של אנשי הרווחה, מאותו מקלט, מהרגע שהיא יוצאת,

יכול להיות שזה עם לחצני מצוקה, שהם יחשבו מה לעשות. אבל זה מתבקש, כי זה סוג של טרור שנמצא בחברה שלנו, ואנחנו מסתכלים על זה באוזלת יד. אנחנו יודעים לתת תשובות לטרור כזה וטרור אחר, אבל הטרור הזה, נגד נשים,

הדבר השני, חיים, לך אני אומר, אדוני השר, היה רעיון, בזמנו, בתקופה שאני הייתי השר, והתחלנו לבנות אותו: להקים מקלטים לגברים מכים. כי זה קצת מכעיס:

מכים אותה, לא מספיק שהיא מקבלת מכות, גם לוקחת את הילדים שלה והולכת למקלט לנשים מוכות, הגבר ממשיך לטייל.

אולי אפשר לחשוב על זה. תתקצב את זה, תעשה את זה ניסיוני, אני חושב שתבוא עליך הברכה.

תודה, אדוני. כבוד השר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, רציתי להשיב לחברי איציק וקנין,

אז אני אשיב לחברי מאיר כהן. אתה יודע לא פחות טוב ממני שהנשים שהולכות למקלט לנשים מוכות הולכות מרצונן. אם הן לא רוצות ללכת הן לא הולכות. אותו דבר, גברים מכים יצטרכו ללכת מרצונם.

ולצערי, עד שלא נגמר, אנחנו לא הולכים לכלא. מאחר שאתה פנית, ציפית שיענה השר לביטחון הפנים, אני לא אקריא את כל תשובת המשרד, שאתה בטח יודע מה אנחנו עושים ומה נשים מוכות, כמה אנחנו מטפלים בנשים וילדים. לפני שלושה חודשים, על-פי החלטת ועדת שרים למאבק באלימות, הוקמה ועדת מנכ"לים לאומית, בראשות מנכ"ל משרדי, שמטרתה לפתח ולהכין מענים מותאמים לצרכים בנושא אלימות במשפחה. משותפת ל, פעילים בעיקר המשרד לביטחון הפנים ומשרד הרווחה. הוועדה תגיש את מסקנותיה במהלך שלושת החודשים הקרובים. אני יודע שאנחנו לא נצליח למגר את הטירוף הזה, שיש באלה שרוצחים את קרוביהם, ואת ילדיהם, ברגע של טירוף, אבל אני מקווה שהוועדה הזאת, או המיני-רשות הזאת, תיתן מענה. זה יהיה ת"פ שלך? כן. היא הוקמה כבר, היא עובדת, היא בתוך שלושה חודשים צריכה לתת מענה, ואני מקווה שהיא תיתן מענה שימזער את הפגיעות של אלה שנטרפה עליהם דעתם והם באים לפגוע באלה שאתמול היו הכי יקרים להם. תודה.

מה שהם רוצים.

הוועדה לזכויות

מעמד האישה?

אנחנו נצביע על העברת ההצעה לסדר-היום: אישה ששבה לביתה ממעון לנשים מוכות נרצחה בידי בעלה, להמשך דיון בוועדה למעמד האישה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע.

שישה בעד, ואני קובע שההצעה עוברת להמשך דיון בוועדה למעמד האישה. הודעה לסגן מזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת המלצת הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הפנים והגנת הסביבה לעניין הארכת תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג 2003. תודה. אנחנו עוברים לנושא האחרון על סדר-היום, הצעה לסדר-היום: מחדל הרשויות בכביש המוות, רחוב גולדה מאיר בירושלים: ילד בן 14 נפצע בשבוע שעבר, מס' 3678, של חבר הכנסת יגאל גואטה. מבקש להציג את ההצעה לסדר. ישיב עליה, השר כץ, אתה משיב? כן. השר כץ ישיב בשם השר כץ. קיבלת כץ בכץ. בבקשה. אדוני היושב-ראש,

חברי חברי הכנסת, אני רוצה להעלות על סדר-היום נושא באמת חשוב,

אנחנו מציינים היום בכנסת ישראל את יום ירושלים, אני רוצה לדבר על העיר שחוברה לה יחדיו, אבל קצת מזווית שונה, שונה וכואבת. חדשות לבקרים אנחנו שומעים על תאונות דרכים המתרחשות בכביש בר-אילן, בשדרות גולדה מאיר בירושלים, או כפי שהוא נקרא בפי תושבי השכונה, לצערי כבר קראו לו שם חדש: כביש הדמים. לצערי הרב כבר אירעו כמה תאונות קטלניות בכביש הזה. רק בשבוע שעבר נפגע נער בן 14 פגיעת ראש קשה. מדובר בכביש שברוב שעות היממה יש בו תנועה ערה של כלי רכב והולכי רגל, ובמרכזו יש נתיב תחבורה ציבורית. השילוב של כל אלו יחדיו מביא לתוצאות הקטלניות האלה. אני רוצה להביא בפניכם נתונים מתשובה של חברת הכנסת ציפי חוטובלי, שהייתה אז סגנית שר התחבורה, על שאילתה שהגיש חבר כנסת מסיעת ש׳׳ס למשרד התחבורה בנושא: בשנים 2008 2013 אירעו בשדרות גולדה מאיר בירושלים 754 תאונות דרכים, שלוש מהן קטלניות, 41 תאונות קשות, 197 תאונות קלות ו-513 תאונות ללא נפגעים. כן, רבותי, אלו הנתונים. כלומר בממוצע כל יומיים וחצי מתרחשת תאונת דרכים בכביש הדמים הזה. בואו נעצור רגע,

ונשאל למה זה לא מזעזע אותנו. האם נחכה בסוף לעוד ידיעה על תאונה קטלנית,

ונאמר: חייבים לעשות עם זה משהו וחייבים לעשות עם זה משהו? אנחנו יושבים פה ומגישים כל מיני הצעות חוק ופועלים בניסיון לשפר את איכות החיים, אבל מה שווה איכות החיים בלי החיים עצמם? חברת הכנסת חוטובלי הוסיפה במענה על השאילתה ואמרה: זה מספר מחריד של תאונות דרכים, כנראה פעולות ההסברה לא מסייעות, ולכן צריך גם התערבות לשינוי התשתיות. ובכן, חברים, האם אתם חושבים שבוצעו שינויים בתשתיות בכביש? לא בוצעו שינויים בתשתיות ולא בוצעו שינויים בהסברה. הכביש ממשיך להיות כביש שמעלה את מספר הנפגעים בתאונות דרכים משנה לשנה. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לקרוא מכאן לשר התחבורה ישראל כץ, ובאמת כאן המקום להודות שהוא פועל רבות לשיפור התשתיות והכבישים במדינת ישראל, שהגיע הזמן שמישהו שם, במשרד התחבורה, ירד לשטח וישים סוף לקטל הזה. נתיב התחבורה הציבורית מבלבל את הולכי הרגל והנהגים ומביא לתוצאות קטלניות. אני סמוך ובטוח שכוונת משרד התחבורה היא טובה, ונתיבי התחבורה הציבורית נועדו לייעל ולשפר את איכות החיים,

מה עם החיים עצמם? התוצאות בשטח מעידות אחרת, ומשרד התחבורה חייב לחשב מסלול מחדש ולבדוק איך אפשר להגן על חייהם של התושבים בכביש גולדה מאיר. לכן, אדוני היושב-ראש, אבקש שהנושא יועבר לדיון בוועדה הרלוונטית, אולי פנים.

תודה, חבר הכנסת גואטה. אדוני השר ישיב. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבר הכנסת גואטה, אתה רוצה לקבל את ועדת הפנים עם התשובה או בלי התשובה?

עם התשובה. אני מקריא את מה שנתן לי חברי שר התחבורה ישראל כץ: כביש גולדה מאיר בירושלים הוא כביש בטיפול ובאחריות עיריית ירושלים.

האחריות לכבישים העירוניים היא של הרשות המקומית, לרבות אחזקה, פיתוח ובטיחות.

משרד התחבורה מתקצב בכל שנה את כלל הרשויות בהשתתפות במימון פרויקטים תחבורתיים שונים, הנבחנים תחת קריטריונים של בטיחות בדרכים, תחבורה ציבורית, פיתוח ושבילי אופניים. בכל הקשור לבטיחות בדרכים עירוניות, העיר ירושלים מטופלת זו השנה השלישית בתוכנית "טופ 34", אשר יזם משרד התחבורה, עיקר התוכנית, התמקדות בטיפול בבטיחות בדרכים ברשויות אשר בשטחן מתרחשות תאונות דרכים רבות. במסגרת תוכנית זו, אני מחכה לך שתשב ותקשיב בסבלנות.

לא לא, שב, שב. במסגרת תוכנית זו, ועדת הבטיחות, שחברים בה נציגי משרד התחבורה, משטרת ישראל והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, יושבת עם נציגי הרשויות ומגבשים יחדיו רשימת פרויקטים בהתאם לנתוני תאונות הדרכים בעיר. לעניין ציר גולדה מאיר, משרד התחבורה תקצב את עיריית ירושלים לאורך השנים בכמה פרויקטים לאורך הציר האמור בכלל וסמוך למקום המוזכר בפנייתך בפרט. סך התקצוב עבור הפרויקטים בציר בשנים 2012 2015 הוא כ-3.7 מיליון ש"ח, בפירוט שלהלן: בשנת 2012 תקצב משרד התחבורה סך 350,000 ש"ח לטובת רמזור בצומת אורי צבי גרינברג, שדרות גולדה מאיר. בשנת 2013 תקצב משרד התחבורה סך כמיליון וחצי לטובת פנסי תחבורה ציבורית מועדפת בתוואי גולדה מאיר ודרך חברון, וכן סך כמיליון ש"ח לתיקון רמזור גולדה מאיר, קריית המדע. בשנת 2014 תקצב משרד התחבורה סך 90,000 ש"ח לתכנון הסדרי בטיחות בצומת שדרות גולדה מאיר, שיבת ציון ואסירי ציון, סך 200,000 ש"ח לתכנון צומת שדרות גולדה מאיר, המשורר אצ"ג, מינץ ותכנון צומת הרי טרומן, שדרות גולדה מאיר. סך 225 מיליון ש"ח לטובת ביצוע, וכן הלאה וכן הלאה. נוסף על כך, בתוכנית העבודה לשנת 2016, אשר גובשה זה מכבר, נכללים פרויקטים נוספים בציר גולדה מאיר, לרבות תכנון הסדרה בטיחותית של מקום התאונה המצוין בפנייתך. תוכנית זו נמצאת בהליך אישור כמקובל. הכביש המדובר עובר בשכונה המתאפיינת באוכלוסייה חרדית, ובהתאם, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים יוזמת מבצע פעולות הסברה שוטפות לאוכלוסייה החרדית. פעולות אלה כוללות,

לא ידעתי שמדובר באוכלוסייה החרדית, אני צריך לספר לך מה קורה בבני-ברק? כשיש השגחה עליונה, אין השגחה תחתונה. הם מאמינים בלמעלה ולא מסתכלים בלמטה. שיסתכלו קצת על הכביש כשהם עוברים. זכות מקבלים, זכות מקבלים, לא לוקחים. הם לוקחים את הזכויות, הם עוברים בכל הכבישים, מכוניות שם נתקעות באוטובוסים. תקשיב, אני גרתי שם, הם עוברים בכביש, הם עוברים בכביש כאילו אין אלוהים. בעיר הכי חרדית, איפה שיש אכבר אלוהים, הם עוברים כאילו אין. הם לא מסתכלים, הם לא בודקים, כמה כסף שנשקיע. רוב התאונות שם זה רכבים, אתם תיתנו להם חינוך, כמו של כל ילד, שעובר את הכביש, מסתכל לשמאל ולימין לפני שהוא עובר, הם לא מחונכים לחצות כבישים. נשקיע, צריך

צריך להשקיע בחינוך, ברמזורים, לתת להם לימודי ליבה, לא רק כוללים, וגם איך חוצים כביש, ואם הם ידעו איך חוצים כביש, אולי נוכל להשקיע פחות. אז למה זה לא קורה בבני-ברק, אם זו הבעיה? לא, זה קורה גם בבני-ברק. זה קורה גם בבני-ברק, לצערי. לא לא, זה לא קורה. לצערי. לא 750 תאונות במקום אחד. שם כנראה חרדים יותר גדולים. לא לא, ברצינות. הכביש הזה שם בעייתי, זה לא לעניין, אוקיי, בכל אופן, במסגרת הקטע של משרד התחבורה, הוא באמת קורא להסברה לקהילה במסגרת אירועים שנעשו במינהלים הקהילתיים. כבר אז המשרד ענה שהסברה לא עוזרת. הצבת שלטי הכוונה, עכשיו הם יציבו שלטי הכוונה באותיות גדולות, לחצייה בטוחה בסביבת מסלול התחבורה בציר, שלטים המזהירים הולכי רגל מפני תנועת כלי רכב משני כיווני המסלול. אתה רואה, לא קראתי מה שהוא אומר, אבל כיוונתי לדעת גדולים.

בתחילת שנת 2016 הפיצה הרשות ערכות הדרכה והסברה ל-53,000 בתי-אב בשכונות החרדיות במטרה לצמצם את היפגעות האוכלוסייה, בעיקר היפגעות ילדים. עם זה, אתה ביקשת להעביר את זה לדיון בוועדת הפנים, ואני מסכים להעביר, ותומך בהעברה לוועדת הפנים. נראה לי שיהיה לנו היום רוב מוחלט,

אם אני מתנגד, יש תיקו. אבל איך שאני מכיר אותך, אתה תומך. אני אתמוך. אתה מציע ועדת הפנים. אתה רוצה לחכות לראות איזה ועדות חדשות יש, אולי נביא לשם? כן, האמת שיש לכם רוב, שניים אחד. הנוכחות פה בהחלט בשיאה. אם כן, יש הסכמה על ועדת הפנים. אתה רואה, יש שיתוף פעולה

ודאי, ודאי, ודאי, בנושאים חשובים כן. מי בעד? מי נגד להעביר את ההצעה לסדר-היום לוועדת הפנים של הכנסת? נא להצביע. כולם, נא להצביע, יש מישהו שלא הצביע? יש מישהו שרוצה להצביע ולא נמצא פה? תעשה שמית, תעשה שמית. אני דורש הצבעה שמית. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה.

יאללה, זה היה צמוד. אני קובע כי ההצעה לסדר-היום: מחדל הרשויות בכביש המוות, רחוב גולדה מאיר בירושלים תעבור להמשך דיון בוועדת הפנים.